יש לנו סדר יום. אני תכף אומר אותו.

אני קודם כל רוצה לפתוח באיחולי מזל טוב למנהלת הוועדה ליום הולדתה. חגגנו את זה,

במקום חסוי, ואנחנו מאחלים לך באמת הרבה הרבה שנות עבודה מיטביות וטובות, והרבה נחת בבית, במשפחה,

תודה רבה. אני בטוח שכולם מצטרפים לזה. והנה גם בחוק ההסדרים נכנס פה מהו אחד טוב,

לתוך העניין. עכשיו אני פותח את ישיבת הוועדה בנושא פרק ד' (מיסוי בשוק הדיור), דיון בסעיפים 10-8 (התחדשות עירונית) מתוך הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2023 ו-2024), התשפ"ג-2023, מ/1612. הכנה לקריאה שנייה ושלישית. אנחנו דנים בזה עכשיו,

לראשונה בחלק של המיסוי. אנחנו נעשה, סדר הדיון יהיה כזה, אנחנו נעבור את הנקודות אחד לאחד, סעיף סעיף. נדבר עליו, נתווכח, נחליט, נקל כיוונים. מה שלא יוחלט, אנחנו נצא אחר כך, כשנעבור על כל הנקודות, נצא להפסקה. נגבש נוסח. ולאחר ההפסקה אנחנו נבוא ונקריא נוסח יותר מגובש, כמעט סופי. ונקריא אותו. נגמור היום את ההקראה של הפרק הזה. אז כל אחד שרוצה להעיר משהו על אותו חלק שנדבר עליו, אז להעיר, נטייב אותו. כמה שנגיע יותר להבנות ולהסכמות, זה יהיה מצוין. יוכלו אחר כך לנסח את זה, ולהביא נוסח של הוועדה. נקריא אותו ונוכל להתקדם גם בדברים הנוספים שיש לנו, ורבים הם. בוקר טוב, שי, מה שלומך? רשות המיסים. שיהיה לידך מים. תדאגו שיהיה מים לידכם. אוקיי, אדוני, היועץ המשפטי אתה רוצה להתחיל?

אני רק אציע למי שמציג מהאוצר, אני מציע שפשוט אנחנו נעבור נושא נושא, כי זו סדרה של נושאים שלא בהכרח קשורים אחד לשני. כל נושא שאתם מציגים, פשוט תפנו לסעיפים הקטנים בסעיף 8 או 9 או 10, שאתם מדברים עליו. בסדר? בסדר גמור. אני אגיד ממש בשני משפטים, באופן כללי על התיקון. בסוף המוטיב המרכזי הוא ממשיך את הדיונים שדיברנו עליהם בנושא השוואת התנאים בין ההתחדשות הבניינית להתחדשות המתחמית. ולמעשה, יש פה הרחבה של הטבות מס, הרחבות התנהלותיות של יזמים מול דיירים בצורה משמעותית.

באמת כמו שהיועץ המפשטי אמר, יש פה עוד נושאים בודדים שעומדים בפני עצמם, ולכן פשוט נציג אותם אחד אחד. אוקיי, אז שנתחיל. מי מדבר על הנושאים לפי הסדר? שאול כהן, רשות המיסים, המחלקה המשפטית. הנושא הראשון יהיה הנושא של המחאה בין יזמים. כאשר, במסגרת התחדשות עירונית - - - רגע, רגע.

פשוט תגיד לאנשים על אילו פסקאות אנחנו מדברים, כי זה כמה פסקאות. זה 8(1), 8(6) ו-8(8). יפה, תודה. נושא ההמחאה בין יזמים, זה כאשר התחיל פרויקט של התחדשות עירונית. לאחר מכן, היזם שרוצה לצאת מתוך הפרויקט, ואז הוא ממחא את ההתחייבויות שלו ואת הזכויות שלו,

ליזם אחר. הרעיון שעומד מאחורי החקיקה בא ואומר שקודם כל רואים את זה כעסקה במקרקעין. כבר עכשיו רואים את זה כמכירה של זכות במקרקעין. ולעניין השווי, אני אגיד את זה במילים פשוטות, מסתכלים מה התמורה הוא מקבל על פי ההסכם. בכסף ובשווה כסף.

לא מתסכלים על השווי הכולל של הזכות במקרקעין, כמו שמסתכלים בדרך כלל, אלא מנכים את ההתחייבויות שעדייו לא בוצעו בפועל.

בגינן לא משולם בין היזמים, לא משולמת תמורה בין היזמים. אז אם אני אתחיל לקרוא.

אנחנו לא קוראים כרגע. תסביר את הרגע לדבר הזה. מה שהסברתם גם בדברי ההסבר, אז תסביר את הכל. זה בעצם מצב שבו יזם.

ממסחר את החתימות. החשש הוא שהוא ממחסר. רק חייבים לעשות הפרדה. זה לא מאכרים. זה יזם שצריך לצאת מהעסקה מסיבות מסוימות.

אף אחד לא אמר מאכרים. רק להבהיר. הרקע לנושא, יום המכירה בהתחדשות עירונית, הוא לא יום המכירה הרגיל שמופיע בחוק מיסוי מקרקעין בעסקה רגילה, אלא בהתאם להוראות החקיקה, הוא נדחה ליום של התקיימות תנאים מסוימים בהסכם בין היזם לבין המתקשרים איתו. ולכן, מתעוררת השאלה מה קורה כאשר בתווך, בין יום החתימה על העסקה, לבין יום ההתקיימות עם התנאים, שזה יום המכירה, היזם ממחא את הזכויות שיש לו ליזם אחר. הנושא הזה נדון בעבר בהקשר של פעולה באיגוד מקרקעין, ששם באו ואמרו בפסיקה במחוזי, שיום המכירה הוא יום המכירה - - - עזוב רגע את הפסיקות ואת הדקדוק המשפטי. שאל אותך היועץ המשפטי, וזה מה שאני רוצה להבין, האם יש בעייתיות בעניין? מה הבעייתיות בעניין הזה? למה לא לתת לו את האפשרות לגלגל את זה הלאה? תסביר את הסיבות לתיקון. אנחנו מדברים בעצם על גישה, הפתרון שאנחנו מציעים בחקיקה, זה מאין גישת ביניים. אני רואי זרנצ'נסקי, מחלקה מקצועית, רשות המיסים. זו בעצם גישת ביניים למצב שהיום. היום העמדה של רשות המיסים היא שבעצם כשקובעים שווי של זכות, מוסיפים גם את ההתחייבויות, את כלל ההתחייבויות. פסק הדין אמר שזה בכלל לא עסקה. זה פסק דין של מחוזי שנגמר אחרי זה בפשרה. לא הגיע לעליון. הוא אמר שזה לא זכות במקרקעין. יש שלושה פסקי דין בעניין הזה. כולם קבעו את אותו דבר, לרבות חיזוק העמדה של רשות המיסים. לא, אחד. שנייה, חברים. לאט לאט, אנחנו נשמע אתכם, אתם יודעים את זה. אנחנו רוצים היום לגשת בעצם לגישת ביניים, שאומרת שהתמורה שעברה בין הצדדים, רק היא תמוצה, לצורך העניין, במס רכישה. שעד היום כמו שכבוד יושב ראש הוועדה יודע, שממסים זכות במקרקעין, ממסים על כל השווי שלה ללא קשר לרווח.

פה אנחנו רוצים למסות במס רכישה - - - פה אתם אומרים, ברגע שהחלטנו שאנחנו פותרים את המיסוי הזה, כל מה שקשור בעצם לפרויקט עצמו,

להתחייבויות, לא ממסים את זה. ב"דלתא", שהוא עשה בדרך סיבוב, על זה אנחנו לא רוצים לתת לו את הבונוס.

וזו גישת ביניים בהחלט מקלה, לפחות לעמדה של רשות המיסים כיום. עמדת ביניים שתיצור וודאות. וגם לדעתנו, היא גם נכונה מוסרית ופותרת את כל העניין. השאלה, האוצר בכלל, לא רק רשות המיסים, האם אתם רואים בזה משהו שיכול אולי להוות חסם? הרי, אנחנו יושבים כאן. ברור. האם אתם, בשיקולים שלכן, הרי חלק גדול מהתמריץ שלנו לשבת בימים אלה כאן, זה כדי, מה שנקרא - - - להסיר חסמים. להסיר חסמים. להריץ דברים. להפוך את זה לכדאי יותר וכו' וכו' וכו'. האם הדבר הזה, שעל פניו נשמע צודק מבחינת מיסוי,

האם הוא בסוף יהיה חסם או שאתם אומרים, בדקנו את עצמנו, צירך לעשות את הצדק הזה מבחינתנו, צדק המיסוי, וזה לא יהיה חסם.

להערכתנו הדבר הזה לא יהיה חסם. הסבר, נמק ופרט. אנחנו חושבים, כמו שרואי ציין,

היו פה כל מיני סברות והנושא נידון בערכות משפטיות,

אנחנו חושבים שנכון למסות רק את הרכיב שעובר בין שני היזמים.

בהינתן שיש פה איזשהו רכיב, הלכה למעשה, תשלום כזה או אחר שמתקבל אצל יזם אחד, נכון שיהיה עליו מס.

יש פה עסקה שהיא עסקת מקרקעין, שהיא אמורה לשרת עסקת מקרקעין.

הדבר הזה הוא איזשהו פתרון שאנחנו חושבים שהוא נותן - - - למרות שבסוף זה יתגלגל ללקוח הקצה. וזה גם בניגוד לפסיקה. פעם שנייה שאני מזכיר לכם שאנחנו ניתן לכם לדבר, ואני מבקש לא לבחון את ערנותי. התחלתי לשאול, לפני שהיא הפריעה לי, האם לקחתם בחשבון שבסוף זה גם ישתרשר, הרי, את ה"דלתא" הזאת הוא ישלם, השני, נכון? הוא לא פילנתרופ. הוא ישלם את זה הלאה. זאת אומרת, האם זה לא עוד פעם יביא ל...? הוא למעשה, ביצע פה איזשהו הליך של החתמה, ומזה הוא מניב שבח. יש לו איזשהו רווח מהדבר הזה. ורק הרכיב הזה, יש עליו מס. וצריך להגיד שזה נכון לכל התיקונים. יש פה הרבה מאוד תיקונים, ונדון בכולם היום, ודנו גם בחלק מהתיקונים שהם לא מיסוי, אלא תכנוניים יותר.

בוודאי שצריך לייצר איזשהו איזון בין המטרה של להבשיל את הפרויקט ולהסיר כמה שיותר חסמים וכו', לבין היכולת - - - ולא לפתוח מערכת עסקאות שהיא שאדם מרוויח רק על ההתארגנות שלו, ואחר כך הוא יתגלגל עם זה הלאה.

ממשלה, יש למישהו משהו להוסיף? רגע, רגע. לפני שהממשלה מסיימת. תבהירו את משטר המיסוי גם בענייני מס שבח וגם בענייני מס רכישה. אם באמת יעבור התיקון וזה ייחשב לזכות במקרקעין, אז לעניין מס שבח,

שזה יהיה, אם זה הוני זה יהיה במסלול של מס שבח רק על המס הישיר, על הרווח.

בדרך כלל זה יהיה יזמים, אז הם יהיו במס הכנסה. יגישו את ההכנסות שלהם את ההוצאות שלהם, יחול עליהם מס כמו שהמצב היום.

לעניין מס רכישה, עוד פעם אנחנו אומרים, אנחנו הופכים מס רכישה על המס הישיר,

אנחנו בעצם עושים פה את ה"שעטנז" הזה, שזה לא מס על כל שווי הזכות, כמו שאמרתי, אלא רק בעצם על הרווח של היזם הראשון.

שבאופן כללי, את השאלה ששואלים, אפשר לשאול את זה תמיד על מס רכישה,

אבל, פה אנחנו חושבים שזה גם פתרון שהוא צודק, והכי חשבו, זה ייצור וודאות וישוכלל במחיר של העסקה. וגם ההכנסה הזאת ממס רכישה, כמו כל הכנסה אחרת ממס רכישה, תלך למקומות שצריך, למקרקעין, שמרוויחים על מקרקעין. כן. רק הערה אחת שלנו. אנחנו חושבים שאת פסקה 1 שמתקנת, פשוט מבחינה גיאוגרפית, צריכה להיות בתוך סעיף הנוגע בדבר, ולא בחזקות שבסעיף 49(י"ט). זאת אומרת, ששניהם יהיו כמו בתמ"א, בפרויקט של ההתחדשות.

וזה מוסכם, אני מבין, על רשות המיסים. אנחנו רוצים להגיע לאחידות בין הכל. זה עניין ניסוחי טכני.

בסדר, אוקיי.

אני עורך דין יוסי אלישע, לשכת עורכי הדין. אז ככה, אולי גם לשאלתו של היועץ המשפטי לוועדה, בוא קצת נעשה סדר. כי רשות המיסים לא הייתה בדעה, כפי שבאה לכאן היום. רשות המיסים הייתה בדעה שצריך למסות, וחשבה שצודק למסות את כלל התמורות.

גם אם שילמו ליזם מיליון שקל בשביל שיצא, על מנת שייכנס יזם חדש. דרך אגב, זה לא רק הסבה של פרויקטים. צריך לזכור, יש כאן כניסה של משקיעים. יש פה גורמים ממנים. וצריך לתת את הדעת לכל המקרים האלה שאותו יזם נשאר בפרויקט ולאו דווקא יוצא החוצה.

רשות המיסים באה וסברה שיש למסות - - - רגע,

אז אין בעיה. רשות המיסים, אתם בהקשבה? אני מסכים אם מה שאתה אומר, שאם היזם נשאר, אז ההשתרשרות הזאת צריכה להמשיך האלה להכל.

הוא לא נשאר. בהחלט במצבים שמדברים עליהם, יכולה להיות סיטואציה שמוכרים חלק מהפרויקט, קרי שיתוף של שני יזמין על מנת להוציא אותו לפועל. יכולה להיות סיטואציה שבכלל זה מגיע מלמעלה במקרה של הקצאת מניות, למשל, או מכירה של חלק ממניות אותה חברה. או שחברות מתמזגות. יכולות להיות הרבה סיטואציות. לאו דווקא מכירה החוצה. דרך אגב, מרבית המקרים הם לאו דווקא מכירה החוצה. אותו יזם יוצא, רוצה להישאר עם משהו, רוצה לפחות להשאיר, כי בטח ובטח כשהוא זה שהחתים את הדיירים ופעל מולם, ורוצה עדיין להישאר. אנחנו רק נבהיר שאם הוא נשאר בחלק הפרויקט, והוא לא הרוויח על החלק שהוא מכר, אלא רק באמת מכניס, משקיע בלי שהוא מרוויח שקל עדיין, אז ברור שהוא גם לא ישלם את המס. לא יהיה פה מס רכישה, כי זה אפס.

אם הוא מוכר חמישים אחוז, והוא רוצה על חמישים האחוזים האלה, אם הוא היה מוכר את הכל הוא היה מקבל מיליון שקל, אבל הוא מוכר חמישים אחוז אז הוא רוצה חצי מיליון, אז רק על חצי המיליון יש מס. זה ברור.

רגע, שנייה, תנו לי, זו רק ההקדמה. רשות המיסים הייתה בדעה שצריך למסות את הכל.

אם אתה קיבלת מיליון שקלים, ויש לך מאה דיירים שהחתמת, ויש לך כנראה התחייבויות כלפיהם, לבנות מאה דירות, אז העסקה היא על 101 מיליון. הנושא הזה הגיעה לפתחו של בית המשפט. וכשהוא הגיע לבית המשפט, לא נקבעה שיטה צודקת שהיא מונחת פה לפנינו, נקבע שלא מדובר בזכות במקרקעין כלל. ולמה לא מדובר בזכות במקרקעין, שלהבדיל מעסקאות שעליהן דיבר רואי, בעסקה מסוג התחדשות עירונית, אתה לבד כדייר, לא יכול לחייב את כלל הבניין לעשות עסקה.

אתה צריך רוח חתימות דרוש, אתה צריך אולי גם תב"ע בתוקף.

אם אנחנו נסתכל על חוק המיסוי במקרקעין, אנחנו נראה סעיף שכשאין תב"ע בתוקף, ועושים עסקה כזאת עם דיירים או בעלי קרקע, אפשר לדחות את יום המכירה גם כן. לא לשלים בינתיים שום דבר, עד שהעסקה תקרה.

יש אי וודאות משמעותית לזה שבכלל תהיה כאן עסקה או שיהיה כאן פרויקט.

יש גם היגיון למה נדחה יום המכירה ולמה בית המשפט קבע,

בשלושה פסקי דין, שיום המכירה בהקשר הזה, הוא קריטי. גם בעניין האחרון שהיה בעניין סבא ונסה, למשל. רשות המיסים בעצמה טענה שיום המכירה הוא הקריטי לעניין החישוב במס רכישה, או לא לחייב במס רכישה.

אם לא הגיע יום המכירה, לא מחייבים במס רכישה, כי כנראה עדיין לא התגבשה הזכות. ולכן, מה שאני הצעתי, הצעתי שגם אם רוצים ללכת במתווה הזה, שהוא חדשני, מפני שהיום,

לא אמור להיות מס על הסבת הזכות הזאת. היא אינה בגדר זכות במקרקעין. אז לפחות, בואו נקבע כללי בסיס.

שיש כבר רוב דרוש של דיירים בפרויקט הזה, שיש כבר תב"ע בתוקף.

היזם אכן הסב משהו מוחשי, משהו בעל יכולת פוטנציאל למימוש.

אם הוא החתים ארבעה דיירים והסב את זה, עם כל הכבוד לזה שמישהו שילם על זה כסף, זה לא זכות במקרקעין. אם אני עושה איתך עסקה, לא בהכרח כל עסקה בנינו היא עסקה במקרקעין. מישהו מוכן לשלם על זה ושהוא ירוויח, אז הוא צריך לשלם. אבל הוא משלם מס שבח.

על מס הכנסה משלמים. רוצים להוסיף עוד מס.

כל הדיון פה,

צריך להבין, הוא על מס רכישה. אין דיון על מיסים, על המכירה. מי שהרוויח, הולך לשלם מס. יוסי, זה ברור.

הוא שאל רק אם מישהו מוכן לשלם על זה, שישלם גם מס רכישה. זו הייתה האמירה.

עכשיו, מס רכישה, צריך להבין את ההיגיון. מתי עושים הסבה של פרויקטים? אם יזם כל כך בטוח בעצמו והוא רוצה להתקדם, הוא לא מסב לאף אחד. פרויקטים מוסבים בשלבי משבר כאלה או אחרים. קרי, צריכים מימון.

אין יכולת או פוטנציאל לממש, מפני שנניח, יזם קטן, הצטברו אצלו כל כך הרבה חתימות שכבר אין לו יכולת לעשות היקף כזה של פרויקט.

אם זה משבר, הוא לא ירוויח, נכון? לא, לא. לא בהכרח. כן, כן. לא בהכרח. יש עדיין - - - כשאתה מוכר משהו שמשבר, אתה מוכר אותו במחיר הפסד. רגע, לא. אז שנייה, אני אסביר. זה לא מדויק מפני שיש עבודה שבוצעה.

אם אתה צריך לגבש הסכמות של 100 אחוז, ואני הצלחתי לגבש 50 אחוז. יש שווי כבר למה שעשיתי בגיבוש 50 האחוזים. אין לי יכולת להגיע ל-100 אחוז, מפני ש-100 האחוזים מצריכים ממני עוד כספים. ואם אני מגיע ל-100 אחוז, זה מצריך ממני כבר להוציא היתר. לשים עשרות או מאות מיליונים. אין לי יכולת כזאת, או יכול להיות שנתקעתי.

זה לא אומר שמה שהצלחתי לעשות לא שווה היום משהו.

המשמעות היא שהיזם הנכנס, שנכנס בעצם בשביל להוציא את הפרויקט אל הפועל, שזאת כל המטרה פה. המטרה פה היא שאנחנו בעצם נשחרר חסמים, אז מה אנחנו עושים? מוסיפים חסם נוסף, שמה הוא יעשה?

הרי, הוא יגולגל למחיר הדירה. אם יזם משלם עכשיו, 6 או 5 אחוזי מס רכישה, זה יגולגל למחיר הדירה. זה כניכוי גם.

זה מגולגל למחיר הדירה. גם עלויות הבנייה הן ניכוי.

אז זה לא מגולגל למחיר הדירה? אבל זה בכל מס רכישה, יוסי.

אנחנו פה מוסיפים מס רכישה בתקופה שהפרויקט לא וודאי. ההיפך, אנחנו בתקופה שאותו יוזם שיזם את הפרויקט, רוצה לצאת או רוצה להכניס מישהו. זאת אומרת שעוד יותר מתעורר ספק לגבי עצם יציאת הפרויקט לפועל.

והכי חשוב, העסקה בסוף לא יוצאת לפועל. צריך לתת את הדעת גם לזה שמס הרכישה הזה יוחזר, אם בכלל יוטל.

בדיוק כמו שמתייחסים לזכות לקבל זכות. הרי, מה אנחנו עושים בחוק מקרקעין. אני יכול לעשות עסקה איתך, וחוק מיסוי מקרקעין מאפשר לי לסחר את זה הלאה ללא מס.

להסב את זה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, עד שהאחרון יחליט לממש את העסקה מולך. בדיוק כמו שקורה כאן. בעניין הזה, אופציה למשל, חוק מיסוי מקרקעין קובע שאין מס. אתה יכול לממש כל הזמן, מי ישלם? האחרון שהחליט לממש. אני רק אגיד שזו אופציה ייחודית, העניין הזה. וגם במקרה הזה, אפשר תמיד לעשות אופציה ייחודית. להיכנס לפרק של אופציה ייחודית, לעמוד בתנאים, ולעשות את זה.

אז לכן, הסבת הזכות הזאת, האופציה הייחודית פה היא בעייתית מפני שאתה משאיר את היזם היוצא בפנים. אתה רוצה שהוא יצא.

אתה צריך להגיד את זה כזכות לקבל זכות במקרקעין. על מנת שאותו יזם יצא, כך גם תהיה אפשרות למסות, בדיוק כמו שהם תיארו, למסות בעצם את התמורות שהוא מקבל בלי התחייבות לדיירים. כי באופציה אנחנו יודעים שממסים אך ורק על שווי האופציה. לא יותר מזה.

הנקודה היא, טוב בעצם שיגיד את ההערות הנוספות ואז אני אעיר.

הנושא השני שרצית לדבר עליו, זה באמת הנושא של כניסת משקיעים. אנחנו קצת שוחחנו לפני, אבל צריך להיות ברור וצריך להיות מוחרג כאן שבמקרה של הקצאת מניות או כניסה של משקיע, שאין פה תמורה בעצם ליזם שאולי נשאר, אז ברור לחלוטין שלא אמור להיות מס רכישה, ואנחנו לא מנסים לתור עכשיו שווי כלשהו, כי זה באמת חסם לכניסה של משקיעים. העמדה שלהם, לפחות לפי מה שאני יודע - - - תן לנו להגיד את העמדה,

זה באמת, יש עניין של הקצאה. מה שהוא מדבר זה הקצאה שקוראים לה הקצאה טהורה. שיש בחברה איגוד כלשהו שנכנס משקיע שמכניס כסף רק לחברה, ובעל מניות לא מרוויח מזה.

בעל המניות שנשאר בחברה, לא לוקח את הכסף אליו הביתה. כשהיה תיקון 76, גם באיגודי מקרקעין, האירוע הזה היה פטור גם ממס שבח וגם ממס רכישה. החל מתיקון 76 ב-2014, הוחלט שהאירוע הזה יהיה פטור ממס שבח, אבל יהיה חייב במס רכישה. שמענו את ההערה הזאת. אנחנו כן מוכנים לשקול את זה בכובד ראש.

התשובות היום, חברים.

תצאו להפסקה, תלכו לאכול צהרים, ואז תיתנו את התשובות. לא בכדי אמרתי שיש בעייתיות עם הגדרה של זה כזכות

וזה בדיוק לאור ההערה של רואי, שמתייחסים לזה ובעצם אומרים,

אז בהקצאה יש פה איזושהי זכות. אם היינו מגדירים את זה כזכות לקבל זכות במקרקעין, אז במקרה הזה שיש הקצאה,

לא מיטיבה, אז אין שווי לזכות עצמה. כי גם כאן רשום שאנחנו מנכים את כל ההתחייבות.

אני רק מסביר למה ההגדרה כפי שהיא, כזכות במקרקעין. אבל שמעת את מה שהוא אמר.

הוא ענה על ההקצאה, לא על העניין של הזכות לקבל זכות.

אז את זה, לכאורה, מה הם אומרים?

נכון זה מתנהג כמו זכות לקבל זכות, אבל בואו לא נקרא לזה ככה.

בואו נקרא לזה ככה ובואו נטפל בזה בצורה הזאת. ונקרא לזה כך רק אם יתקיימו תנאים מסוימים. ואני חושב שזה יכול להיות מצוין כי זה מייצר וודאות.

זכות לקבל זכות.

ההבחנה אם זכות לקבל זכות או זכות במקרקעין, זה יכול להוות קצת בעיה. אבל, נחשוב על זה גם ונחשוב

תודה רבה לך, בבקשה, גבירתי. ניצן פלדמן מהתאחדות הקבלנים בוני הארץ. אני חייבת רגע משהו כללי לתיקונים שמוצעים פה היום. על היום או בכלל?

על התיקונים, כמה תיקונים שנדבר, וגם וגם. את לא מתכוונת לדבר אחר כך? גם וגם. אז למה גם וגם? חבל על הזמן.

כי אדוני יושב הראש שאל פה האם מדובר בחסמים או בהתרת חסמים. כי זה בדיוק הפוך. אני חושבת שיש פה קצת אי דיוקים שהוצגו פה, ואנחנו כמובן ניגע בהם גם. אין פה שום התרת חסמים. יש פה הוספה של חסמים. כמו שאדוני מלשכת עורכי הדין, הציג פה. ספציפית בסעיף הזה, זה הוספה של מס. מס רכישה. העסקה ממוסה.

העסקה הזאת ממוסקה כמו כל דבר. עכשיו, אני רוצה להוסיף עוד דוגמא. היום אנחנו הולכים למדיניות של מתחמים בהתחדשות עירונית. יש רשויות מקומיות שמכריחות, ולפעמים גם בצדק, אני לא מתנגדת לזה, יזמים שונים להתאחד ביחד.

להקים שותפות מיוחדת, בשביל לאחד את הפרויקטים. והם חייבים לבצע פה מכירה. והמכירה הזאת, עכשיו עוד פעם רוצים להוסיף עליה עוד מס. למה הם חייבים לבצע מכירה? כי הרשות המקומית דורשת מהם, בשביל לקדם את הפרויקט, בגלל שהם רוצים מתחם. אז עכשיו, רשות המיסים רוצה למסות אותם.

למסות אותם מס נוסף, מס רכישה נוסף.

היא לא דורשת מהם למכור את זכויותיהם. הם צריכים למכור אחד לשני את חלק מזכויותיהם, כן.

יוצרים שותפות. זה יצירת שותפות.

כל אחד שותף בחלק של האחר.

הם צריכים למכור.

זאת הסיטואציה.

מישהו רוצה לענות על זה?

אנחנו חוזרים על זה,

אם הם יצרו שותפות ואף אחד לא הרוויח, אז אין מס על זה. אנחנו אמרנו את זה כבר חמש פעמים הם מוכרים אחד לשני. מוכרים אחד לשני. אם המכירה הזאת היא באפס, אז היא באפס.

עשהאל צור, מאגף תקציבים. הטענה שניצן מציגה פה, היא בעצם באה ואומרת שלפעמים רשות מקומית - - - בצדק. נכון.

רשות מקומית דוחפת כמה יזמים ביחד.

אנחנו ואמרים את אותה תשובה שענינו קודם, נכון מאוד, אם הם הרוויחו מזה אז אנחנו סבורים שהם צריכים לשלם על זה.

כמו שרואי אמר קודם, אם הם לא הרוויחו מזה,

אבל הם משלמים. הם משלמים.

זה הצד המשלם, לא המרוויח. אתם הוספתם פה מס חדש. מס רכישה חדש על עסקה.

הנושא הזה, בסופו של דבר, של להתאחד או לא להתאחד,

הוא נושא בכירי של היזמים. הרשות המקומית אומרת אמירה - - - זה לא נכון. לא, לא, לא.

אם הרשות באה ואומרת לך. אתה חייב.

אני לא מוכנה חלק מהשכונה, אני רוצה את כל תא השטח הזה שיהיה הכל בתוכנית אחת. ובתא השטח הזה יושב מועמד אחר.

בסדר גמור. אז ככל שהייתה עסקה ביניהם והם הרוויחו, הם יצטרכו לשלם על זה.

למה להוסיף עוד מס רכישה?

אנחנו מדברים על מס הרכישה. מס השבח או מס הכנסה, לצורך העניין, מטופל. אם יש רווח יש רווח, ואם אין רווח אין רווח. הטענה פה, היא טענה של עסקה שהיא סוג של כפויה, שנגיד שאין רווח,

אז אין תמורה כספית. אנחנו לא נכנסים לסעיף. לא, יכולה להיות תמורה גם באין רווח. אני מבקש לא לעזור ליועץ המשפטי. קודם כל, אתם לא דיברתם רק על תמורה כספית, אתם דיברתם על כל התמורות.

אבל זה התיקון שאנחנו עושים פה. זה נכון שאם יש עסקה שבא מישהו מקבל מקרקעין, יש מס רכישה גם אם הוא לא שילם.

אבל פה אנחנו באים ואומרים, שעל התמורה הכספית, על הרווח שלו, זה מה שאנחנו עושים פה, אם הוא רוצה לקבל את זה שהוא מכניס - - - לא הרווח שלו.

בעסקה שמדובר - - - יעברו כפים במקרה הזה ביניהם?

אז איך נמסה את זה לפי הסעיף. הוא קיבל תמורה.

לפי מה שמציגים. זה התיקון אבל.

בגלל זה אמרתי שאנחנו מקלים.

בוא אני אציג לך את העסקה ותגיד לי מה קורה שם,

יש לך יזם עם 300 דירות פוטנציאליות ויזם עם 500, לצורך העניין,

אומרת הרשות המקומית,

אני רוצה עסקה של 800 דירות, הכל ביחד, אבל, שאתם תהיו שווים. אתה תקבל 400 ואתה תקבל 400,

הם עושים את האיזונים, אוקיי?

היזם שקנה עכשיו את החלק שהעירייה חייבה אותו לקנות,

יצטרך לשלם מס רכישה. אם אני מבין נכון. אז הוא יקבל 100 דירות נוספות בלי שהוא מכניס כסף בכלל? לא ברורה השאלה. זה לא יקרה בעולם. אם זה יקרה, אז זה לא יחויב במס. אבל זה לא יקרה. כי יהיה מזומן שהוא יצטרך להכניס כדי לקנות את 100 הדירות האלה.

יש לך סעיף בחוק של איחוד וחלוקה, שחלוקת מקרקעין בין בעלים משותפים היא פטורה. כל עוד אין תשלומי איזון. יש תשלומי איזון, גם היום זה מחויב במס. נמסה אם יש תשלומים. אם אין תשלומים ביניהם, זה לא נכנס לסעיף שלנו.

יבהירו נציגי הקבלנים על איזו עסקה מדובר ושיתייחסו. קודם כל, רואי כל הזמן מדבר על רווח ורווח. המילה רווח פה, אני חושב שהיא קצת מטעה משום שבדרך כלל, הסכומים שעוברים, או לפחות ברובם, לא מהווים רווח אלא מהווים איזשהו החזר הוצאות. כאשר יזם קידם פרויקט עד לשלב שאנחנו מדברים עליו, לא משנה אם יש תב"ע או אין תב"ע. מעצם החתמת הדיירים, יצאו כספים מאוד מאוד גדולים. אם הפרויקט הזה, עכשיו צריך להעביר, בין אם הוא נמכר לחלוטין כתוצאה מהכרח כזה או אחר, בין אם נכנס יזם נוסף לתוך הסיפור הזה, עוברים כספים, אפילו רק כדי לאזן את ההוצאות.

בדוגמא של תומר, זה שהיה לו 300 דירות, וזה שהיה לו 500 דירות, הם כנראה לא הוציאו את אותם סכומים, וצריך לאזן את ההוצאות שיצאו עד לאותה נקודת זמן. רק האיזונים על ההוצאות והנה הוספת פה הרבה מאוד מס. אתה כל פעם אומר רווח, אבל זה לא רווח, זה החזר הוצאות. לא, גם אין חשיבות לרווח. מדובר על הצד המשלם. לא על יכול להרוויח או לא יכול להרוויח. זה לא רלוונטי בכלל. הצד המשלם מחויב במס כאן. מי שממשיך את הפרויקט וצריך לקחת את זה בחשבון במחיר בסוף של הדירה. זה לא מי שממשיך, אתה אומר שזה בעצם שילוב. מי שמשלם מס רכישה זה בעצם מי שממשיך, הנכנס.

אני רוצה להעיר הערה יסודית, שגם נאמרה פה ברמז על ידי רשות המיסים. ההיגיון שמאחורי מס רכישה הוא היגיון לא עסקי. לא כלכלי, נכון. מס רכישה משלם גם קונה יחיד, המדינה חושבת, משיקולים שלה, שמי שקונה דירה צריך לשלם לה מס.

אין לזה היגיון כלכלי. זה מיסוי כזה או אחר. כן, אבל אנחנו לא - - - רגע, רגע, רגע. כשאתם מדברים עכשיו על, אם אני מבין נכון, מוסכם עליכם שנושא מס השבח או מס הכנסה, לצורך העניין, הולך לפי רווח. אבל, במס רכישה תמיד אין רווח. או לא תמיד, בסדר, בהרבה מאוד מקרים. לא קשור לרווח. אז מה שאתם אומרים זה שאתם מערערים פה על ההיגיון שמאחורי מס רכישה. אז אפשר לערער עליו, אבל זה לא פה, זה ביסודות מס רכישה,

אני אוסיף אולי על תומר, מדובר פה במהפכה למעשה. לא, להיפך. לא, שנייה אחת.

מעצם זה שאנחנו רוצים למסות דבר שהוא אינו עסקה במקרקעין.

אם הוא היה עסקה במקרקעין, אז היה צריך ללכת לגישתה של רשות המיסים לפני פסק דין וגה, שדיבר על זה שבכלל צריך למסות את הכל. אני יכול להבין שרוצים עכשיו דרך ביניים. רוצים להוסיף עוד מס. עוד מס ולהעלות את מחירי הדירות.

הם מדברים, תומר, על קו התפר בין הראשון לשני. זאת אומרת, המדינה מכירה בחלק של הראשון, אבל כשאתה מתחיל להזיז הלאה או למכור או להתאחד עם עוד מישהו ולהתקדם עם זה הלאה, אז השני כבר לא ב"לופ". זאת השאלה. אז, זה בדיוק מה שהיועץ המשפטי אמר. ככה מתנהל מס רכישה, גם אם אני - - - כן,

אם אני קניתי קרקע לפני שנה, בשיא המחירים של הקרקעות, ב-100 שקל, ומחר אני, מסיבה כזו או אחרת, מחליט למכור אותה ב-50, זה לא פותר אותי ממס רכישה. אני עדיין אשלם על זה מס רכישה. אתה משלם על הקנייה שלך, לא על המכירה. אבל זה לא עסקת מקרקעין. אבל בכל מקרה אנחנו עוסקים בפרק של הסרת חסמים. התחדשות עירונית, אנחנו לוקחים עכישו ומוסיפים מס שלא היה לפני כן. לגישתנו הוא היה. לגישתכם הוא לא היה.

אני רוצה, רגע, אני רוצה רגע לתת דוגמא. אני אתן רגע אולי דוגמא שתגיד למה זו גישת ביניים באמת. נצא רגע מהעולם של התחדשות עירונית, נגיד שיש עסקה שהיא קומבינציה רגילה. אבל אי אפשר - - - רגע, יוסי, תן לי שנייה. זה העיוות. אנחנו לא בחוק הכללי. אני הבנתי.

יש בעלים של קרקע. בא יזם ואומר לבעלים של הקרקע, אני אבנה לך חמש יחידות ואני אקבל קרקע של חמש יחידות. המיסוי במס רכישה לאותו אחד הוא על הקרקע של חמש היחידות שהוא מקבל. עכשיו, אותו יזם, אותו אחד קבלן, יוצא להסב את הפרויקט לצד ג' כלשהו. תהיה ביניהם עסקה. העסקה תהיה שהיזם החדש יצטרך לשלם מס רכישה גם על התמורה הישירה שהוא נותן ליזם הראשון, וגם על ההתחייבות כלפי הדיירים.

מס רכישה יהיה לפי עלות הבנייה לחמש יחידות לבעלים המקורי, פלוס כמה שהוא צריך לשלם ליזם שיוצא. מה שאנחנו מציעים פה בגישת הביניים - - - זה גם עיוות. זו דוגמא לעיוות הכי גדול שקיים בחוק מיסוי מקרקעין.

מה שאנחנו מציעים פה.

לא מתקנים עכשיו את מס רכישה.

אני מאבד את סבלנותי בקשב. מה שאנחנו מציעים פה כגישת ביניים, שאותו תשלום לבעלים על חמש היחידות שהוא בונה להם, אנחנו לא נחייב במס רכישה. מס הרכישה יהיה רק על התשלום שהוא נותן ליזם הראשון.

בלי להוסיף את ההתחייבויות כלפי הבעלים. זו גישת הביניים שאנחנו מציעים.

האם אפשר להוסיף לגישת הביניים שאתה מתאר, שהיא באמת מתיישבת עם עקרונות היסוד של מס רכישה, זאת שאלה כי אני לא יודע מספיק,

טוענים פה שיש לו גם עלויות עסקה,

שהוא הוציא עלויות עסקה כדי להחתים. אתה אומר, את ההתחייבות עצמה לדיירים אני מתעלם, אבל מה עם הוצאות עסקה. לא רק התחייבות, גם התב"ע.

הכסף שהוא הוציא והוא מקבל על זה את ההחזר, הוא נפגש עם הכסף, זה כן יהיה במס רכישה. התחייבות שהיא באוויר, שהוא עדיין צריך לעשות והיא לא נעשתה עדיין, לא תהיה חלק. אחרת, אנחנו נכנסים למקום שבו יזם אחד יגיד שהוא רוצה שני מיליון שקל ולצאת, בפנים הוא יביא בחשבן את העלויות שהיו לו ואת הרווח שהוא רוצה. יזם אחר יכול להגיד שהוא רוצה 100,000 שקל, פלוס תשלם לי את השאר. זה אותו דבר. אנחנו לא רוצים להיכנס למקום הזה.

את ההתחייבות כלפי מחזיקי הקרקע, כלפי הדיירים, את זה לא נוסיף לצורך מס רכישה. שזה החלק הגדול בעצם.

זה המרכיב הכי גדול של העסקה. מה זה התחייבויות? כל עלות הבנייה שלהם, המימון של עורך הדין שלהם, התשלום עבור בעלי המקצוע שיעשו את זה. כל מה שקשור לשכר הדירה שלהם, הובלות שלהם. את זה, שיש על זה מס רכישה, לא נוסיף. לא שכר טרחת היזם, נקרא לזה ככה. נכון. אפשר אדוני?

זה גם לא היה במחלוקת לפני.

אז קודם כל, גם מה שאמרת מקודם לא היה במחלוקת. שני דברים. אחד, לגבי הדוגמא שניתנה כאן. בדוגמא שניתנה, העסקה נכנסה לפועל,

ביום החתימה עם אותו דייר שהיה אמור לקבל חמש יחידות. במקרה הזה, העסקה היא לא עסקה עדיין. במקרה של הפרק שאנחנו דנים בו. כל אימת שלא מוציאים היתר בנייה ומתחילה הבנייה. לכן, זה שני מקרים שונים לגמרי.

במקרה שהוא תיאר, אחד העיוותים הכי גדולים שקיימים בחוק מיסוי מקרקעין, שאז אתה אפילו לא יכול להוציא אישורי מיסים מול הדיירים שאתה נמצא מולם, כי אתה קנית מיזם אחר בכלל רק את הזכות. הוא קיבל מיליון שקל, העביר לך 100 מיליון פרויקט. אתה משלם על 101 מיליון. אתה ממשיך את ההתנהלות מולו. אתה בכלל לא מול הדיירים האלה. זו תקלה חמורה, אבל היא קיימת בחוק. אנחנו כנראה לא יכולים לתקן אותה כאן, אבל בטח לא צריך לתת אות כדוגמא.

לעניין החיוב, צריך להבין, לא יכולה להיות סיטואציה שיהיה פה חיוב מס רכישה פעמיים. ואם אותו יזם מקבל החזר הוצאות שלאחר מכן, בדו"ח האפס שמוגש להם, ואותו יזם ממשיך ומגיש את דו"ח האפס, ומשלם מלא על אותו דבר, משלם מס רכישה, אז ברור שזה צריך להיות מנוכה. ממתי מנכים דברים כאלה?

אז אני אסביר. אם נניח, עכשיו יזם יוצא, התחיל לשלם למתכננים, התחיל לשלם לעורכי דין וכדומה.

כשהוא יוצא ומגיש דו"ח אפס עכשיו לרשות המיסים, על מנת לחשב את מס הרכישה, העלויות האלה נמצאות עוד פעם בדו"ח האפס. ואם הן נמצאות עוד פעם, הוא כבר ישלם אותן ליזם היוצא. ברור לחלוטין שאי אפשר לחייב אותו פעם נוספת.

אם אותו יזם שכבר רכש ושילם את מס הרכישה, אחרי זה במימוש שלו, לא יהיה על המרכיב הזה פעמיים מס רכישה.

אם אותו יזם מממש. זה בדיוק מה שאני חושב שתומר כיוון. לא אם הוא מסחרר את זה הלאה ויהיו סחרורים, בסדר? לא יהיה החזר הוצאות - - - איך אתה מכניס את זה לתוך זה? לכן, אני

לא, לא.

רגע, רגע. אני מבקש שתחשבו על הנוסח. שוב פעם, אבל לא שעכשיו יש יזם שמביא יזם אחר, כל אחד מעביר אליו. אם אותו יזם קנה והוא בסוף זה שמממש, הוא לא ישלם על אותו מרכיב פעמיים. בסדר גמור. אז צריך להבהיר את זה.

אם זה לא מספיק ברור עכשיו, אז בסדר.

הלאה, נושא נוסף. יש הערות? יש הערות נוספות במקרה הזה? כן? הערה, להתייחס לנושא נוסף בסעיף הזה. לסעיף הזה? בסעיף 49. אוקיי. לא, לא. על הפסקאות שאנחנו מדברים עליהן. פסקה 1, 6 ו-8. רגע, אתם רוצים להוסיף עוד משהו? כן, אדוני ברשותך. הוצג פה נושא של עסקאות קומבינציה. זה עיוות לא פחות גדול, ואולי זו הזדמנות לתקן באמת את העיוות הזה.

אנחנו מדברים פה על התרת חסמים. וכנראה שרשות המיסים לא בעניין הזה, אלא רק איך להוסיף מיסים. אני מבקשת שזה יישקל בפני הוועדה. כי זה באמת מקומם התיקון הזה. הוספת מס על המיסים שכבר משלמים על העסקה הזאת, שזה בכלל לא עסקת מקרקעין. מי אמר שזו לא עסקת מקרקעין.

בית המשפט. גם אתם בסבא ונסה. אנחנו לא הלכנו בעמדה הזאת, ובעמדה הזאת דווקא כן יש לנו תיקים. אנחנו פשוט רוצים להסדיר אותה. אם בסופו של דבר, בבית משפט - - - אתם לא מסדירים את זה. אתם מסדירים את זה שתוכלו לגבות עוד מס מבלי להתווכח. שי. בקשתכם נשמעה. הלאה. אדוני, בבקשה עוד נקודה אחת. עוד נקודה אחת.

שכאשר מדובר על הקצאה בחברת פרויקט, אז לא יחול מס רכישה. נו אז למה אתה מדבר על זה עכשיו?

מכניסים משקיע לפרויקט בחברה שהיא לא חברת פרויקט, אלא חברה שיש לה פרויקטים - - - דרך מניות? לא דרך מניות,

שהוא לא משלם שום דבר. דיברנו על זה,

אם הדברים לא ברורים, אז כנראה שצירך לכתוב אותם בצורה שונה. הדגש פה צריך להיות, אני חושב, החזר הוצאות הוא החזר הוצאות. צריך לשים אותו בנפרד. הוא לא רווח ועליו לא צריך לחול. אמרנו שעל זה לא יהיה פעמיים. מה שהוא לוקח כסף והוא מקבל כסף, זה משהו אחר. אז אני חושב שכבר בעסקת המקור לא צריך לחול על זה מס.

אבל אני לא רוצה לפתוח חלון חדש שנקרא החזר הוצאות שעכשיו יעמיסו עליו אלף דברים, שביניהם יהיה המושג רווח. לכל דבר יש שני צדדים. לא, ממילא צריך לעשות את זה לטובת מס שבח.

מס שבח כן מנכים - - - כן, אבל איזו עסקה במס רכישה - - - כן מנכים לטובת מס שבח. הוא מדבר על מס רכישה. באיזו עסקה מתחשבים בהוצאות?

נכון. מה נכון? אנחנו נמצאים בחריג.

אבל הוא אומר - - - רוצים לעודד התחדשות עירונית או לא רוצים לעודד התחדשות עירונית? לא, אתה לא בעסקה רגילה כאן. אתה בעסקה שהמס עליה יחול רק אצל המממש האחרון. זה לא המקרה הרגיל.

אתה צריך לחשוב על זה שלא תהיה סיטואציה שהמממש האחרון שילם מס רכישה על אותו רכיב כמה פעמים. על זה הוא אמר שהוא ייתן פתרון.

תגידו, אתם נהנים לחזור על עצמכם?

זה פשוט היה טוב יותר אם הסעיף הזה לא היה נמצא פה. היה טוב עוד הרבה דברים. להגיד לך על כל מה שהיה טוב? אפשר. אבל, אנחנו כרגע ספציפית על הסעיף הזה.

טוב, הלאה.

זה סעיף 8(2)(א)

הנושא הזה עוסק בעניין תמורת המזומן שיכול לקבל דייר. יש מקרים שבהם דייר יקבל דירה ותמורה נוספת של מזומן. בדרך כלל זה יהיה דירה באותו גודל או בגודל יותר קטן ותמורה נוספת. השאלה שנשאלת היא בסוף, איזה מיסוי יחול על אותו רכיב מזומן. במידה ואני, כבעל דירה אהיה פטור ממס על הדירה החלופית שאני מקבל, אז השאלה היא מה יחול על המזומן. כיום, יש למעשה, פטור נדחה. שזה אומר שהמזומן ממוסה רק ביום מכירת הנכס. תתחיל מהתחלה. מהתחלה בבקשה. ענייני פרוצדורה. אה נכון, נכון. זה גם 8(5). זה באותו נושא אז אפשר לדון על זה ביחד. אז (2) ו-(5). 8(2)(א) ו-(ב) ו-8(5). אז אני חוזר. בסופו של דבר, נשאלת השאלה איך יחול המס על אותו רכיב בתמורת מזומן. כיום, המצב הקיים, שהוא, אנחנו כרגע מדברים על פינוי בינוי, וכמובן שאנחנו נעתיק את הדבר הזה גם - - - תמורת מזומן זה ההפרש חוץ מהדירה שהוא מקבל? נכון. היום הוא מקבל למעשה פטור נדחה. שזה אומר שיחול עליו מס רק ביום מכירת הנכס. כלומר, אני מחזיק את הדירה. כל עוד אני ממשיך להחזיק אותה, תמורת המזומן שאני מקבל מנגנון הצמדה בעתיד, ככה שביום שאני אמכור את הדירה, יחול עליי מס גם על שווי הדירה וגם על שווי המזומן שקיבלתי. פה אנחנו אומרים שנקדים את המיסוי תמורת המזומן ליום העסקה. אנחנו חושבים שיש פה איזשהו מנגנון שהוא לא נכון,

הוא מעוות, הוא גם מאוד,

לא שקוף לבן אדם שבקצה, שהוא לא מבין עד הסוף את הדבר הזה. ולכן, על תמורת המזומן, יחול עליו

כן חשוב להגיד, אנחנו משאירים את הפטור הקיים, את המודל הקיים, למקרים החריגים, שזה בעיקר קשיש. קשיש ובעל דירה יחידה. כן, טוב. היו לנו על זה הערות.

זאת אומרת,

יושב ראש הוועדה, ההערות שהיו הן כך, ראשית, בעצם מה שאתם יוצרים כאן זה תמריץ

או בעל הדירה, לקחת את הדירה כמה שיותר גדולה, גם אם הוא לא צריך אותה. ברגע שאתה מטיל עליו מיסוי, על ההפרש, הרי אנחנו רוצים לתת לשוק לעבוד. אני מפרש את זה, מה שנקרא, לחיים. אנחנו רוצים שהדברים יזוזו. אתה בעצם בא וגורם לו לעשות את החשבון שעדיף לו את זה ואחר כך למכור את הדירה ההיא. אנחנו סבורים שיותר נכון לשקף לו את זה. את המיסוי שיחול על המזומן שלו, ביום העסקה. אנחנו חושבים שיש פה איזשהו עיוות. זה שירות ללקוח? לא, אנחנו באמת סבורים שיש עיוות שייווצר, שאנשים יבצעו עסקאות, אני לא יודע מה הם יחשבו ומה מספרים עליהם, שהם יקבלו דירה ועוד מזומן, והם לא מחויבים במס על המזומן. ויום אחד, שהם ימכרו את הדירה, הם יבינו שחבות המס שלהם, היא הרבה יותר גדולה ממה שהם חשבו לעצמם. בגלל שהם קיבלו תמורת מזומן. היום הם יכולים על זכויותיהם מול היזם. בעוד עשר שנים הם לא יוכלו. ואם הם לא מוכרים את הדירה.

שאלת השקיפות זו שאלה שאפשר להטיל חובה על היזמין למסור את כל המידע.

זה קיים היום.

אם הבעיה היא שקיפות, אפשר - - - סליחה. אתם לא תורמים ככה לדיון. תאמיני לי. מודל ההצמדה גם של אותה תמורת מזומן הוא גם מודל לא מאוד פשוט, ולי ככלכלן ג לקח כמה פעמים לקרוא אותו כדי להבין אותו.

לטעמנו יותר נכון, זה ככה גם נהוג בכל מנגנוני המס שחל ביום העסקה. אנחנו לא חושבים שהפטור הנדחה משרת. אני מקבל את הטענה של היועץ המשפטי, שיש פה איזשהו תמריץ קטן שמייצר לדירה ולא למזומן. אנחנו חושבים שזה עדיין יותר נכון ליישם את המודל כפי שהוא כך.

תכף נשאל את היזמים מהשטח, כמה משתמשים בדבר הזה ואיזה בעיות זה פותר, תכף נשמע. אבל, השאלה שאני מפנה אליך היא כזאת, מודל ההצמדה הוא מסובך גם לגבי דחיית המס על הדירה עצמה, אוקיי? גם כשהוא יצטרך למכור את הדירה, הוא לא יצליח לחשב את המס בעצמו. ולכן, הוא ממילא יצטרך לקבל ייעוץ.

הוא לא ירצה למכור את הדירה הזאת.

אנחנו יוצרים מצב.

בוא נגיד שעכשיו אדם יכול לקבל דירת 140 מ"ר,

כמו שאמרת 140 מ"ר, מספיקה לו דירת 100 מ"ר. את ה-40 הנוספים הוא רוצה בכסף, נגיד זה 400,000 שקל.

ה-400,000 בעסקה עכשיו עם היזם, הכסף הזה פטור. בעתיד, כשתרצה למכור את דירת ה-100 מ"ר שקיבלת, נוסיף לך את ה-400,000 שקל לשווי המכירה. כשזה ממודד והכל. נגיד ה-400,000 האלה אחרי שמונה הופכים להיות 650,000 שקל. נכון. כשהוא ימכור את הדירה שלו, כשהוא יודע שבדירות מגורים יש הקלה במס, הוא ישלם 25 אחוז מס. נגיד הוא ימכור בשני מיליון שקל. אם זו דירת השקעה, כמובן. אם זו דירה יחידה נתנו פטור.

לא, היא יכולה להיות דירה יחידה באותו מועד. רגע, רגע. בוא נדבר רגע על המשקיע. יש לו דירה של שני מיליון שקלים. הוא רוצה למכור אותה והוא יודע שהוא יצטרך לשלם מס של 500,000 שקל, שזה 25 אחוזים.

מה זה משנה אם זו דירת ארבעה חדרים או שלושה חדרים. נכון.

יכול להיות שהוא משקיע - - - יכול להיות שזו דירה - - - רגע. על דירה יחידה וקשיש, אנחנו לא פוגעים בהם בעניין הזה.

אנחנו מאשרים את הפטור הנדחה, לאם קשיש או בעל דירה יחידה מעוניין להישאר במנגנון של פטור נדחה, הוא יוכל להמשיך להשתמש בו.

ההוספה של הכסף הזה,

ואז הוא יצטרך לחשב את המס מ-2.650, למרות שהוא נפגש רק עם שני מיליון, אנחנו נשב פה עוד עשר שנים ואנחנו נצטרך למצוא מנגנון לעודד אותם למכור את הדירות. כדי למנוע את זה, עקרון יסוד במס, זה במועד המפגש עם הכסף יש תשלום. זה באמת חריג לכלל שברשות המיסים ובמס בכלל, שלא משלמים מס במועד המפגש עם הכסף, אלא דוחים את זה. בדרך כלל, כשדוחים את המס זה למועד המפגש עם הכסף. טוב, אבל זה לא טיעון. מכיוון - - - לא, אבל חבות המס שלו, בדוגמא שרואי נתן - - - רגע,

מכיוון שדחיית המס ממילא מטילה עליו, דחיית המס בעסקה שהוא עושה בין הדירה הישנה שלו של ה-60 מ"ר ל-100 מ"ר, שאתה מדבר עליה, גם ככה מעמיסה עליו את מס היתר או איך שתסתכל על זה, במכירה.

זה כל אחד שמשפץ דירה ומשביח אותה, הוא יודע את זה. זה לא אותו דבר. פה הוא נפגש עם כסף.

הוא לא נפגש עם כסף - - - משום שאם הוא מגדיל. אם הוא מגדיל את השטח והוא עושה את זה בעצמו ומשפץ לעצמו את הבית, הוא יודע שהבית יהיה שווה יותר. אבל, אין לו מפגש עם כסף.

הוא נפגש עם ה-650,000, בדוגמא שלי עם ה-400,000 שקל.

תעשה מה שאתה רוצה, בעתיד אבל, אני אטיל עליך מס. לזה אין אח ורע במיסים. בסדר, אין אח ורע כי זה הפטור שמצאו לתת. כי היה בעבר רק דירה אחת, תזכור את זה. היה בעבר רק דירה אחת שגם ככה יכולת למכור כל ארבע שנים.

באנו ופתחנו את זה בלי הגבלה של מספר הדירות. עכשיו אני רוצה לשאול שאלה. והשאלה היא לאוצר, לא לרשות המיסים. האם לא פה המקום, אחד המקומות, יהיו עוד כמה מקומות כאלה, שבו אנחנו צריכים לעשות הבדל בין אזורי ביקוש לפריפריה? אפשר לחשוב על זה. אני חוזר.

זה דווקא, כבוד יושב הראש, זו דווקא כן שאלה לרשות המיסים. אנחנו, דיפרנציאליות אזורית היא מאוד בעייתית. היא קיימת,

למה אני אמרתי שלא? כי לא רציתי לקבל תשובות טכניות.

אני ידעתי שאתה תגיד את זה. לא ידעתי לגמרי, אבל הבנתי שסביר להניח שכן.

דיפרנציאלית פה, זה לא בשביל שאני אגיד,

לא נצליח את הכל אז בוא נעשה חלק. לא זה. אני, מתחילת הדיונים, אתם לא הייתם כאן, אני מתחילת הדיונים בא ואומר, אנחנו פותרים פה חלק מהבעיות, יש כאלה שחושבים שאנחנו מעמיסים קצת. אבל בסוף, הכיוון הוא באמת יותר של לפתוח. היה אפשר לפתוח יותר עם וויכוחים כאן, וכאן יהיו לנו עוד וויכוחים.

דבר אחד אני לא רואה עדיין בכל החקיקה הזאת שיושבת אצלי וחונה אצלי בוועדה. אני לא רואה איפה אנחנו נותנים את ה"בוסט". לא, נתנו.

נתנו בפריפריה. אני יודע, אנחנו נגיע לשם תכף, אנחנו נגיע לעוד דברים. אני רק בא ואומר, לא דיברתי על זה שלא נתנו נגיעות, דיברתי על "בוסט",

לא נתנו עדיין. ואלה דברים שקשורים גם לדיונים נוספים שאנחנו נעשה. אבל, אנחנו רוצים לגרום לכך, השוק,

מטרת העל שלי בהתחדשות עירונית, מטרת העל שלי היא לנסות לשחרר עד כמה שאפשר, חסמים ובעיות, באזורי הביקוש, כדי לתת לאנשים לעשות את הביזנס שלהם. ושם אפשר לעשות ביזנס. במקומות שבהם אתם צריך לגרום לעידוד של אנשים, שם לבוא עם הטבות מס ככל האפשר, עם הסתכלות.

אל תסתכל לי בדברים שאתה חושש, משקיע, שם אני צריך כן משקיעים. אני לא צריך לעודד משקיע שיש לו בתל אביב 10 דירות. זה לא מעניין אותי. אותי מעניין מישהו שיכול להזיז לי את המערכת שם, באזורי האי-ביקוש. תקרא לזה ככה. עשינו כמה דברים, אני בטוח שאתה יודע. כמו לקבל שתי דירות וכמו בלי מגבלה. אני חושב - - - בוא, אתה רוצה זר פרחים?

עוד פעם, לאחד בפריפריה, שזה דירה יחידה, גם הוא יוכל לקבל.

אם אפשר לקבל הצעה, שנסיים את העניין גם של הפריפריה ואז נחשוב אם באמת אפשר לשקול את זה, אם גם את העניין של המזומן כדאי להוסיף בפריפריה. אוקיי. אוקיי, אני מבקש על הדברים האלה לקבל תשובות היום.

כן חשוב לי לסיים את הדוגמא של רואי, להבהיר את הדבר הזה. על אותה דירה שווה שני מיליון, ותמורת המזומן שלו תפחה ל-650,000, יחול עליו מס לפי שווי של 2.65. למרות שהוא קיבל רק שני מיליון לכיס. הוא יקבל שני מיליון שקל לכיס, ביום מכירת העסקה, נגיד כעבור שמונה שנים.

חבות המס שלו תהיה 2.65 מיליון. ולכן, זה יפגע בתמריץ שלו לעשות את העסקה בעתיד. אנחנו באמת מאמינים שהמודל הזה יותר נכן גם לבן אדם בקצה. אבל, שמענו את ההערה לגבי הפריפריה ואנחנו נשקול את זה. ואם הוא לא ימכור את הדירה שלו?

סתם שילם? שנייה, אני רוצה לשמוע. רגע, עוד דקה נשמע אתכם, שנייה.

מה המקרים שבהם משתמשים בקומבינציה הזאת. מה המקרים הנפוצים? למה זה משמש? אני אשמח להשיב לתומר. בבקשה. קודם כל, בדרך כלל מדובר באנשים שאין להם ברירה, הם צריכים גם את המזומן. כן, יש לו דירה שהוא יכול לפחות חלק ממנה, הרי, מבחינת הדייר, הטוב ביותר, התמורה הגבוהה ביותר שהוא יכול לקבל, היא במגורים עצמם.

אתה לא מדבר על הדייר, אתה מדבר על המשקיע. לא, אני מדבר על הדייר. הדייר פטור. אם זו דירה יחידה, ובאמת ידו אינה משגת, הוא לא ישלם. הדייר לא פטור, סליחה. ברוב המקרים שאנחנו מכירים. גם אם דייר,

נניח שהוא גר באיזושהי דירה, ואז הוא ירש שליש דירה, אז אותו אחד שירש. פה נגעת בנקודה שיש לה הצעת חוק נפרדת. לא, אבל יש לנו גם התייחסות לזה. דירה יחידה זה גם מי שיש לו בנוסף שליש דירה. אמרנו, מי שזכאי ל(ב)(2), הוא נכנס. אפילו אם יש לו חצי דירה בירושה,

או אפילו דירה שלמה בירושה, הוא עדיין נכנס לסעיף של (ב)(2),

יש חזקות למה זה דירה יחידה, והן יחולו גם כאן. זאת אומרת, עד שליש דירה, גם אם לא ירושה - - - יש לו דירה מלאה, הוא פטור? דירה מלאה לפי (ב)(5), אם בירושה. אם הוא זכאי לפטור של (ב)(5). על הפטור של (ב)(5), לא על הדירה שיש לו בנוסף. לא, יוסי. שהוא לא מתגורר בדירה ויש לו - - - תקרא את החזקות של (ג). 49(ג). גם דירה נוספת מלאה שהיא בירושה. אם זו דירת ירושה של המוריש, כל התנאים האלה, אז הוא יהיה פטור על הדירה הזאת.

מחילים את החזקות של 49(ג), שזה פותר את הבעיה הזאת גם למי שיש שליש דירה, חצי דירה בירושה, או אפילו דירה שלמה בירושה. בכל מקרה, בדרך כלל השנמוך, לא מתייחס לדירה ההשקעה, הוא מתייחס לדירה - - - דירה יחידה. נכון, לא משנה. אבל הם ממשיכים לאפשר את זה. לדירה שבה אותו אדם מתגורר. אבל את זה הם ממשיכים לאפשר. אתה ראית את הסעיף.

שמעתי את מה שרואי אומר. זה כתוב פה בהצעה.

הדירה שבה אדם מתגורר, גם אם נניח שיש לו עוד דירה - - - טוב,

כשדיברתי איתך שאל תקרא לו דייר דווקא, תקרא לו משקיע. כי דייר, הבנתי את העניין.

אבל, מה שאתם טוענים, שכן מאפשרים. אגב, אני צריך לבדוק את זה.

לא, כי אני מכיר מקרים שמישהו ירש איזה חמישית דירה. זה כבר פוגע בו.

יש לך את סעיף 49(ג), שזה חזקה של דירה יחידה. סעיף 49(ג) קובע שגם אם בנוסף לדירה, יש מקרים שיש לך עוד שליש בדירה, או דירה בירושה, זה לא מוציא אותך מהגדרת דירה יחידה. זה לא נחשב, זה דירה יחידה?

בכל מקרה, מה שרציתי להגיד זה שבדרך כלל, הדירה שלגביה משנמכים, הרי משקיע שזו דירה שהוא לא מתגורר בה והוא לא מתכוון לחזור לגור בה, אז הוא יכול לעשות בה מה שהוא רוצה. דירה שאדם מתגורר בה, היא בדרך כלל דירה שאדם בוחר לשנמך, ולקחת דירה.

בלית ברירה,

יש לו חובות. הוא צריך לקבל איזשהו מרכיב במזומן.

עכשיו, אדוני, צריך להבין את החטא הקדמון. החטא הקדמון פה הוא בכלל בבסיס, שאנחנו שני אנשים, אדם ושכנו, מקבלים את אותה תמורה, זה כסף וזה שווה כסף. אין הבדל בין כסף לשווה כסף. זה חייב במס וזה לא חייב במס. זה החטא הקדמון. פה הבעיה.

מוסיפים חטא על פשע, ואומרים שבגלל שזה היה הנדחה, אנחנו מלכתחילה עושים פה איפה ואיפה. הנכון היה לבטל את האיפה ואיפה, לא הגדיל את האיפה ואיפה. אני לא כל כך הבנתי. אני יכול להגיד שגם היום, דייר שרוצה לקבל את כל הדירה שלו בפרויקט, ודייר שרוצה לצאת ולקבל כסף. אחד יהיה חייב במס ואחד לא יהיה חייב במס. מי שרוצה לקבל כסף ולא רוצה לדירה בפרויקט, אומר ליזם שהוא רוצה לצאת. תן לי כסף אני יוצא. אז הוא משלם מס. אבל אם הוא רוצה דירה בפרויקט אחר של הקבלן, זה נקרא לצאת?

החוק היום מאפשר אבל. רק לקשיש. תלוי איפה. בפינוי בינוי, אפשר לקבל דבר כזה, אם הוא רוצה לצאת, בתמ"א 38,

מה זאת אומרת? בפינוי בינוי, הסברנו את זה אז, שבפינוי בינוי אתה מוכר את ה=כל הזכויות שלך ליזם.

ואתה זכאי לקבל דירה אחרת. הדירה האחרת לא חייבת להיות גם באותו המתחם. אם היזם מוכן לתת לו דירה במקום אחר, מכל מיני אילוצים, זה גם יהיה פטור. בתמ"א 38 הוא נשאר עם זכויות באותה קרקע. זה ההבדל שדיברנו עליו. אם הוא מוותר על זה? זאת אומרת, הוא היה רוצה להמיר את זה בשכונה אחרת, באזור אחר. אני מנסה לפתוח את האפשרויות,

להזרים. בפינוי בינוי, חייבת להיות מכירה של כל הזכויות.

כי בהרבה מקרים, הדירה שאתה מקבל היא לא באותה קרקע שהיית לפני זה. ואתם מכירים את זה, יש פינוי בינוי, יש בינוי פינוי. יש כל מיני דברים. יזם מקבל את כל הזכויות בקרקע ונותן דירות לדיירים. בתמ"א 38, זה אירוע בנייני. הבניין שנהרס יקום מחדש באותה קרקע בדיוק.

ולכן הפרקים האלה שונים קצת במהות שלהם.

עדיין שואל יושב הראש, האם ההיגיון שחל בפינוי בינוי, לא יהיה נכון גם לתמ"א 38? בהקשר הזה. זאת אומרת שאם הדייר, או בעל הדירה, רוצה לצאת, הוא לא רוצה להיות בפרויקט, כרגע נתתם את זה רק לקשיש שהוא יכול למכור ליזם וכו',

אתם מוסיפים את זה. עכשיו, פה שואל יושב הראש, מה קורה במצב שבו הוא לא קשיש,

סתם בעל דירה בפרויקט אומר ליזם, תקשיב אני לא רוצה את כאב הראש הזה, קח את הדירה,

אני אקנה דירה במקום אחר. או אתה תיתן לי דירה במקום אחר. אני רוצה תשובה בעניין הזה מהרשות להתחדשות עירונית. מכם אני רוצה את התשובות האלה. תראו, אני עושה פה עבודה, אין לי כרגע משיהו, אני לא מחפש להטיב פה עם מישהו על סקטור מסוים או משהו כזה. אני שואל, כשאנחנו פותחים את הדברים ומנסים להניע אותם, יש לנו כל מיני סרבנים, לא רוצה לגור שם, לא רוצה פה ולא רוצה שם. אנחנו מנסים לפתוח את הדברים כמה שיותר. השאלה היא האם הטיעון הזה שלי הוא נכון, לצורך העניין, ואז זה בסדר, נשמע מה הם אומרים. רק אני אגיד שגם בפינוי בינוי אין פטור. זה לא נקרא שינוי עמדת הממשלה. אל תפחדי. רק בפינוי בינוי אבל, זה לא נכון שאין מס רכישה. אם הדירה היא מחוץ לפרויקט, היזם, שהוא קונה את הדירה, הוא משלם מס רכישה. למעט אם הוא נותן דירה שלו. גם עליה הוא שילם מס רכישה, כשהוא קנה את הקרקע. לא שילם, קנה את הקרקע.

זה לא שיש פטור ממס רכישה על דירה במקום אחר. לדייר יהיה פטור, אבל היזם יצטרך לשלם מס רכישה על אותה דירה. זה בסדר, אנחנו מדברים על הדייר. אנחנו מדברים על הדייר עכשיו, לא על היזם. אני לא בטוח שבדברים האלה, שפותחים את זה לכולם, שיכולים לדרוש את זה, זה כבר לא הופך אפילו לחסמים. זו השאלה. לכן אני שואל, האם זה נכון. הרי, אתם מכירים עסקאות תקועות. אתם מכירים בעיות שקיימות. אתם מכירים את זה מהשטח. צריך תשובה על זה. כמו שרשות המיסים הציגה, הרציונל מלכתחילה, זה היה הרציונל, שאפילו בתוך הפרויקט עצמו מקבלים את דירת התמורה, לא בהכרח באותו מגרש. לא קיבלנו פניות שיש עסקאות שתקועות על זה, אחרת היינו מביאים את זה בהצעות החקיקה. אבל,

כרעיון חדש שעלה על ידי יושב הראש, כמובן שנבחן אותו. אבל, לא הגיעו אלינו פניות.

אני כן רוצה להגיד משהו, אבל. זה לא אחד נגד השני. בסוף - - - בידרה יחידה הפטור קיים. לא, לגמרי לא. סליחה, רגע. אתה שאלת אם אנחנו נתקלים במגעים שלנו עם השטח, בבעיות מהסוג הזה. אז התשובה היא לא.

אם זה לא רלוונטי לגבי דירה יחידה, כי יש לה פטור בכל מקרה. בדירה יחידה יש את 24 החודשים. אולי פחות. פותח את השוק - - - 12 לא? גם את זה אתם מורידים? כרגע 24. להשקיע? זה משקיע. ואתה מגדיל את עילות הסירוב, גם. שנייה, לא.

אם זה נכון מה שאתם אומרים, אז זה נכון גם בפינוי בינוי,

גם כאן אנחנו דואגים למשקיע ולא לדייר. אז למה פה כן ופה לא?

המנגנון הזה, כמו שאמרת, גם בפינוי בינוי עם הפטור ממס רכישה, הוא רק אצל קשיש. והרציונל היה - - - לא, אתה אמרת - - - בפינוי בינוי, אתה מוציא אותו מהמקום שלו. בתמ"א אתה לא מוציא אותו מהמקום שלו. אתה לא מוציא אותו מהמקום שלו. יכול להיות שאתה הורס את הבניין ומקים אותו מחדש. זה לא כמו בפינוי בינוי שאתה יכול להעביר אותו מהמקום שלו. לא, אתה מסתכל על זה בראייה צרה. לא זאת הסוגייה. הסוגייה היא להקל על התהליך לבן אדם, שלא יצטרך לצאת ולחזור.

לצאת ולחזור. אז להקל על זה, מישהו, באמת שזה לא קשיש,

גיל 70, מי שזה באמת בצרכים האובייקטיביים שלו,

אז נתנו את הפטור, והרחבנו את זה גם לתמ"א. זה לא היה קיים בכלל. לא היה שום מענה למי שבגיל 70 בתמ"א. אני אתן לך דוגמא, בסדר? יש לך נכה רגליים שגר בדירת קרקע. היזם לא יכול להציע לו דירת קרקע, כי את דירת הקרקע הוא עושה דירת גן, והוא לא יכול להציע לו את הדירה הזאת.

הוא רוצה להציע לו דירת קרקע במקום אחר. הוא רוצה להציע לו במקום אחר. וזאת לא דירתו היחידה, כן? תומר, לזה התכוונת.

אבל הוא גר בה. אנחנו עכשיו מדברים על האינטרס של הפרויקט לצאת לפועל,

אתה יודע מה? אפשר להכניס את זה רק אם הוא גר בה לפחות בשנתיים או שלוש האחרונות.

לא, אבל גם שיש בה את הצרכים האובייקטיביים שלו.

כולם יבואו וינסו לשפר את המקום שלהם, ואני חושב שאנחנו ניצור פה חסם. מגיע לך דירה במקום מסוים, אתה רוצה לשפר את המצב, את התבוא ליזם ותגיד לו, תיתן לי חלופה לגור במקום אחר. אתה עושה את זה בפינוי בינוי. אני חושב שזה קצת - - - אתה מייצג כרגע את הקבלנים?

לא, בקטע הזה. אה, יכול להיות. אז אפשר את הייעוץ שלו? לא, עדיין לא. בעניין הזה. אבל שוב, אני מזכיר, זה רק בדירה השנייה. אבל זה נכון או לא נכון. אם זה מהווה חסם, אני לא שם. אדוני, צריך להבין משהו כזה. אם זה עובד בפינוי בינוי, זה לא היווה חסם, למה שזה יהווה חסם פה? אני האמת לא רואה שום הבחנה בין פינוי בינוי. זה שזה מוגדר מתחם, ובניין. רגע, אתה לא יזם. אתה עורך דין. קודם כל, בוודאי שאני מסכים. אין הבדל בין פינוי בינוי לתמ"א 38. זאת אומרת, אתה לא רואה בזה בעיה. הפוך. הנושא, השנמוך הוא אירוע שקורה כל הזמן.

אני מדבר על משהו אחר. דירה מחוץ למתחם, אני מכיר מעט מאוד מקרים של דירה מחוץ למתחם. בדרך כלל מדובר על אירועים של שנמוך. נתן פה תומר דוגמא מצוינת שעלולה לקרות, של אדם נכה. תומר, הקדמת מימון. אתם תצטרכו להעמיד את הכסף לרכישה עבור אותו בעל דירה, בסמוך לפינוי. אז יש פה עניין - - - לא, לא. אני לא רוצה - - - יותר מזה. יש פה הקדמת אירוע מכירה. שנייה, עינת, אני רוצה להבהיר. אנחנו לא מדברים עכשיו על הטלת חובה על היזם להיענות לבקשה הזאת,

אם יש הסכמה. אם יש אפשרות, אם יש הסכמה. היזם אומר, לקשיש הוא חייב לתת לו, נכון? אנחנו לא מדברים על זה. אנחנו מדברים עכשיו,

נתתי את הדוגמא של נכה שרוצה לעבור, רוצה לשמר את היותו בדירת קרקע.

אני מניח שגם יש סיכוי לא קטן שאם הוא יתעקש, יגידו לו שסירובו הוא סירוב סביר כי הוא לא רוצה להיות לוי במעלית,

יכול להיות שיגידו שזה סירוב סביר. אני לא קובע מסמרות, כמו שאומרים.

יש סיכוי שיגידו שנכה כזה, שגר בקומת קרקע, ולא רוצה לעלות שתי קומות כמקובל, כי הוא לא רוצה להיות תלוי במעלית.

סתם ניתן דוגמא אחרת, אדם חרדי שלא רוצה לעלות מעבר לקומה שישית, כי הוא מקפיד על לא להשתמש במעלית שבת, אוקיי? והוא לא רוצה עכשיו לעלות ברגל 7 קומות.

הוא אומר, עזבו, אני אלך למקום אחר. האירוע הזה קורה לנו כמעט בכל פרויקט של פינוי בינוי. אין כמעט פרויקט שאני לא קונה איזו דירה או שתיים בלית ברירה. אין ברירה.

כן, בהסכמה. אנחנו נאלצים, תמיד יש כאלה שלא מתאים להם התמורה בפרויקט, ואנחנו נאלצים לקנות את הדירה. זאת אומרת, הנאלצים הזה, אתה אומר שברגע שיכנס הרכיב הזה, אם אנחנו מכניסים את כמו - - - לא, אבל בתמ"א 38 זה קורה לכם גם? זה לא קורה כי אין את זה בדין, אין אפשרות כזאת. אז אף אחד לא מדבר עליה. אז זה לא חסם היום. זאת השאלה. זאת השאלה.

הפינג-פונג הזה הוא טוב לי. לכן, אתה לא תייצג אותם ושהם לא ייצגו אותך. אני לפחות עוזר להם, לא שמעתי שהם מנסים לעזור לי. אני יכול להגיד באופן אישי, שזה קרה לי יותר מפעם אחת, בתמ"א 38. ואז מה קורה? היה מס אז היה מס. מי משלם אותו? עובר הדירה. או היזם. זה לא אירוע, נו. איפשהו זה מגולם בתוך התמורה שאני נותן לו.

לא משנה אם אני אגיד לו, אני משלם לך. שאלה מורחבת, תהיו רגע פרקטיים. ההצעה שאני הצעתי, לדעתכם, נכונה בשביל לגלגל פרויקטים קדימה או לא? נכונה. מי עונה פה? כולם עונים פה. התאחדות הקבלנים. לשכת עורכי הדין. לשכת רואי החשבון.

אז רק תציג את עצמך קודם. נדב מופקדי. ותסביר למה אתה כל כך חושב שזה נכון. יש הרבה מקרים, גם בהתחדשות בניינית, שדייר אחד לא רוצה את הפרויקט.

לצורך העניין, הוא גר בדירת הגג, והוא רוצה גם לחזור לדירת הגג, ואי אפשר. אי אפשר לתת לו את זה. השאלה אבל, האם ההטבה הזאת שאני מדבר עליה עכשיו, לא תגרום לכך שכולם ידרשו בדיוק את אותו דבר. מאיפה הבעיה? הרי היזם צריך בסוף להעמיד את זה, ואין יכולת כלכלית ובסוף הדברים הם שכללי השוק קובעים, וככל שנאפשר יותר גמישות, כך ייטב. אתה נותן לו עוד כלים להתמודד עם הדיירים. זה רק דבר שיכול להועיל. לא השתמש בזה? לא קרה כלום. יהיה לו אילוץ? עולה לו עוד כסף? אבל לפחות הוא יכול לצאת לפועל ולא להיתקע או לתקוע את הפרויקט זה לעוד כמה שנים בגלל דייר כמו במקרה שתומר דיבר עליו. לא, אבל השאלה אם הדוגמאות שאני מציע - - - אם זה שכיח. מראשי הקודח. השאלה היא זה דברים שאתם נתקלים בהם.

יש מקרים כאלה. בהחלט. לא, לא נפוץ. אני דווקא חושב שהתיקון של השנמוך עכשיו, הוא שיוביל להרבה מאוד מקרים כאלה,

כמו בפינוי בינוי. כי אתם שוכחים שבסוף, נושא השנמוך, הוא לאו דווקא, מקרה שהדייר ביקש. לפעמים הדייר לא רוצה שנמוך. הדייר אומר תקשיב, אני פיניתי 120 מ"ר, מגיע לי, סתם לפי התמהיל,

150 מ"ר. אני רוצה 150 מ"R או אני רוצה 130 מ"ר. אומר לו היזם, אין לי. ברמה התכנונית, הדירות האלה יהיו 120 מ"ר. זאת אומרת, אני לא יכול לתת לך את מה שמגיע לך.

הדיון הוא בכלל לא ביניהם, הדיון הוא מה נתנה התוכנית. ואז הוא יצטרך לשלם מס. במקרים כאלה, תראו את האבסורד, הוא יצטרך לשלם מס, היזם כי בדרך כלל היזמים משלמים את המס, על כל התמורה הכספית שהוא יצטרך לתת לאותם דיירים, כי אי אפשר לתת להם בבנייה שפטורה ממס, את מה שהם רוצים.

מי שיש לו דירה קטנה, ואפשר לתת לו דירה יותר גדולה. ומי שיצטרך לקבל תמורה כספית, ישלם מס. מה המשמעות? יצרת אפליה. זה לא על הרעיון שלי? זאת בעיה. לא, זה משהו אחר. יצרת אפליה בין שני דיירים. וההיפך, עכשיו מה שיקרה זה שדיירים יגידו ליזם, תקשיב, אנחנו לא רוצים תמורה כספית, תן לנו את זה בעוד מגורים. ואני אגיד לך איפה הבעיה היותר קשה. הבעיה היא יותר קשה עם דירות גדולות. אנחנו היום מתמודדים עם המון אנשים עם דירות גדולות, לכאורה, מי שמפנה 150 מ"ר, מגיע לו 200 מ"ר,

לפחות.

אין בפרויקט דירות כאלה.

אני יכול לתת לך שתיים. שתי דירות, נניח, של 120 או של 130 מ"ר. אז מה קורה? בעצם, אותו דייר, גם אם זו דירתו היחידה, ישלם מס מלא. זאת אומרת, היה עוד איפשהו פתרון של כסף.

בכסף כזה, אני מזכיר לכם, האירוע הוא לפי יום החתימה. מיום החתימה, נניח זו דירתי היחידה. החלטתי לקחת כסף מזומן, עם דירה. כי אני בן שישים, ומה לעשות? פרויקט כזה כנראה ייקח עשור, ואני כבר מתייחס לתקופה העתידית,

אני אהיה כבר בין שבעים, אז אני מעדיף דירה לא של חמישה חדרים אלא ארבעה חדרים. תן לי מזומן.

לא קשיש לפי שבעים בחוק, ביום החתימה. בן שישים או שישים וחמש.

זה פתור. אז מה יקרה? רגע.

עכשיו, לכאורה,

חלילה בעוד עשר או חמש עשרה שנה שהוא יקבל את הדירה או שהוא כבר יחיה בדירה החדשה, תהיה לו עוד דירה שהוא קנה בשביל הפנסיה שלו בעוד עשר שנים, או שקיבל אותה בירושה, והיא לא ירושה מהמוריש שהוא פטור,

בשבילך. האיש הזה יצטרך לשלם מס על התמורה שהוא קיבל לפני חמש עשרה שנה. למרות שזו הייתה דירתו היחידה, וסיפרו לנו את ההבחנה שהוא לא משקיע. אז אני אומר, אם נותנים פטור, ורוצים לעשות את ההבחנה בין משקיע, למי שזו דירתו היחידה. היא צריכה להיות הבחנה היום, ביום החתימה. לא יכול להיות שהיא תהיה איתו. 20 שנה הוא צריך להשאיר את הדירה הזאת יחידה.

או שהיום עושים את ההבחנה הזאת כמו שאתה עושה בחוק. זה חייב במס וזה פטור. ונותן לו את הפטור היום, לא עושה לו פטור מדומה, שבעוד עשרים שנה ייקחו ממנו מס. לא, אז זה אני חושב שזה צריך להיות ברור. לא, הוא אומר לך ייקחו ממנו את המס בעתיד. רגע, קודם כל, אנחנו חזרנו אחורה עכשיו. זה כבר לא הנושא שדיברנו עליו. התעוררת דקה אחרי הסעיף, אבל בסדר. לא, אבל אני ביקשתי לדבר. הייתי סבלני.

לא, בנושא הזה עוד לא דיברתי. יש עוד הרבה הערות בנושא הזה.

אני כן רוצה להשלים את ההתייחסות לנושא שאנחנו עוסקים בו עכשיו. אפשר אולי אחרי זה לחזור לנושא הקודם.

חשוב להגיד, הפטור קיים מהשבח, לבעלים דירה יחידה.

אם אני מוכר ליזם, או לכל אחד אחר, והולך וקונה דירה חדשה, אני פטור מעצם זו שזו דירתי היחידה.

מה שאנחנו מדברים עליו כאן, זה רק למי שיש לו יותר מדירה אחת. והוא לא קשיש גם. לא, בסדר. הנכה שיש לו דירת קרקע.

צריך להגיד, בהצעת החוק הזו, בניגוד לרוב הצעות החוק שעליהן אנחנו מנהלים דיונים בוועדה, הן הצעות חוק עם משמעויות תקציביות.

שהוא מתגורר בדירה, כמובן. רגע, אני אשלים ואז אני אתייחס. אלה הצעות חוק עם משמעויות תקציביות.

או, תגיד את זה בהתחלה מדובר פה בהרבה מאוד הטבות, ולכן כל שינוי פה הוא הרבה יותר מורכב. אז בואו נבין, כמה זה בספר התקציב? תנו לי להשלים את דבריי בבקשה. סליחה, סליחה. אני אומר, מדובר פה בהצעות חוק תקציביות עם עלות תקציבית גדולה, וכל שינוי פה הוא דורש מאיתנו התאמות במקום אחר, כי אנחנו בסוף, כל התהליך הזה הוא חלק מכינוס מסגרות התקציב. ולכן, לטעמנו, וודאי לא נכון לעשות תיקון שידרוש ממנו להביא התאמות, בעולם שאני נותן פה הטבה לבן אדם שזו כנראה דירתו השנייה. יכול להיות שיש מקרה חריג אחד או שניים, או אולי עשרה, שזו לא דירתם היחידה, ואני נותן פה הטבה לבן אדם - - - אתה לא נותן הטבה. ההטבה קיימת היום בחוק. אתה רוצה לשלול את ההטבה. ממש לא. אתה שולל היום הטבה שקיימת.

זה לא נכון.

הוא מדבר על הנושא, יוסי, אתה לא במקום הנכון. הוא בסעיף הזה, לא מה שנזכרת אחר כך. עשינו פה מסגרת של הרבה דברים. לא, הוא גם אמר שיש לזה השלכות תקציביות. אבל אתה לא יכול להשתלט לי על הדיון. סליחה. עשינו פה מסגרת של הרבה צעדים, ביחד עם צעדים נוספים שנידונים בוועדת הכספים, שמאפשרים לנו לקבל איזושהי מסגרת שאני אגיד, ואמרנו את זה גם במחליטים, יש לזה עלות תקציבית של סדר גודל של 300 מיליון שקל, אם אני זוכר נכון. לכל ההצעות שמובאות יחד. כל הרחבה שלהן תדרוש מאיתנו להביא להן מקור, שזה אתגר לא קטן. אנחנו לא חושבים שפה נכון להביא את הפתרון. תוריד את זה מכמה שהמדינה תשלם על רעידות אדמה כשהן יקרו. תוריד את זה על זה. על הפריפריה, על כל הדברים הללו. על מחלוקות רווחה בפריפריה. על מה שאתה רוצה. על חינוך בפריפריה, שאתה משלם הרבה כסף. אז בגלל זה הבאנו חבילה של צעדים שיש להם עלות תקציבית לא מבוטלת. לכן אני אומר, אתם נמצאים במקום גמיש. להרחיב את זה, יוצר לנו אתגר. המקום הזה הוא גמיש. הוועדה הזאת היא גמישה, והכנסת היא גמישה. אבל, אני בא הפוך, אני בא ואומר לכם, אני מבין שאתם רוצים להזיז את המערכות. אתם רוצים להגיע לתוצאות זה אינטרס של המדינה. האינטרס הוא שלכם. עכשיו, אתם מביאים משהו שהוא חצי חלבי וחצי בשרי. ככה הוא יראה בסוף. אני לא מסכים. אתה לא מסכים, בסדר. אז מה אם אתה לא מסכים. לא, הכל בסדר. אתה לא רב, אתה לא יודע חלבי ובשרי. אני נותן את ההתייחסות שלנו. לדעתנו, המנגנון שאנחנו יוצרים, והפתרון הזה,

הוא לא חלבי.

הוא בכיוון הטוב. בנקודות מסוימות צריך לטייב. רק אני בא ואומר, הוא יכול להיות טוב, ויכול להיות טוב מאוד, ויכול להיות, מה שנקרא, משנה גישה. ולכן אני אומר, תעשו את הבדיקות שלכם ותראו. זה לא שבאים פה לבקש מענקי משהו. אנחנו באים ואומרים, המדינה, בסופו של דבר, צריכה להיות חלק מהעניין הזה, כדי שאנשים שיושבים כאן ומקטרים, לא יקטרו הרבה, ויעבדו, ויעשו עסקאות. ובמקומות שבהם יכולים לעשות עסקאות לבד, שלא נפריע להם הרבה.

איפה שאני רוצה לגרום להם ללכת לעשות עסקאות, בפריפריה, ששם, על זה אנחנו צריכים. וגם הנוקדה הזאת דיברה על משהו בכיוון הזה. כרגע, התיקונים עושים בדיוק הפוך. הם בטח לא מעודדים התחדשות עירונית. טוב, אוקיי, את זה אני הבנתי. ככה זה תמיד. כל אחד אוהב להגיד את קצה האפס שלו. אז בואו תוכיחו שזה מעודד התחדשות עירונית. תוכיחו שזה מעודד עסקאות. אני יכול להגיד רק שהתיקונים האלה כאן, הם באמת אחרי שהבנו מה החסמים. כמובן שהרשות להתחדשות עירונית הייתה חל מהשיח, האוצר. ובאמת, באנו לפה בשביל להוריד חסמים. אני שאלתי שאלה. זה מונח לפתחכם. האם הדבר הזה, מעבר לפריפריה שדיברנו, שאמרתי גם. שני נושאים. פריפריה ומס שבח לדירה אחרת.

וגם בנקודה הזאת תבדקו. האם זה יכול להאיץ את המערכת. אני חושב שכן. כמו שאמרו מקודם. זה מגוון כלים ליזם, להסתדר על עושי צרות, או אפילו לא עושי צרות. או מישהו שבאמת צריך. או אנשים שנקראים עושי צרות, אבל באמת שקשה להם מסיבות אובייקטיביות כאלה ואחרות. חשוב לחדד שלא מדובר רק במשקיעים, בסדר? כי בהסבר לחוק, מה שבאים ואומרים, עושים הפרדה בין זכויות בנייה, לבין הדירה. אז על החלק של הדירה אולי יינתן פטור, אבל חלק מאוד משמעותי מהתמורה הכספית שהדייר יקבל, גם אם זו דירתו היחידה, הוא ישלם מס. ואם הוא היה ממתין עד סוף הפרויקט, על הסכום הזה, גם אם זו לא הייתה דירתו היחידה, הוא היה משלם אחוזים בודדים של כסף. אם תסתכלו איך כתבו את זה. כתוב במפורש שלקחו לו - - - רואי, אמרת שזו טעות ואתה צריך לתקן. סעיף 49(ז). דבר נוסף, צריך לחשוב על זה. מה זה?

לא דיברנו על זה.

על 49(ז), על היחיד? שנייה, שנייה. מתי דיברתם? היום?

היום, לפני שבועיים. אה, לפני שבועיים. אז תזכיר לו את זה. מה זאת אומרת? תגיד את זה אתה בזמן שלך, דקה.

דבר אחד, אז הדיון פה הוא לא רק על משקיעים, הוא ביחס לכולם. עכשיו הדבר השני, זה יוצר מצב, בסדר? שלפעמים צריך לתת עוד כלים. הסעיף הזה הוא דרמה בהתחדשות העירונית. כי צריך לתת עוד כלים ליזם.

מדברים שוב פעם על התמורה הנוספת.

על למסות את המזומן.

אסף וקסלר התייחס לא לנושא התמורה הנוספת. נכון, נכון. אנחנו חוזרים אחורה.

סיימנו את הנושא הזה?

אני רוצה שייתן תשובה.

אני רק רוצה להגיד שמסתכלים על פינוי בינוי, שזה מתחם, למול ההתחדשות הבניינית, זה ממש לא אותו דבר. לא מבחינת פרקי הזמן שמבקשים מדייר לצאת, לא מבחינת המורכבות של העסקה. אם היינו פה ב-18 בנובמבר 2021, שאתם זוכרים את הדיונים שהיו. כל הזמן הסבירו לנו למה התחדשות עירונית או פינוי בינוי, זה הקושי הגדול. שם יש את הבעיה. אני חושב שבהתחדשות הבניינית, לפחות באזורי הביקוש, לא צריך לעזור יותר מבחינת הרווחים שיש ליזמים. זה נכון שבפריפריה, שם זה עוד לא טוב.

במקומות של הביקוש, אני לא חושב ששם בכלל צריך את העזרה שלנו. בסדר. שנייה רגע. אז גם בנקודה הזאת בעצם, אולי נכון לאפשר את זה בפריפריה. אמרנו שאת זה נשקול. כשנראה את כל ההטבות ביחד לפריפריה, נראה אם צריך.

אם אני מבין את ההצעה שעל השולחן, לגבי התמורה הנוספת שאנחנו חוזרים אליה כרגע, היא בעצם לא לדבר על דירה יחידה או קשיש, אלא על מתגורר בדירה. מתגורר בדירה זה גם יכול להיות מישהו שיש לו עוד 100 דירות. יש לו עוד 100 דירות, אבל זו הדירה שהוא גר בה. זו הדירה שהוא גר בה. אנחנו לא אומרים שהוא לא יכול לקבל כסף. הוא יכול לקבל כסף, רק שישלם את המס עבור אותו מרכיב מזומן שהוא קיבל.

שאותה דירה שבעתיד הוא ירצה למכור,

אני לא מוכר בגלל שיעור המס הכל כך גבוה שהולך להיות לי בעתיד. ואז נבוא ונעשה הוראת שעה למכירת הדירות, כדי לעודד אותם למכור.

המבחן שלך הוא ביום הקבלה, ביום החתימה. דווקא דירה שהוא מתגורר בה, הסיכוי מאוד גדול שהוא מסתכל על הדירה הזאת, אל כדירת השקעה.

באותה שנייה שהוא חותם, עוד דירה נוספת, בעוד עשר שנים הדירה שהיו מתגורר בה, היא תהיה דירתו היחידה. והוא ישלם. לכן אמרתי, וזה גם פותר את מה שאמר נדב, אני זכרתי, אבל אם טעיתי אז טעיתי, ואני רוצה לחזור על זה עכשיו.

צריך להיות ברור. ההערה שעלתה פה, אם היא לא מתוקנת, זה ממש להפוך את התמונה. כי אומרים לך,

גם אם זו דירתו היחידה, יקבל מזומן, הרי מה הוא מוכר ליזם? הוא תמיד מוכר את הדירה שיש לו עם זכויות הבנייה. הרי, היזם קונה ממנו בעצם זכויות בנייה. ולכן,

לפי סעיף 49(ז), בהנחה ואנחנו עוברים את התקרה של 2.2, ואנחנו עוברים אותה בדירות, במרבית המקרים, למעט הפריפריה. הוא משלם מס. גם בעל הדירה היחידה.

כשאני שאלתי את השאלה,

אם יש משהו בניסוח שהוא לא מובן, זה יובהר שזה לא. אז יכול להיות שאני שמעתי לא טוב. אבל אם זה כך, אז כל ההצגה עכשיו פה שכאילו דירה פטורה. הוא לא פטור. ומה המצב היום? המצב היום הוא שאין מס לאף אחד. לא מסתכלים. אתה נותן ליזם את הכלי. לא שואל אותו כמה דירות יש לך, אין לך. אני גמיש לחלוטין להציע לראובן ולשמואל וליעקב את אותו תמריץ, לא מייצר אפליה ביניהם. לא מייצר כל מיני אינטריגות. יודע לייצר לכולם תמורה שווה. בלי לייצר עכשיו הבחנה.

של דירה יחידה? לא, גם אם לא דירה יחידה. גם לא דירה יחידה. משקיעי דירות משלמים את המס בסוף.

כשהם ימכרו את הדירה, בסדר? הם ימכרו. אם זו לא תהיה דירה יחידה, הוא לא ישלם מס על זה. רם זו לא תהיה יחידה, הוא ימכור את זה בלינארי, באחוזים בודדים. אבל, המבחן, אדוני יושב הראש, הוא לא היום. הוא ביום שהוא ימכור. זה יכול להיות עוד עשרים שנה.

רוצים ממנו מס על משהו שיכול להיות שהוא לא יתקיים בכלל עוד שנה. שזה יהיה פטור. אז,

כל הרעיון פה לקחת, אנחנו מדברים על הסרת חסמים, ואנחנו בשני הפרקים הראשונים, שהם בעיקר הוספת חסמים. ועוד לא הגענו בכלל לפרק השלישי, של מחזיקים, שזה עוד חסם.

מה ההתייחסות שלכם לתרחיש שהציגו כאן, שבאמת אין אפשרות לתת לו, מבחינה,

בסוף הוא ישלם את המס. בסוף הוא ישלם, אבל באמת אי אפשר לתת לו. רגע, אז לאור מה שהוא הציג עכשיו, אז אני אומר, מי שיש לו שתי דירות השקעה, וזו לא הדירה היחידה שלו, על המזומן שהוא יקבל, הוא ישלם את המס. אני לא מדבר פה, אנחנו עושים את זה כאילו זה עונש. זה לא עונה לקבל כסף ולשלם על זה מס. אנחנו לא מענישים פה אף אחד. רועי, אתה אומר - - - רגע. אבל, תענה ל-49(ז). אבל הוא שאל אותי שאלה אחרת. אני אענה לך או לו?

אני רוצה, תענה לו ואחר כך תענה ל-49(ז). בסדר, אז אני עונה לעניין הזה.

כן, זה שני דברים שונים. זה שני היבטים של אותו עניין.

אז אני אומר שהוא ישלם את המס על המרכיב שהוא קיבל, המזומן שהוא קיבל. ואם צריכים להביא היזם והדייר, בחוזה ביניהם, איזושהי הסתכלות על זה,

זה קורה בכל עסקה,

לא רוצה דירה יותר גדולה, הוא רוצה לצאת מהפרויקט ולקבל כסף. אתה ממסה אותו על זה. אין פטור היום על קבלת מזומן אם אתה לא בפרויקט.

בוודאי שאפשר לתמחר בעסקה את המזומן, לפי המיסוי גם. צריך לקחת את זה בחשבון. אני רוצה למקד את זה.

אני מבין את העיוות שנוצר בזה שכשתיקנו את החוק ואמרו שאפשר למכור יותר מדירה אחת,

אין מגבלה בכלל. אין מגבלה בכלל. אז הטענה שצריך למסות את התמורה הנוספת, אם זה יותר מדירה אחת, היא טענה שאוחזת מים, מה שנקרא. היא לא קשורה למתחם.

אין סיבה לאפשר לו תמורה נוספת בלתי מוגבלת. אבל, אם זו דירה אחת, ולא קשור אם זו יחידה או לא יחידה.

או שהוא מתגורר בה, או שזאת דירה, הוא נהנה מהדבר הזה רק בדירה אחת, יכול להיות שכן צריך אפשר את זה. כדי לתת את הגמישות ליזמים לתת אתה תמורות האלה איפה שצריך. אני אגיד, אל תשכח שאנחנו אחרי תיקון. אנשים לא רוצים לשלם. אנשים לא רוצים לשלם, ובגלל זה אנחנו פה. לא, בסדר.

אנחנו מדברים איפה זה נכון.

השאלה היא אם לא נכון לחשוב לתת את האפשרות לתמורה נוספת. תחשבו על זה רק, אני מעלה את זה כאפשרות. אבל, אם אנחנו מסתכלים על התפיסה בכלל, הרי כשבאנו ודיברנו על דירה יחידה, על הפטור לדירה יחידה, אמרנו שלא משנה איפה בן אדם גר, ואם זו הדירה שהוא מתגורר בה או לא, לא נתנו פטור על הדירה שבן אדם מתגורר בה. כל התיקון שעשינו על דירה יחידה, הוא על דירה שבן אדם מחזיק, שהיא היחידה שלו, הוא מקבל את הפטור.

לשנות מהגישה הזאת, ולהגיד,

ניתן לו את הפטור על איפה שהוא מתגורר, לא משנה כמה דירות יש לו. אילו שני פטורים שונים. אין קשר. שני פטורים שונים.

אבל שמסתכלים בסוף על אותה גישה.

עכשיו הוספתם את הגישה הזאת.

היא לא הייתה בחקיקה עד היום. בכל מקרה אנחנו מרחיבים את ההטבות בהתחדשות בניינית.

היא לא הייתה אבל אנחנו הרחבנו את ההטבה בצורה משמעותית.

אז אפשר להגיד,

גם אם זו דירה יחידה ואתה לא מתגורר בה, תשלם את המס. איפה יהיה יותר נזק.

הרחבנו גם, כשאתה מדבר על הרחבה משמעותית, אתה מתכוון על ההשוואה,

לא, שבפינוי בינוי הייתה עד היום דירה במתחם והגדלנו - - - כן,

עד היום היה גם 75 אחוז, ועכשיו מורידים ל-76 אחוז. או כל מיני דברים כאלה. אנחנו הולכים מכל הכיוונים. זו החלטה גורפת שלנו להביא את הכל למצב אחד. אז איך אומרים , לטוב ולמותטב. אתם לא יכולים,

אבל אני חושב שיהיה מצב שאם נלך לבן אדם שמתגורר בדירה, אתה תפגע בבן אדם שזו הדירה היחידה שלו.

אז מה ההבדל? מבחינה סוציאלית, על המקום של הדירה היחידה, הוא הרבה יותר נכון. בן אדם שיש לו דירת 100 מ"ר, וזה הופך להיות דירת 120 מ"ר, אם הוא מסכים להישאר בדירת 100 מ"ר, כדי שיישאר לו לדמי הניהול, לסוג הבנייה החדשה, שיוכל באמת להישאר בבניין כזה, לאפשר לו לקבל כסף, זה צודק. זה צודק לתת לו כסף שהוא יוכל להשתמש בו.

בן אדם שיש לו עוד דירות. בן אדם שהכסף הזה זה לא מה שמשנה לו את הפרויקט, יכול לשלם את המס על זה. וגם אם היום הוא דורש 400,000 שקל, והוא חושב, או לא יןדע מה הוא חושב, על המיסוי העתידי, או שהוא לא ימכור את הדירה לעולם. הוא יכול מחר להגיע ליזם, אני רוצה 400,000 שקל נטו, תביא לי תמורה יותר גבוהה, אני אשלם את 25 אחוזי המס, וזה הכל. תבינו את מה שנוצר. יש פה איזה לקונה שצריך להבין אותה כלכלית. שידרוש 25 אחוזים. אדוני יושב הראש, הרי, המזומן הוא חלף לבנים. תראה את האבסורד שנוצר. אם אני אדרוש ממנו לבנים, אני בעצם אהיה חייב במס בסוף,

בדיוק עם הפרשי הצמדה. אני אהיה חייב במס על הלבנים האלה בסוף. רצו בזמנו לעשות השוואה בין מי שיבקש לבנים נוספות, לבין מי שיבקש כסף. שניכם תשלמו בסוף. עכשיו, מה שקורה, מי שיבקש את הדירה,

בגודל המלא,

מ-120 ל-140 מ"ר, אז הוא לא ישלם מס. ומי שיצטרכו לתת לו, בגלל אילוצים תכנוניים, 120, ועל 20 מ"ר, שהוא מקבל מזומן, במקום להגיד לו כמו ההקבלה למי שהיה לו 140, אומרים לו תשלם בסוף,

אתה תשלם היום. אבל מי משלם היום? היזם. אז אנחנו לא בהסרת חסמים, אנחנו בהוספת חסמים. אנחנו בחסם מאוד משמעותי. תראה, הסיבה שבגללה זה עולה עכשיו, זה שבדרך כלל, מרובת הדירות העיקרית, ושמבקשת לשנמך את הדירות, זו המדינה. אבל, המדינה - - - רגע. מה אמרת? הבעיה היא במע"מ. יש פטור מס שבח למדינה, כך שהקושי הוא - - - לא,

נפתרה הבעיה. במע"מ נפתרה הבעיה. לא, אבל כשיש מזומן, אז עדיין. על מזומן אין בעיה, כי המזומן משולם,

על המלכ"ר, ועל זה אני מוציא חשבונית בעצמי. אני, כיזם, אני לא בבעיה על המזומן. אז תדבר עם היזמים קצת. צריך להבין גם שהמסה - - - רגע, אבל, שנייה. בואו לא נערב. יופחת מהתמורה שמשולמת לדייר. בסופו של דבר, יש לי שני דיירים. אני, נניח, יש לי מקבל דירות מוגבל. אני יכול להוסיף לתומר עוד עשרים מטר, אף אחד לא משלם מס, הכל פטור.

אדוני יושב הראש, נגמרו הדירות, אני חייב לתת לך מזומן בשביל שתהיה שווה לתומר,

אתה תשלם 25 אחוז או אפילו יותר, לצורך העניין, לפי רכישת הדירה, ואז המשמעות היא שאני צריך לתת - - - עצור. אנחנו רוצים לתת על דירה אחת, ולא משנה אם היא יחידה או לא. תעשו על זה חשיבה, ואולי בהצעה של תומר, עם דירה אחת. אני אומר לכם ככה, אני לא חושב שאנחנו צריכים במערכת החקיקה שלנו עכשיו, להתחיל להחמיל דברים על מה שלא היו קורים. אני רוצה לתת דוגמא קיצונית. אלא אם כן דברים שהם ממש. אני רוצה לתת דוגמא קיצונית רגע. אני דייר, מקבל דירה חדשה בשווי מיליון שקל היום. ואני, נגיד, מקבל תמורת מזומן של חצי מיליון שקל. יעברו עשר שנים, אני ארצה למכור את הדירה, קרה ולא היו עליית מחירים בשוק הדיור, והדירה עדיין נשארה מיליון שקל.

הייתה אינפלציה של ,

לשם הקלות. אז 500,000 שקל, מתומחרים היום במיליון שקל.

על דירה של מיליון שקל, שהיא הייתה שווה לפני עשור מיליון שקל, והיום אני מוכר אותה במיליון שקל, אני צריך לשלם תמורת מס של שני מיליון שקל. אנחנו אומרים, העיוות פה, הוא כל כך לא סביר.

אבל זה שיקול שלו. הוא יכול לבחור לשלם מע"מ, תן לו את האפשרות. הוא ייבחר. זה שיקול שלו, אבל בסוף - - - הוא ייבחר. אתה, אל תעשה הוקוס פוקוס על אנשים. ולכן אנחנו חושבים שזה מנגנון שהוא לא נכון ברמה המהותית. טוב. היזמים. דרך אגב, את אותו דבר הוא משאיר לבעל דירה יחידה. את הבעיה הזאת הוא משאיר לבעל דירה יחידה, שחלילה, בעוד עשרים שנה קנה עוד דירה על הפנסיה, הוא ישלם את שני המיליון שקלים.

את אמרת את זה מקודם. אתם באותה דעה? אני שואל אתכם רגע?

החטא הקדמון הוא שעושים פה איפה ואיפה בין אדם ושכנו.

היועץ המשפטי. אדם מקבל כסף ושווה כסף.

צריך להבהיר, ואם זה לא המצב, אז באמת זו בעיה מאוד קשה. אם המועד הקובע, הוא מועד המכירה ולא מועד ההסכם, אז אתם מבינים? אין כוונה להחיל את זה על מי שכבר חתם, ויש פרויקט,

ועכשיו אנחנו נהפוך להיות חסר.

בעתיד. יש לי עכשיו דירה יחידה. אני מקבל את התמורה הנוספת, אני לא אשלם, נכון? אם אתה נשאר עם דירה יחידה - - - רגע, לא ענית על 49(ז). רגע. ואם קניתי אחרי שנתיים דירה נוספת, מה קורה? לא קורה כלום. השאלה, כשאתה מוכר את הדירה שקיבלת מהקבלן, אם זו באמת הדירה היחידה שלך במועד המכירה. במועד המכירה.

אם זו דירה יחידה. אז זה לא קשור אם הוא יקנה עוד עשר שנים.

אני אחייב אותך במס עכשיו. אני אחייב אותו במס במועד המכירה. במועד המכירה הוא יחייב אותו. הייתה לו דירה יחידה. אבל,

אני אומר פעם, בגלל זה אמרתי שהחלטנו לא לצבוע דירות.

החלטנו להסתכל על מצב של בן אדם במועד המכירה. אני לא מבין. יש לי עכשיו דירה יחידה, וקיבלתי תמורה נוספת, סבבה?

קנית עוד שלושים דירות. מעולה. עכשיו, אתה רוצה למכור את הדירה של היזם.

שהיא דירתך היחידה, או שיש לך עוד שלושים דירות?

יש לך עוד שלושים דירות. יהיה לך את המנגנון שמצרפים את זה לשווי הדירה, ואתה משלם מס על החלק הזה. על התמורה, על החלק הזה. ברטרואקטיבי. כי אתה, כל הדירה שלך לא פטורה. אומרים לאנשים שמתסכלים, אל תקנו עוד דירות. אם אני קניתי דירה נוספת - - - אז, מה? זה לא הגיוני. אתם לקוחים עוד פעם אפשרות. זה גם המצב היום.

למה זה לא הגיוני היום הוא שווה לכולם. אם אני היום נכנס לפרויקט פינוי בינוי, ואני מקבל דירה יותר גדולה,

מחר אני הולך וקונה עוד דירה, ומוכר את הדירה הראשונה שקיבלתי בפרויקט של אותו פינוי בינוי. וודאי שאני אשלם. אתה לא משלם, אתה משפר דיור במקרה הזה.

אם אני קניתי דירה שנייה, ואני מוכר את הדירה הראשונה - - - אתה לא מתחייב למכור. אל תתחכם, יוסי. בוודאי שמשלם עליה מיסוי מלא. יש לי שתי דירות בבעלותי, אני משלם על הדירה השנייה. יכול להיות גם הפוך. יכול להיות שבעוד עשרים שנה זו תהיה דירתך היחידה, ואז יהיה לך פטור שהיום אתה רוצה לקחת לי, את הפטור הזה.

אם יש לי, תמורת המזומן הזו, משקפת החזקה בנכס. כל עוד אני מחזיק. זה ממוסה. בסדר, זה במקום לבנים.

מתוחכם. הוא אומר כך, תתייחסו לסיטואציה הבאה.

נציג לשכת עורכי הדין. יש לי שתי דירות. קיבלתי על דירה אחת תמורה נוספת. אני אהיה חייב במס היום. אבל, את הדירה עצמה אני מוכר עוד עשרים שנה. ובזמן שאני מוכר אותה היא דירתי היחידה. לכאורה, במצב שלא חייבת אותי במס, הייתי פטור בסוף.

ועכשיו, שילמתי כבר. והמקרה ההפוך יותר מדאיג אותי. הרבה יותר מדאיג אותי, ההפוך. אם המכירה היא במועד מסוים,

בן אדם שמוכר את הדירה, והיא דירה נוספת שלו, אבל בסוף הוא יהיה מתישהו עם דירה יחידה. במועד שהוא יהיה עם דירה יחידה, שם הוא מקבל את הפטור. תמיד מסתכלים על המועד הזה. לא לצבוע דירה.

מה ההבדל בין מה שהיה עד כה, לבין השינוי עכשיו.

הם יוצרים היום אפליה בין דיירים שונים. זאת אומרת, הם יוצרים תמריץ ברור גם ליזם וגם לדייר, מס מגולגל, לקבל היום לבנים, לקבל בעצם עוד מטרים. אל תיתן לי,

אם יש לך בעיה תכנונית, תפתור אותה. נכון להיום, הגמישות הזאת שאפשרה, תחשבו על יזם שרוצה להוציא פרויקט, והוא אומר, אני גמיש במטרים, למה אתם מקשים עליי?

תלמדו את המשמעות התקציבית שלכם בעניין הזה. אין לזה משמעות תקציבית. אבל זו לא אפליה, הוא נפגש עם הכסף. זה מה שאנחנו אומרים בדיוק. ברגע שהוא נפגש עם הכסף, הוא צריך להיות חייב במס אני כבר לא יודע מתי הוא נפגש הוא הכסף ומתי הכסף נפגש איתו. אני רק אומר דבר אחד. אתם לוקחים משהו מארגז הכלים של היזם.

ברור שאם זו הייתה הטבה, הם לא היו מדברים והם היו אומרים שהכל בסדר.

אני אומר עוד פעם,

כשאתה בא ומשנה היום, השאלה אם זה נכון. אני מבקש תשובה בנושא הזה. מה נשאר לך עוד פעם עם הסעיף הקודם שאמרת? אתם בדקתם? רגע, לא. ראיתי שדיברתם ביניכם. אתם רוצים לתת לנו תשובה על זה אחר כך? אוקיי. הוא הבין. הכל בסדר, אנשים שומעים, מדברים, מבינים את רוח הדברים. צריך לזכור שני דברים.

הרציונל שבהתחלה נתנו את המזומן הזה,

לצורך העניין, אנשים שצריכים את הכסף. חוזר אחורה? רגע, לא. אני רק מחבר. צריכים את הכסף בשביל לעזור לילדים. זה הרציונל של החקיקה המקורית, על למה יש מזומן. וזה גם עוד כלי לתת ליזמים.

שם בצד. עכשיו, מה הולך להיות בשוק.

הוראות התחולה באות ואומרות, שמי שחתם עד היום על ההסכם,

לצורך העניין, לא צריך לשלם מס על הדבר הזה. מי שיחתום מחר בבוקר, הוא כן.

ואיפה עקרון השוויון של הרשות להתחדשות עירונית? כל החוק הזה, שבא ואומר שהתמורה זהה. אנחנו אמרנו, כבר הוצגה לנו הבעיה, ואנחנו אמרנו שאפילו ניתן פרק זמן מסוים ואנחנו נפתור את זה. גם הייעוץ המשפטי כאן, אם אני לא טועה ואני זוכר נכון, העלה את העניין של התחולה, ואמרנו שניתן לזה פתרון. זה לא יהיה בעיה.

האמירה היא אומרת שאי אפשר לשנות שום דבר. הבעיה היא הרבה יותר עמוקה.

לך תסביר לדייר למה השכן שלו משלם מיסים.

תראה, אתה חוסם, במה שאתה אומר עכשיו, אתה גם חוסם דברים נוספים שנרצה לעשות

דברים שהם תועלת, אוקיי?

אי אפשר להחיל את הכל רטרואקטיבי. יש דברים, מחר יבואו מענקים למקומות האלה. תמיד אתה יכול לטעון את הטענה הזאת, אז בואו נסגור את החשיבה על איך אנחנו מקדמים. אבל, אני מסכים. הפרויקטים שהתחילו את החתימות. אני הבנתי.

התחילו חתימות. על זה הוא ענה לך. לא. על זה הוא אמר שהוא נותן תקופת חסד. אז בואו, תתווכחו אחר כך על עוד מילה ועל עוד שתי מילים, ועוד תקופת זמן. עוד שנה ועוד חצי שנה. ועוד משהו שאנחנו רוצים לדון עליו, זה למעשה איך - - - אגב, תבואו גם עם הפירוט של זה לסיום האירוע. אתם צריכים להבין שזה לשב עם דיירים. לכל דייר יש את משטר המס של עצמו. לשבת עם קשישה, להסביר לה מתי היא רכשה את הדירה, בכמה היא קנתה. אני אומר לכם, בגדול, חברים, גם אם יש איזשהו צדק במה שאתם אומרים, זה לדעתי מסבך את העניין בצורה מאוד משמעותית. לאיזה עניין אתה מתייחס? זה תוקע גלגלים

אני מציע שיחשבו על הנושא של דירה יחידה. לאיזה עניין התייחסת? לתמורת מזומן? תמורה נוספת, כן. וזה ממוסה גם ככה היום, לפי החוק שקיים היום. זה ממוסה ביום המכירה. אז שיהיה ממוסה ביום המכירה. עד היום השוק התמודד עם זה יפה מאוד. אנחנו נעשה עוד חשיבה. תעשו חשיבה. תבדוק מה?

בסוף, אתה פותח את השוק. אתה פותח את השוק, אז זה כבר טוב.

הכיוון שאני מציע שתחשבו עליו, הוא באמת על דירה אחת, במקום בלתי מוגבל. מה הכוונה דירה אחת? שעל דירה אחת, תהיה אפשרות לתת. דירה אחת במתחם? כן.

של אותו בעלים.

מזה שאנחנו מצמצמים, אנחנו מציפים את האפשרות למזומן בתמ"א. לא הייתה קיימת עד היום האפשרות למזומן. ואת זה - - - אז תיקח כדור הרגעה, ותלך עם זה הלאה. בואו, חבר'ה, תקשיבו אליי. אתם צריכים, אתם בצד, כל אחד פה עושה את הצד שלו. תתחלפו לפעמים. אני הייתי עושה את זה אצלי, אצל מנהלים בעירייה. הייתי נותן להם תקופה לבת במחלקות אחרות כדי להבין. תיכנסו לנעליים. אתה צדוק, אני לא אומר שאתה אומר דברים סתם. אותה לא רשע, ואתה לא סתם בא ומדבר.

אתה מייצג את מה שאתה מייצג, וזה בסדר גמור. אבל, אנחנו רוצים לעשות תהליכים.

אני לא רוצה שרמאים ירוויחו לי בתהליכים האלה. אני לא רוצה, אבל אתה יודע מה? אני יודע שגם יהיו, יהיה אחוז מסוים שלא היה מגיע להם להרוויח בתהליך והרוויחו,

עם ישראל ירוויח מזה. וגם האוצר ירוויח מזה. כי מה שהאוצר רוצה היום, לפחות מה שאני מנסה להיות משוכנע, זה להזיז את הגלגלים האלה של התחדשות עירונית ופינוי בינוי וכל זה. כשאני רוצה, וכמו שהגדרתי, לתת את ההרצה של זה במקומות עם הרווח האקראי אז אני, בשביל למצוא את ההטבות ואת כל הדברים כדי לסגור את הפער, במקומות שאין רווח. אני יכול להגיד לך שאנחנו לגמרי איתך. תתכוונו לעניין הזה, ואנחנו נתסדר.

וניסה להגיד את זה אסף כמה פעמים, אנחנו רוצים למנוע מצב שעוד עשר שנים, שיתחילו לבוא ולמכור את הדירות האלה, נהיה במצב שיבואו ויגידו, איך אנחנו פותרים את מה שהאלה שם עשו שם. זה יהיה אחוזים בודדים. זה הכל. אנחנו לא רוצים להיות במצב שיצרנו באמת. אבל, יצרת משהו שלא עונה על הבעיה הזאת בכלל. אוקיי, הלאה. נעבור לנושא הבא?

פסקה 2, פסקת משנה ג'.

כן. 8(2)(ג). אז, לעניין שיעור הזכאות. רגע, אולי, אתם יודעים מה? בואו נעשה הפסקה של עשר דקות. תוכלו גם לדון בהכל, ונמשיך הלאה. (הישיבה נפסקה בשעה 12:36 ונתחדשה בשעה 13:03.) אפשר?

הנושא הבא. סעיף קטן ג'. כן, 8(2)(ג). מה זה? על מה אנחנו מדברים עכשיו?

אני אציג?

8(2)(ג). הנושא הזה מדבר על שיעור הזכאות שבמסגרתה ניתן להנות מפטור ממס שבח. בעצם, אנחנו מסדירים את המצב כך שאדם יוכל להנות מהפטור בהתאם להיקף הדירה, היקף הבעלות על הדירה שבבעלותו. כלומר, אנחנו רוצים למנוע מצב שבו יש דירה אחת בבעלות שני אנשים,

שכל אחד מחזיק,

50 אחוז, ואז התמורה שהם יקבלו תהיה שתי דירות, ובעצם הם ייהנו מפטור מלא מס שבח.

אתה תקבל פטור לפי אחוז הבעלות שיצאת ממנו. כלומר, שווי של 50 אחוז, לשם הדוגמא. זה רק במקרה שיש שניים. שיש בעלות משותפת. זה יכול להיות גם שלושה, ארבעה, או חמישה אנשים. הלאה. הערות?

נדב מופקדי, לשכת רואי החשבון.

הסעיף הזה זה עוד כלי, אם אנחנו מדברים על לשחרר חסמים, זה עוד כלי של תנועה בנדל"ן. אני אתן לך דוגמא. זה מקרה שיש דירת ירושה עם שני יורשים. אחד רוצה את הפרויקט, אחד לא רוצה את הפרויקט. או אחד רוצה להשאיר את הדירה הזאת והשני רוצה למכור אותה. הכלי הזה, שניתן ליזם, בסדר? זה לתת לכל אחד לפצל אותם. אם מסחרית זה עובד, למה לקחת את הכלי הזה. מה זאת אומרת לפצל אותם? לפצל אותם. זה אומר שאם מגיעה להם דירת תמורה של 100 מ"ר. אבל בטוטאל הם יקבלו הטבה שאף אחד אחר לא מקבל.

רגע, אם מגיעה להם תמורה של 100 מ"ר. מגיע להם 100 מ"ר, והשווי של הדירה הזאת היא שני מיליון שקל, כל אחד יכול לצאת לדירה נפרדת, ששווה מיליון שקל. בסדר? של 40 מ"ר.

אין פה חסכון, אין פה עלות תקציבית בכלל. זה עוד כלי שניתן, רק מבחינת המס. ואם זה עובד מסחרית, אז למה לקחת את זה. תשובה. זה יאפשר את התנועה בנדל"ן.

יש פה התחמקות ממס פשוט. אין התחמקות ממיסים. לא, הוא אומר לך שהשווי נשאר אותו דבר. גם היום, בן אדם שיש לו דירה, והוא אמור לקבל דירה במקום הדירה הזאת שיש לו, הוא יכול לקבל את זה בדירה אחת.

תן לי שתי דירות שהשווי שלהן הוא כמו הדירה האחת. למעט, שוב פעם, בפריפריה או קשיש. אנחנו רוצים שגם כאן, המצב הזה יישאר. ברגע שביטלנו גם את המגבלה על מספר הדירות בפינוי בינוי, ביטלנו גם את הסעיף האנטי-תכנוני שאי אפשר למכור. כי הרי, בן אדם יכול לקבל את הפטורים ללא הגבלה. אז אין טעם להגבלה בהעברות של הדירה. אנחנו לא רוצים שיהיה מצב שנגיד, יהיה מישהו שמחזיק דירה, מעביר לו תמורה לבן, מכניס שותף, ועכשיו בא ליזם ואומר, אני עכשיו רוצה שתי דירות.

כן. זה מאוד הגיוני. הלאה. רגע, לפני כן, לגבי סעיף 49(כ"ב). הערנו שיש הפנייה שם לסעיף שהוא כבר לא קיים, ואנחנו נבקש שתבדקו מה הפנייה הנכונה.

אנחנו רצינו להישאר שם, כי זה סעיף, לכאורה, שבוטל, אבל נותרה בו ההגדרה של זכויות בנייה. אנחנו דיברנו. פשוט נעתיק את ההגדרה של זכויות בנייה.

ענייני ניסוח.

שאול, אתה רוצה להציג? סעיף 8(3) ו-(4). שאול כהן, יועץ משפטי במחלקה המשפטית ברשות המיסים. במכירה לקשיש, ישנן שתי אפשרויות. אפשרות אחת זה מכירה על ידי קשיש, של הדירה החלופית שהוא מקבל, לכל אדם. ואז הוא קונה בתמורה, הוא קונה דירה בבית אבות או דירה אחרת. זאת אפשרות אחת. אפשרות שנייה זה שהוא מוכר את זה ליזם. את הדירה החלופית. ועם הכסף הוא משתמש. בסעיף אין הגדרה ברורה, נכון להיום, גם ב-(כ"ב)(1) וגם ב-(כ"ב)(2), אין הגדרה ברורה תוך כמה זמן הוא צריך לבצע את המכירה של הדירה החליפית שהוא מקבל. אנחנו באים פה ומגדירים מה משך הזמן שהוא צריך לבצע את המכירה. ולכן, אנחנו באים ואומרים, שכאשר מדובר במכירה לכל אדם, שם המכירה צריכה להיעשות עד שישה חודשים לאחר מועד הפינוי של יחידת המגורים הנמכרת. כאשר מדובר במכירה ליזם, אז משך הזמן זה עד שנקלטה במוסד התכנון המוסמך,

בקשה להיתר בנייה. זאת ההוראה של הסעיף. של שני הסעיפים האלה.

כאן יש לנו את ההערה שהתקבלה מהציבור, שאנחנו רוצים התייחסות של הממשלה אליה. המדינה מצאה לנכון לאפשר לקשישים, לתת את האפשרות לקשיש, במקרה הזה, לצאת מהפרויקט בשלב מוקדם, ונתנה לו את האפשרות למכור את הדירה או את הדירה החלופית בשני מסלולים. או ליזם או לכל אדם. מתברר שיש בעיה, ככל שזה נוגע לתמ"א 38, אנחנו תכף נגיע להחלה של הסעיפים, הסעיפים האלה יחולו, לפי ההצעה המוצעת כאן, גם על עסקאות של תמ"א 38. מתברר שבמצב שנוצר, הוא יקבל אמנם את הפטור ממס רכישה וממס שבח,

יהיה פטור ממס שבח וממס רכישה.

אבל, כיוון שזה לפני, בכל מהמקרים לפחות, לפני מתן היתר הבנייה, הוא יצטרך לשלם היטל השבחה. ועל זה לא יהיו לו פטור. לטעמנו הטענה הזאת היא נכונה וצריך לתת לה מענה. ונשמח לשמוע את עמדת הממשלה. אז אני אגיד, קיבלנו גם את הפנייה. ראינו אותה. אני אודה שעוד לא הספקנו לקיים דיון שלם בנושא, גם עם משרד הפנים וגם הרשויות המקומיות, שזה ישפיע בעיקר עליהן,

כמו שאמרת, נתנה את הפטור ולא נהנית מהמיסוי, והרשות המקומית, במקרה הזה,

אנחנו מבינים את ההצעה.

שבמובן הזה, זה הופך את ההוראה שבחוק עידוד מיזמי פינוי בינוי, שחייבים להציע לו את האופציות האלה, היא לא אמיתית. זה הופך לאות מתה. בדיוק. אני אשמח אם נוכל, גם ככה התיקון הזה, ככל שהוא יקרה, הוא בחוק התכנון והבנייה.

אם נוכל לקיים, לתת תשובה ולקיים את הדיון המעמיק בנושא הזה, כשנחזור לתיקונים שם. לא, תנצלו את ההפסקה. לא, נעשה את הבדיקות. ננצל את ההפסקה. לא, לא, לא.

התיקון אבל, הוא לא בחוק מיסוי מקרקעין.

אין נציגי שלטון מקומי.

מי שלא בא, זו בעיה שלא. תקשיבו, עוד פעם, תעשו את ההתייעצות ותעדכנו במה שצריך לעדכן, ותגידו את רוח הוועדה בעניין הזה. אנחנו חושבים, כשהמדינה באה ומבינה שצריכה לתת את האפשרות לקשיש. לצאת מהפרויקט. לצאת מהפרויקט, ועדיין לחיות באריכות ימים ולהנות מהעניין הזה, אז זה לא יכול להיות שהוא יתקע עם משהו אחר.

הוא לא כסף שמגיע לאוצר, אבל הוא בסוף כסף שהוא צריך לשלם, וזה יעצור את ההתניידות שלו בעניין הזה.

אנחנו כן רוצים להגיע להבנה בעניין הזה, ואם צריך איפשהו לתקן את זה, את זה כבר היועצים המשפטיים ידעו לעשות. לא, אכן התיקון הוא בחוק התכנון והבנייה. לכן אמרתי שאתם תדעו. הלאה. סעיף הבא. סעיף הבא זה סעיף 8(7), זה למעשה סעיף ההגדרות. אתם רוצים להשאיר אותו לסוף? לא, לא. רגע, לפני כן, יש לנו הערה על 49(כ"ז). כן, ההערה לגבי הבהרה, וזאת בעצם הבהרה שאני חושב שהממשלה תהיה מעוניינת בה. איפה זה רק בדיוק? הוא סעיף שלא מתוקן. סעיף שאתם לא מציעים לתקן אותו. הסעיף מדבר על כך שכל ההסדרים, למעט הסדרי הקשיש והסיעודי, שתכף נדבר עליו בנפרד בהקשר של תמ"א 38, יחולו על דירה גם אם אינה דירת מגורים,

ובסופו של הסעיף, התמעטו במפורש סעיפי הקשיש. אוקיי? כיוון שאתם מוסיפים סעיף קשיש חדש, מן הראוי למעט גם אותו. (א)(3).

אבל מה שהוא לא דירה, לאחל על קשיש בכל מקרה. שוב, אז למה מיעטת את הסעיפים האחרים. זה נכון גם לגבי שאר הסעיפים. שאתה ממעט אותם במפורש. תסתכל על זה ותראה. תבדקו. תסתכלו ותבדקו.

ועוד עניין שקשור לניסוח, לפני שאנחנו עוברים לפרק הבא שמתייחס לכל תוכנית החיזוק. אנחנו רק מבהירים שצריך לתקן את הכותרת של הפרק. בסדר? הבנתי שכבר יש איזה נוסח.

היא מזכירה לכם רק.

הלאה. סעיף ההגדרות.

אנחנו עוברים עכשיו לשינויים לגבי תוכניות החיזוק השונות. כפי שאתם יודעים,

לפי החוק הקיים, יש פטורים מסוימים לעסקאות של תמ"א 38, או תוכניות שנגזרות מתמ"א 38. מה שנקרא, תוכניות ת=לפי סעיף 23. ובעצם, אחת המטרות היא להשוות את ההסדרים גם למסלולים החדשים של התחדשות בניינית. מה שידוע בעגה כחלופת שקד. וגם לעשות התאמות נוספות לפרויקטים של פינוי בינוי. נתחיל בפרק ההגדרות, אז תציגו. אפשר בבקשה לעלות נושא לפני החיזוק? בנושא שקשור לפינוי בינוי, מטעם מרכז השלטון המקומי. ביקשתי כל כך יפה. אה, השלטון המקומי נמצא פה. אה השלטון המקומי פה. הוא לא נציג השלטון המקומי, הוא נציג עיריית תל אביב. אני נציג עיריית תל אביב, אני מייצג בנושא שאני רוצה להעלות, את השלטון המקומי. אז הוא מייצג את השלטון המקומי.

לא, אבל הוא לא מוסמך להגיד תשובה בעניין. תמיר קהילה, עיריית תל אביב, המחלקה להתחדשות עירונית. יש לכם מחלקות גדולות. כל כך הרבה עובדים חדשים של תל אביב הכרתי בשבועיים האחרונים.

אני רוצה להעלות נושא, ושוב לא רק מטעם תל אביב. הנושא הזה בקשר גם עם באר שבע, לוד, ראשון לציון. כן. הנושא הוא בעצם חסם תכנוני חברתי, שאנחנו נתקלים בו במתחמי התחדשות עירונית. בעצם, במתחמים שהם מאוד מאוד צפופים, במצב הנכנס שלהם. אנחנו מדברים על 12,

אפילו 25 ויותר, יחידות דיור לדונם, במצב הנכנס. אם אנחנו הורסים ובונים את כל המתחם,

אנחנו מקבלים צפיפות במצב היוצא. מעמסה גדולה על שטחי ציבור. אתה מדבר על החוק הזה או על תכנון ובנייה? על מיסוי? אני מסביר רציונל כדי להעביר תיקון בחוק הזה. במיסוי, אוקיי. כן, בדיוק. אנחנו יוצרים מעמסה מאוד גדולה על התשתיות, ואחר הפתרונות, אחת הפרקטיקות שאנחנו משתמשים בהן, זה לייצר תוכנית שקובעת שחלק מהבניינים נהרסים ונבנים, וחלק לא בהכרח. מה שנקרא, עוברים עיבוי, שדרוג. יש לזה יתרונות. העברתי לכם גם איזשהו דף. יש פה יתרונות חברתיים, כלכליים, סביבתיים, ותכנוניים כמובן. אחת הבעיות שזה יוצר, היא שאנשים,

בעלי דירות, לא בהכרח יקבלו אותה תמורה. וזה חסם, חסם לאותה פרקטיקה שיכולה להקל מאוד על תוצר תכנוני הרבה יותר טוב,

שאנשים יוכלו להישאר בשכונה. אנשים יוכלו לחיות בבניין עם תחזוקה מופחתת וכו'. כדי לקיים את הפרקטיקה הזאת, וכדי לתת את האופציה לאנשים לקבל את התמורה הזהה, אנחנו רוצים שתהיה הכרה בפטורים במתחמי התחדשות, גם למי שדירתו לא נהרסת, אבל הוא מקבל מהיזם דירה חדשה באותו פרויקט. בעצם, דירות שלא נהרסות, בניינים שלא נהרסים, הופכים להיות חלק מהתמריצים שמקבל היזם.

לא הבנת?

אז אני אסביר שוב. אני מבין את ההשלכה. הכוונה היא שיש מתחם משולב שיש בו בניין אחד שעובר הריסה או בנייה מחדש, והבניין השני לא, אלא מעבים אותו. ואת הדיירים, מהבניין לעיבוי, מעבירים לדירות החדשות בבניין החדש שנהרס. באותה תוכנית. באותה תוכנית. אותו קו כחול. והבקשה היא להכיר גם בדיירים שעוברים לבניין החדש, כמכרו את זכויותיהם ליזם, ולמרות שהדירה הקיימת שלהם לא נהרסת. לא נהרסת אבל נשארת על שם מי?

היא עוברת, בעצם הדייר מוכר אותה ליזם. היא עכשיו תהיה דירת היזם. שנייה, הם אמרו לנו קודם, בחלק הקודם של הדיון,

זה מה שאמר רשות המיסים, שאם הוא מוכר את כל זכויותיו, זה לא משנה אם הוא מקבל דירה אחרת. לא, אני אנסה רגע להגיד את הנקודה. הסעיף אומר, שבמכירת זכויות ליזם, ובפינוי לשם בינוי, מכירת כל הזכויות ליזם.

הבעיה שמציגים כעת, היא שבעצם זה לא פינוי לשם בינוי, כי הבניין לא נהרס, אבל הדייר כן מוכר את כל זכויותיו פשוט בעיבוי, במקרה של עיבוי. הבניין נשאר על תילו, מחוזק והכל, פשוט הדייר עובר למקום אחר.

זה לא פרויקט של פינוי בינוי, הנקודה הספציפית הזאת,

ובעיבוי, זה כמו תמ"א חיזוק. בתמ"א חיזוק, לא מעבירים דייר למקום אחר. הדייר נשאר בדירה שלו. כן, כן.

אז מה שמציעים פה, זה שגם בעיבוי, אם הדייר מוכר את כל הזכויות ליזם, אפילו שהבניין של הדיי לא נהרס, ייתנו לו לקבל בפטור דירה במקום אחר. אני חייב להגיד שבמתחמים מאוד צפופים או בבניינים של חמש קומות ומעלה, שהיום לא מצליחים להיכנס, או אף אחד לא רוצה אותם בתוך תוכנית, ולא מצליחים להיכנס לתוכניות של התחדשות עירונית. זה פתרון שיכול להכניס עוד מבנים ותושבים למעגל של התחדשות עירונית. את זה אני מבין. אדוני יושב הראש, אפשר לענות?

עשהאל צור, אנחנו מכירים את הנושא והוא מקובל. הוא מקובל? אני אציג את עמדת הממשלה, וזה ברוח הפשרות שנעשות פה בוועדה כל הזמן. לא, לא. עזוב את הפשרות. ברוח כמו שאני אמרתי, לקדם כמה שיותר את הדברים הללו. הוצאת לי את המילים מהפה. אנחנו חושבים שיש פה אמירה, אני אומר אמירה שהיא קצת תכנונית אבל היא חשובה. בסופו של דבר, יש הבדלים משמעותיים בערכי הקרקע בין כמה סוגי מקומות.

סתם כדוגמא, עיריית תל אביב מחליטה לא להכניס בניין מסוים לתוך פרויקט התחדשות עירונית, ואומרת שאותו היא רק רוצה לעבות, אני אזהר קצת במילים, אבל זאת פריבילגיה של מחירי תל אביב.

היא יכולה,

גם את הפרויקט הזה,

והוא יהיה כדאי. כי המחירים מאוד גבוהים.

לדוגמא, אם אני מקדם פרויקט עכשיו בבאר שבע, או במקומות יותר רחוקים, ובו יש לי מתחם ויש מבנה אחד שהוא באמת גבוה, ואת המבנה הזה אני לא יכול להרוס ולבנות מחדש.

כי זה לא כדאי. מצד שני, אני רוצה שהמבנה הזה יחוזק.

אני רוצה לבוא ולהגיד ליזם,

כחלק מכלל המתחם אני רוצה שתחזק גם את המבנה הזה. אז אנחנו חושבים שבמקומות האלה, במקומות שהם פריפריה, זה כן נכון לתת את הדבר הזה. כן לאפשר לאותם דיירים מהמבנה הישן, שאותו אי אפשר להרוס ולבנות מחדש. להחיל את רעיון תל אביב על הפריפריה. אבל למה הוא לא נכון גם לתל אביב? אז אני אגיד עוד פעם.

הבנתי למה הוא נכון לבאר שבע, אבל למה הוא לא נכון לתל אביב? כי בסופו של דבר,

גם מבנים שנכנסים במצב מאוד מאוד צפוף, יכולים לעשות התחדשות. יש מספיק כדאיות, כדי שאם העירייה באמת רוצה וחשוב לה שכל הדיירים יעברו, אז יהרסו ויבנו גם את הבניין ההוא, שאותו הם החליטו משום מה שהם לא רוצים.

שיעצימו זכויות. הם יכולים לעשות את זה. עם ערכי קרקע גבוהים, זאת לא בעיה לעשות את זה. בבאר שבע, אי אפשר לפתור חלק מהמתחמים. כי יש בניין שהוא שמונה קומות, אז אתה מצד אחד רוצה שהוא יהיה מחוזק, ומצד שני אתה יודע שלהרוס אותו ולבנות אותו מחדש, זה להשית עכשיו עלויות מאוד מאוד גבוהות על היזם.

נראה לנו שבמקומות בהם ערכי הקרקע הם פחות גבוהים, זה כן נכון לתת את הפתרון. אז אתם מוכנים לתת את ההטבה הזאת? כן. אבל, לא באזורי ביקוש. אני חושב שזה גם יותר נכון תכנונית. כי אם ערכי הקרקע תומכים בזה, אז שיעשו הריסה ואם צריך, שיעצימו קצת זכויות, ושיחדשו את כל הבניינים. אין סיבה לתת שם את ההטבה הזו. אני רק אחדד ואומר. זו פונקציה, כן צריך לקחת בחשבון, כמו שנאמר פה על ידי עיריית תל אביב, של הצפיפות הנכנסת. כלומר, זה כן שילוב של הדברים. זה שילוב ש צפיפות נכנסת וערכי קרקע.

את אומרת שלפעמים היבט התכנוני צריך לגבור פה בעניין הזה? להשתלב.

אז זה בניגוד למה שאומרים חברינו פה.

נושא מכפילים ושטחים, מכפילי יחידות דיור ושטחי בנייה שניתנים כתמריץ, הם לא תמיד הפתרון, מכיוון שהצפיפות הנכנסת יכולה להיות מאוד גבוה גם במקום שבו ערכי הקרקע גבוהים.

מכפיל גבוה יכול לייצר תוצר טוב תכנונית, אם הצפיפות הנכנסת נמוכה. במקום שבו הצפיפות הנכנסת היא גבוהה אנחנו משלמים על זה כולנו. הציבור, מי שחי שם בעיקר, משלם על זה. בשכונה שלא יכולה לשאת בעומס, בחוסר בשטחי ציבור. בהכרח רק בשכונה שהופכת להיות מגדלים שהמגורים בה יקרים יותר, ואנשים נדחקים החוצה. זאת אומרת, ההיבט התכנוני פה, מאוד רלוונטי לתוצר שמקבלים. ולא כל דבר אפשר לפתור רק בהעצמת זכויות. בעיריית תל אביב קצת קשה להגיד את זה, ספציפית, זה אולי המקום היחיד בארץ שכמעט אי אפשר להגיד את זה. אבל זה לא רק תל אביב. בסדר, ולכן אמרתי ששומעים את מנציג תל אביב, אז זה קצת זה, כי תל אביב היא כמעט לא נכונה לדבר הזה. אבל, שנייה, בסופו של דבר, יש כלל, ונכון, כנראה שגם באזורי ביקוש יש מקומות ספציפיים מאוד שבהם המצב הנכנס הוא מאוד מאוד משמעותי. עם זאת, אנחנו נותנים פה איזושהי הטבה. אנחנו כן חושבים שבמקומות שבהם ערכי הקרקע הם נמוכים, בפריפריה בעיקר, כן נכון לתת את זה באופן גורף. יכול להיות שיש מקום או שניים במרכז, שבהם באמת יש צפיפות מאוד מאוד גבוהה נכנסת, וגם הם, זה לא נותן להם מענה. אני לא מתכחש לזה, יכול להיות דבר כזה. כשאנחנו מדברים על כלל, נראה לי שהחלוקה הזאת לנושא של ערכי קרקע,

ממה נובע החשש שלך? מהפסד כספי של המדינה? או מזה שאתה חושש שהם לא ינצלו אחוזי בנייה שהם יכולים, וילכו פחות על הריסת מבנים? אז, אני בעיקר מוטרד מהנושא השני במקרה הזה. הייתה לי הרגשה שדווקא הפוך.

אבל אני אגיד גם,

גם הנושא הראשון - - - שהם פחות ילכו על הורדה. אני חושב שזה יקל. זה יקל על רשויות כאלה,

על וועדות כאלה.

לא להעצים זכויות במקומות האלה. שהם יכלו לפתור את זה בהעצמת זכויות, במקומות שערכי הקרקע תומכים בזה.

הפתרון הזה מאפשר להם לא להעצים מספיק זכויות. אני אגיב לנושא הראשון שאמרת. יש פה אירוע, בעינינו, קצת חריג. אנחנו מוכנים להתחשב בזה שיש פה אירוע חריג ולהכי רבו כאירוע חריג.

כאמירה מקצועית, שנכון לעשות את זה במקומות שבאמת הצורך הכלכלי תומך בפתרון הזה. במקומות שבהם הצורך הכלכלי לא תומך, וזה רק בחירה של רשות לא להעצים עוד קצת זכויות, אנחנו לא חושבים שזה נכון לתת. אוקיי, ממה שאני מבין אותך, אתה אומר שבמעגל הראשון אנחנו לא צריכים לתת את זה. ואתה לא חולק שאנחנו צריכים לתת את זה במעגל השלישי והרביעי. מה זה שני אז? יכול להיות שגם שני. אבל, יש גם מעגלים כלכליים חברתיים. לא רק גיאוגרפיים.

אז ישלנו פריפריה חברתית. אפשר גם בפריפריה החברתית.

בסדר, יש לנו הגדרה כזאת. ששם אגב, בדרך כלל, אלה המקומות הצפופים.

כל מיני שיכונים. יש שיכונים, לדוגמא, שנבנו בצורה מאוד מאוד צפופה.

רגע, רגע.

גם בתל אביב יש כאלה.

אז אם בתל אביב יש כאלה שהם נחשבים פריפריה חברתית.

המבנה של המדד הכלכלי חברתי הוא לפי, לפי מיטב ידיעתי, לפי רשות מקומית או יישובים בתוך רשות מקומית. בתוך מועצות אזוריות.

זה היום לפי שכונות.

יש דירוג שהוא יישובי, ויש דירוג לפי אזורים סטטיסטיים. לא לפי שכונות. לפעמים אזור סטטיסטי חוצה שכונה. חוצה שכונה?

זהו, אז איך אתם רוצים להתמודד עם

אני חושבת שכדאי שנחשוב על הצעה יותר קונקרטית.

שתשלב את העניין הזה. אשמח להתייחס. גם האוצר מסכים. כן, אתה רוצה לקלקל עכשיו או לעזור? לעזור, לעזור. אל תעזור יותר מידי, אבל.

צריך להבין שההטבה הזאת, בסוף יש שני דיירים,

התוכנית חלה על מתחם שבניין אחד הולך לעיבוי, ובניין אחד - - - אל תשכנע אותי. אל תשכנע אותי.

יש פה שונות בין הדיירים. יש דייר שגר בבניין של העיבוי, ולצורך העניין, הוא מקבל את התמורה, והוא רואה את השכן שלו מעבר לכביש, שהוא מקבל דירה חדשה. אבל, גם הוא מקבל דירה חדשה.

לא, הוא נשאר באותה דירה.

הוא דיבר בדיוק הפוך. אם יש פטור. זו

אם אין פטור, לא יתנו דירה חדשה. לא, אבל אתה הצגת מקודם הפוך.

מה שאנחנו רוצים - - - רגע, רגע, שהוא יענה לי. המטרה היא, שדייר שמעבים את הדירה שלו, זו כבר לא תהיה דירת התמורה שלו, שהוא יקבל דירה חדשה. בשביל זה, צריך את העזרה עם הפטור.

מבניין של עיבוי, אי אפשר להוציא לבניין אחר.

זו הסוגייה. זה נכון לגבי קשישים. תבינו שקשישים, לצורך העניין, אם רוצים להוציא אותם מבניין של עיבוי, שעובר תמ"א 1, אי אפשר להוציא אותם. אני שואל את נציגי האוצר. אם מוסד התכנון אישר את הדבר הזה, וחושב שזה הדבר הנכון תכנונית לעשות, מה הבעיה?

זה נותן תמריצים לעיבוי, בעוד המטרה של כל התמריצים שעליהם אנחנו מדברים בפרקים האלה, הם להתחדשות עירונית, של הריסה ובנייה. מה עמדת הרשות להתחדשות עירונית? אבל, יש פרויקטים של עיבוי. במקומות מאוד נקודתיים - - - יכול להיות שיש מקרי קצה - - - זה נכון גם לבניינים לשימור. יכול להיות שיש מקרה קצה, שבאמת מחליטים ללכת למקום כזה או אחר, אבל המטרה בסוף היא - - - עינת,

אנחנו תומכים בשילוב הזה, וכמו שנציגי האוצר אמרו, זה מאוד מאוד רלוונטי והולך ותופס תאוצה. דווקא באזורים הסמי-פריפריאליים, אוקיי? אשקלון, קריית גת.

המעגל השני, מה שדיברנו.

אז אנחנו תומכים בהצעה.

אני מסכימה שלא צריך בהכרח לקפח את, אם יש לנו פרויקט דומה בבת ים, לדוגמא, אני לא חושבת שצריך לקפח.

איך את מרבעת לי את המעגל הזה? אז ביקשתי מאדוני שתיתן לנו לחשוב איך אנחנו עושים את זה. ביחד עם שאר המשרדים?

אנחנו עוברים לתמ"א 38, סעיף 8(7). אגב, כשאנחנו דיברנו עכשיו, דיברת על מתחמים גדולים,

זה לא מתחם קטן.

בדרך כלל מתחמים, אנחנו מדברים על - - - אז באזורי ביקוש, אפשר. אני אתן לכם אולי רעיון, עינת. אולי להגביל את זה עד משהו מסוים. אחוז מהפרויקט. אחוז מסוים מהפרויקט. כדי לא לגרום למצב שיעדיפו חיזוק ולא זה. עוד רעיון. אם יש לכם רעיון יותר טוב, אין בעיה. או שאי אפשר להרוס. יש מקרים שבאמת אי אפשר להרוס את הבניין הזה.

לא נעשה לו התחדשות? איך אתה קובע שאי אפשר להרוס?

שימור זו דוגמא קלאסית. שימור זה מקרה שבו אי אפשר להרוס.

גם אז קשה מאוד לעשות חיזוק. למה? גם על פרויקטים של שימור, יש. תאמין לי, לחזק פרויקט בשימור, יהפוך את העסקה ללא כדאית לקבלן. אז אם זה לא כלכלי, אז לא תהיה תוכנית.

אני אומר את מה שאתה אומר. כן. לפעמים עדיף לא לגעת בזה מאשר לגעת בזה. אם אתה יודע מה המשמעויות של שימור. יש לזה איזו הגדרה. שימור. מחמיר. כן. בסוף זה עוד כלי. צריך לזכור את המטרה של זה, זה עוד כלי שאנחנו נותנים ליזמים. אם יש מבנה לשימור בתוך המתחם, אז אין לך ברירה. אתה לא יכול להוציא, אנחנו מדברים על מתחם, כן? אי אפשר להוציא את זה. אי אפשר להוציא ולהגיד,

אז כולם מסביב יעברו התחדשות עירונית, והמבנה לשימור,

אדוני, יושב הראש, יש לי הצעה. עוד לא התייעצנו, אבל יש לי הצעה שאולי היא תהיה מקובלת על כולם. אני מציע שבאזורי ביקוש, במקומות שהם לא פריפריה. בפריפריה כמובן ניתן את זה. פריפריה, צריך פה רחבה. אחד עד שש. אחד עד שש. וגם חברתי, בסדר? ומקומות שהם לא נופלים בזה או זה, אז ככל שיש המלצה של מנהל הרשות - - - באשקלון באחד עד שש, נופל בתוך? כן, כן. לא בטוח שהכל, אבל היא פריפריה. פריפריה גם גיאוגרפית וגם חברתית.

כן,

אבל מה שעינת העלתה קודם בנושא הזה, לדוגמא בבת ים יש מתחם, אז במקומות שלא נופלים פה או פה, צריך המלצת מנהל הרשות להתחדשות עירונית שבאמת מדובר במקום צפוף. וככל שהוא אומר שבאמת יש מקום צפוף וזה מצדיק את הצורך הזה, שבאמת אי אפשר להרוס שם מבנה או כל מיני סיבות כאלה. לא, לא.

יש פה מוסדות תכנון. בשביל זה יש מוסדות תכנון.

סליחה תומר, בדרך כלל לא נדרשים לשאלה הזאת. ודאי שכן. לא על הרזולוציה עד הסוף.

מוסד תכנון בהרבה מקרים גם קשור מאוד לאותה עירייה. הוא קשור לעירייה, אז אפשר לעצור את התוכניות שלו אם נורא רוצים. אבל, הוא גם קשור לתושבים.

אני כן חושב שזו פשרה שבסופו של דבר תאפשר. בגלל זה, גורם ממשלתי. אני שואל אבל שאלה. כשאני הצעתי רעיון של לעשות את זה עם הגבלה מסוימת. לא ברור לי הגבלה של מה.

דיירים יקבלו. הגבלה מתחמית, כן. אני הפוך. מאוד קשה. מאוד קשה להגדיר עכשיו בחקיקה ולתת מענה לכמה שיותר מצבים שאנחנו כן רוצים שהם יכנסו.

אני חושב שזה מצמצם. אם סתם, כמו שאדוני הציע, 20 אחוז מהמתחם הוא,

20 אחוז לעיבוי, יכול להיות שאנחנו נפספס פה. אני לא יכולה היום לדעת. וזה מצריך גם בדיקה תכנונית, וגם בדיקה כלכלית. בדרך כלל, בקשה כזאת מגיעה מהרשות המקומית.

לפעמים היא גם מוסד התכנון. הוועדה מוסמכת לאשר את התוכנית.

מצאו פה איזה משהו משולב ביניהם. אני גם אומר, ככל שבאמת המצב הנכנס הוא צפוף, אז באמת,

אין סיבה להגביל את זה ל-20 או ל-30 אחוז,

כי אולי יותר צריכים מענה. אני מסכים איתך, אבל מצד שני גם, זה חשוב לכם שכן תהיה גמישות. כי הרבה פרויקטים יחלצו כך. אז אני אומר, זו גמישות שלדעתי מאפשרת גמישות. לא, בלי בירוקרטיה. תגדירו צפיפות מסוימת שמעליה זה יעבוד.

תומר, זו בעיני הצעה בעייתית, כי למשל, בערכי הקרקע של תל אביב, ניקח כדוגמא,

גם בתל אביב, יש פערים מאוד גבוהים בערכי קרקע בין שכונות מסוימות.

אז אם אני קובעת, שצפיפות של, סתם אני כרגע לוקחת, 20 יחידות דיור לדונם נטו, אז בצפון תל אביב אפשר בלי בעיה לעשות הריסה או בנייה בצפיפות כזאת. לעומת זאת, בדרום תל אביב, כנראה שלא. צריך לחשוב על זה. זה שקלול. לכן אמרתי, זה צריך בחינה גם תכנונית וגם כלכלית. אז תנסו לראות את זה. אתה פה כן מייצג את השלטון המקומי? בנושא הזה כן. בנושא הזה כן. תנסו להגיע להסכמה בקטע הזה. ונבקש גם שייכנס לעניין הזה באמת מבנים לשימור, שנמצאים בתוך תוכנית. צריך להגדיר את זה. זה חלק מהשיקול התכנוני. זה מקרה פרטי של אותה תוכנית.

אם אנחנו מכניסים פה מבט תכנוני, אני חושב שזה דבר נכון, שרק צריך להגדיר אותו. אבל, לפעמים, גם החלק הכלכלי ולא התכנוני פה, לפעמים עירייה יכולה לבוא ולהסביר את החלק התכנוני, אבל מאחורי זה מונח גם החלק הכלכלי. וצריך להסתכל עליו ולראות שבאמת במקומות שבהם ערכי הקרקע כל כך גבוהים, אז לא כצעקתה,

אבל צריך להבין שאנחנו לא נותנים פתרון לקשישים בחלופה הזו. קשישים, בן אדם שנמצא בתוך בניין שעובר עיבוי, הוא יצטרך לצאת לתקופה הבנייה, ולחזור אחרי זה. אני רק אומר שצריך למצוא פתרון.

אני שמעתי את מה שאמרת.

פסקה 7. טוב, סעיף 7. יש פה כמה הגדרות שמתייחסות לכל מיני סעיפים בהמשך. ההגדרה הראשונה זה אזור מוטב. פה יש לנו צמצום. השארנו את זה רק כאזור מוטה פריפריאלי. כלומר, אזורי. גיאוגרפי.

על מה אנחנו מדברים עכשיו? הגדרות. כן. באיזה סעיף? בפסקה 7. במסגרת התיקון עצמו, אנחנו היום בתוכניות החיזוק. במקומות שבהם יש תוכניות חיזוק, אנחנו מגדילים את היקפי הפטור שניתן לקבל, ככה שאזור מוטב, ניתן בו לקבל פטורים בלי הגבלה, כאשר מוכרים את דירות המגורים. להבדיל ממה שהיה עד היום, שזה היה דירה בבניין. לכן, באנו והגדרנו באיזה אזורים אפשר יהיה לקבל את ההקלות האלה. קבענו את זה כאזור

להבדיל מהמצב היום, שיש גם אפשרות של פריפריה חברתית. ביחס למשהו אחר.

לא, זה לא לאותו דבר בדיוק.

כן, אבל בכל מקרה הדבר הזה לא

יכול להיות שיהיה צורך פשוט, אולי, או להרחיב את זה או פשוט לפצל את ההגדרות. ההגדרה שיש בחוק היום, תמיד זה דירה במצב נכנס, אפשר לקבל את הפטור רק על דירה. דירה אחת בבניין. באזור מוטב, שהוא מוגדר היום, בחוק היום, גם אזור חברתי כלכלי אחד עש שש, ניתן לקבל במקום דירה אחת, שתי דירות, כשהתופסת של שתיהן זה 25 מטר מהמצב הנכנס.

במקום לקבל את התמורה בדירה אחת, לקבל אותה בשתי דירות, עם אותה תקרה. זה המצב היום, נכון? זה המצב היום. אנחנו באים ומרחיבים בעצם, ורוצים שבפריפריה הגיאוגרפית, יהיה ניתן לקבל את הפטור על יותר מדירה אחת.

גם מי שמחזיק בבניין עם ארבע דירות או חמש דירות,

לא, זה שני דברים שונים.

במצב היום אנחנו מדברים על משהו חדש שלא קיים היום. באזור הפריפריה הגיאוגרפית, לא להגביל את הפטור ליחידה אחת. בפריפריה החברתית. לא בפריפריה החברתית. זה לא מה שאנחנו רוצים.

יש פה שני דברים. נוסח הוועדה. יש פה שני מצבים. המצב היום, יש אזור מוטב שמוגדר בשני פרמטרים. או גיאוגרפי, או חברתי כלכלי. מה שהוא מקבל היום, זה מצב שהוא, אחרי החיזוק, הוא יכול לקבל שתי דירות במקום אחת, באותו שווי של דירה אחת. את זה מצמצמים, אם אני מבין נכון, רק לפריפריה הגיאוגרפית. זה צמצום. נכון.

עכשיו, הצד השני, בצד הנכנס, היום, הוא יכול בכל הארץ לקבל פטור רק על דירה אחת שהוא מכניס לפרויקט, והוא מקבל דירה אחת יוצאת. או שתיים, לפי מה שאמרנו קודם.

הפטור לדירה נכנסת הוא רק לאחת. ההצעה הממשלתית כרגע אומרת, באזור הפריפריה הגיאוגרפית בלבד, לא בפריפריה החברתית כלכלית, יינתן פטור למספר דירות בלתי מוגבל.

ובאזורי הביקוש, עד שתי דירות.

גם באזורי הביקוש מרחיבים לשתי דירות, ובאזורי הפריפריה הגיאוגרפית, למספר בלתי מוגבל של דירות נכנסות. ועדיין, אי אפשר לקבל שתי דירות תמורת דירה.

בואו נגיד, אם התיקון יתקבל כמו שהוא, באזורי הפריפריה הגיאוגרפית, משקיע שיקנה כמה דירות, אפילו באותו בניין, יוכל לקבל את הפטור ללא הגבלה, ואפילו להכפיל את מספר הדירות. הוא מרחיב באזור הפריפריה הגיאוגרפית, ומצמצם בפריפריה חברתית כלכלית חברתית. באזורי ביקוש.

גם באזורי ביקוש זה מרחיב,

את מספר הדירות הנכנסות. כן, אבל למה צריכים לחזור על זה חמש פעמים. אמרנו מקודם, פריפריה, שניהם מבחינתי זה פריפריה.

זו לא ההצעה הממשלתית אני יודע, והבהרתי את זה בהתחלה כבר.

מה שאדוני אומר, זה בעצם להשאיר את המצב הקיים לגבי הדירות היוצאות. להגדיר שני אזורים מוטבים. זו הכוונה?

שיהיה אזור מוטב לשתי דירות, ויהיה אזור מוטב לפריפריה.

שההטבה החדשה תחול גם על הפריפריה החברתית. הוא רוצה ששתי ההטבות יחולו גם על. אני חושב שפה, יכול להיות שקצת נפספס אם נעשה את זה.

חלק מהמטרה של ההטבה המרחיקה הזאת, זה גם שיקנו באזורים שבאמת צריכים את החיזוק. באזור כלכלי חברתי,

שיכול להיות בעיר בת ים או חולון, שם אנחנו לא צריכים להכניס משקיעים לבת ים.

משקיעים אנחנו באמת צריכים להכניס לפריפריה הגיאוגרפית, ואולי נעודד אותם ללכת ולקנות שם, ולא לקנות באזורי הביקוש. בדרך כלל, האזורים האלה הם הצפופים יותר.

בגלל שהם צפופים יותר, והם בעייתיים יותר, אז גם הערך הכלכלי שלהם נמוך יותר. בדרך כלל. אז נאפשר להם לקבל את שתי הדירות במקום דירה.

פטור ללא הגבלה בבניין,

נעודד את זה לעשות את זה בפריפריה הגיאוגרפית, ששם אנחנו רוצים שבאמת תהיה הפעולה של החיזוק שלא קורת היום. שוב,

אם אתה תציע למשקיע לקנות באזור בית שאן או באזור בת ים, זה ברור לך איפה הוא יבחר לקנות את הדירה שלו. אנחנו רוצים לתת איזושהי עדיפות למי שיקנה באמת באזור אחר, שיהיה עדיין איזשהו תמריץ ללכת ולקנות כן בבית שאן ולא בבת ים. חשוב לי רק לחדד את מה שהוא אומר.

אבל בגלל שאתה נותן לו בלי הגבלה, אז נתת לו את העדיפות. אני נותן את העדיפות לאזור הפריפריאלי הגיאוגרפי, שבו אנחנו חושבים שיש את הצורך. לא, אני לא בטוח.

כי בסוף אנחנו מדברים פה על משקיעים. על האנשים שיש להם יותר משתי דירות.

אני יוצר פה עוד מדרגה. אני יוצר פה מדרגה שבאזורי ביקוש אני מכוון את היזמים יותר לכיוון אזור ביקוש בפריפריה חברתית, ופחות במקומות שבהם. אני מעודד משקיעים. הצעד הזה הוא מעודד משקיעים. ואני מעודד את המשקיעים לפריפריה הגיאוגרפית.

בסופו של דבר, לפי ההצעה של כבוד יושב הראש, אין בידול, לצורך העניין, בין השכונה בבת ים לבין השכונה בבית שאן. ואנחנו כן סבורים שנכון לתת את ההטבות המרחיקות האלה, שהן באמת מרחיקות, לתת אותן דווקא בבית שאן, כדי ליצור את הבידול. למה שתגביל את זה באיזשהו מספר?

אנחנו נותנים. גם בחברתית יש שתי דירות בבניין, ולא דירה אחת. פשוט, בלי הגבלה, לתת למשקיע לבוא במיוחד לבניין מסוים, ואפילו לקנות מספר יחידות בבניין, זה יהיה בפריפריה החברתית. צריך להגיד שגם הלכנו על הדבר הזה מתוך ההבנה של מחירי הדיור. בסוף, מחירי הדיור, גם באזורים שהם פריפריה חברתית - - - טוב, נשאיר את זה פתוח. אני אסיים רק את הדברים. אותם נכסים באזורי מרכז, אבל פריפריה חברתית, מחירי הדיור שם בדרך כלל יותר גבוהים, והם נמצאים בסביבה מחירי הדיור הם גבוהים.

ההטבה הזאת עבור המשקיעים, היא נדרשת בעיקר לפריפריה הגיאוגרפית. יחשבו על הצעה משופרת. נחשוב על זה ביחד. אוקיי.

ההגדרה השנייה היא הגדרה של דירת מגורים. לאור ההרחבה שביצענו בהיקף הפטורים שנותנים פה ליותר מדירה אחת באזור רגיל, ויותר משתי דירות באזור שהוא אזור מוטב, אז הכנסנו פה את ההגדרה של שירת מגורים כמו שהיא מופיעה בפרק חמישי, פסקה 4, של פינוי בינוי, שצריך שתשמש למגורים במשך תקופה של שנתיים רצופות לפחות, לפני המועד שבו נחתם הסכם מכירה ראשון. אוקיי. יש למישהו הערות עד עכשיו? כולל זה. אז תגיד לו עכשיו, אל תתווכחו בסוף. חוק החיזוק, וגם הסכם מכירה ראשון, כמו שתומר הציג פה בהתחלה, מכיוון שמדובר פה על תוכניות חיזוק שהן הרבה יותר נרחבות היום, והן מופיעות בחוק החיזוק, אז ההפניה היא לחוק החיזוק. הסכם מכירה ראשון, זה רלוונטי להגדרה של דירת מגורים, שמהמועד שבו נחתם הסכם המכירה הראשון, לפי תוכנית החיזוק, מאותו מועד בודקים את ההתקיימות של שימוש בדירת המגורים לפחות שנתיים. סעיף קטן (ב).

כאן גם ביקשנו לעשות איזשהו שינוי בהגדרה קיימת של זכויות בנייה לפי תוכנית חיזוק בדרך של הריסה. למחוק את הסעיף.

מקובל עלינו. בהחלט. כי ממילא היא כלולה בהגדרה המרחיבה. קשיש, זה פחות רלוונטי. סעיף קטן (ג), שירותי בנייה לפי תוכנית החיזוק, אנחנו עושים פה, עד היום לא היה מוגדר היקף הפטור לפי תמ"א 38. פה אנחנו מגדירים שהיקף הפטור הוא על תוספת של עד 25 מ"ר. נמשיך הלאה. יש פה הערות.

שאלת הבהרה אם אפשר.

בשתי מילים רק. פשוט, ההערה שהוא ציין ולא הבנתי. ציינת שבתמ"א 38 לא הייתה הגבלה עד עכשיו של 25 מ"ר.

שבעצם הוראת השעה

זכויות הבנייה ל-25 מ"ר. בשינוי של ההגדרות.

מה השם? אני ישי איצקוביץ', יועץ משפטי של התאחדות בוני הארץ. אתה מתכוון לכך שהוראת השעה בעצם פקעה?

ההגבלה ל-25 מ"ר הייתה בתמ"א, לא בחקיקת המיסוי. אוקיי. אה, אז אתם מעגלים את זה? מעגלים את ה-25 מ"ר, שגם ככה בפועל, זה מה שקבענו את הפטור בכל מקרה, גם בהוראת הביצוע שלנו וגם זה הזכויות - - - אז רק עוד הבחנה אחת. בהמשך לכך, יש למעשה היום שלושה עיצורים. יש את התמ"א, יש את הפינוי בינוי, ויש את ההתחדשות הבניינית לפי החלופה. דיברנו על זה. בכל זאת, בהקשר למה שנאמר קודם, העניין של ההתחדשות של חלופה של תיקון 139, דומה הרבה יותר לפינוי בינוי מאשר לתמ"א 38, ועל כן, בהקשר לדיון שהיה לפני מספר דקות, אנחנו חושבים שאת ההגבלה הזאת של הפטור, לא צריך להשוות את המצב של פינוי בינוי כפי שהוא קיים, להחיל אותו גם על המקרה של החלופה של ההתחדשות הבניינית. כי בשעתו,

הטענה הייתה שהסטטיסטיקה שלמישהו יש שתי דירות, יותר גדולה במקרה של פינוי בינוי, ובתמ"א לא.

כשההתחדשות הבניינית באה להרחיב את המתחם לכמה בניינים, אז הרציונל הזה מתקיים גם פה.

אנחנו סבורים שבכל אזור שהוא בארץ, לא צריך להגביל, במקרה של חלופה שקד,

הוא לא דיבר על המטרים, הוא דיבר על מספר היחידות. כן. לא, אז זה משהו אחר. זה עדיין בנייני. זה מה שדיברתי לפני דקה. אתה לא מדבר על המטרים? לא, על מספר היחידות שהוא יותר משתי יחידות. רגע, הוא פה, אנחנו שומעים אותו. תן לו לענות.

התחלתי ואז עברתי לסוגיה שאדוני יושב הראש אמר, אם יש הערות לגבי העניין. אז זו ההערה שמתייחסת לדיון שנעשה קודם. רגע, שנייה.

אנחנו מדברים על ההגדרה של ה-25 מ"ר. יש לך לגבי זה הערה?

אחרי שהוא הבין - - - הייתה שאלת הבהרה.

הוא הבין, עכשיו מקובל עליו.

לגבי המגבלה של הפטור, של דירה, כפי שבפינוי בינוי הוסרה המגבלה הזאת בתיקון האחרון לפני יותר משנה, והטיעונים שניתנו בוועדה פה הם שהסטטיסטיקה שמישהו יחזיק שתי דירות,

לפעמים זה שתי דירות, ואני מכיר את זה לא אחת שאנשים מחזיקים שתי דירות כתוצאה מירושה ולא בהכרח כתוצאה מזה שהם משקיעים,

אז לכן אנחנו חושבים שהחלופה הבניינית, או חלופת שקד, כפי שנקראה, דומה הרבה יותר לפינוי בינוי, ולכן, המגבלה שדובר עליה קודם צריכה לחול רק על תמ"א 38, ועל חלופת שקד או תיקון - - - איזו מגבלה? שמספר היחידות שבגינן ניתן הפטור. אבל זה לא בהגדרות האלה. איפה אתה רואה את זה בהגדרות? לא, היה דיון קודם. הוא חזר אחורה. שתי דקות חזרתי אחורה, כן. על הדיון שהסתיים לפני שתי דקות, שמדבר על מספר קודים שעשיתם לגבי הפריפריה, הגבלה של שתי יחידות, אוקיי? לגבי תמ"א. בפינוי בינוי אין הגבלה, נכון? אין הגבלה למספר יחידות.

אנחנו חושבים שאותו דין צריך לחול גם על ההתחדשות במסגרת ההתחדשות הבניינית. אוקיי, כן, הבנתי. כי היא הרבה יותר דומה מאשר לתמ"א, ברמת הבניין הבודד.

למה לשיטתכם היא הרבה יורת דומה? עדיין אנחנו מדברים, לכל היותר, על איחוד שלושה מגשרים. אז זה עדיין לא מתחם של מאות יחידות דיור. כמה?

תראה, אמרה את זה עינת.

בחלופת שקד,

ניתן לאחד לכל היותר שלושה מגרשים, אוקיי? כמה יכול להיות - - - זה עדיין לא שווה ערך למתחם גדול של מאות יחידות דיור במצב הקיים. וכמה זה קורה במתחמים הגדולים? שיש ריבוי דירות? ריבוי מעל שתיים. מעל שתיים, שלוש, ארבע, נגיד.

באותו מתחם, לא בכל הארץ. אני לא יודעת לענות, אבל סטטיסטית ברור שזה יקרה. לא, סטטיסטית, בסדר, מהניסיון שלכם, כמה אתם

את יכולה לבדוק? אבל עדיין אנחנו נותנים לשתיים בכל בניין.

אם זה שלושה בניינים שאיחדו אותם, אז זה שש יחדות.

הטיעון הזה הוא קצת - - - זה להגיע למי שיש לו מעל שש יחידות. רוב המקרים שאנחנו מכירים,

זה עמידר, דוגמא כמו עמידר. לעמידר יש פתרון אחר. עמידר זה פתרון אחר. לא, אבל עמידר מחזיקה ריבוי דירות. אני עכשיו שואל אתכם,

כמה מקרים כאלה יש, של ריבוי דירות בכל האופנים? גם במתחם רחב, גם במתחם זה.

על מה אנחנו מדברים? יש מקרים כאלה. בייחוד במקרים שאנשים מחזיקים כחלק מדירה.

כי יש לו חלק מהדירה הזאת שהוא קיבל בירושה, וחלק מהדירה הזאת הוא קיבל בירושה. זאת אומרת יש לו 17 חלקים באותו מתחם, באותו רחוב. בסוף, הרציונל זה,

גם במקרה האישי שלי, אתה קונה דירה קרוב להורים. הרציונל הוא בסוף,

כן משפחה יש להם דירות באותה שכונה, כי הם רוצים לגור באזור. נו, אבל זה לא אותו בעלים. אבל, תחשוב בירושה. אתה אומר עכשיו - - - אין בעיה. נתנו שתי דירות באותו בניין. שתי דירות אנחנו נתקלים הרבה. למעלה מכך, לא. זה מה שאני שואל. יחידות מסחריות, אגב, אנחנו כן נתקלים בריבוי, אבל זה סיפור אחר.

בענייני התמ"א לא נותנים שום דבר ליחידות מסחריות.

בסדר. זו גם בעיה? נדון בה אחרי חוק ההסדרים. תשאירו לי משהו לעשות גם אחר כך. אני לא יוצא לפנסיה. אני רק רציתי לדעת,

אני באמת רוצה לשים את הדגש על המקומות הנכונים, ולא על המקומות הלא נכונים,

כי, זה שהממשלה עשתה את זה כבר פעם קודמת. אז אני אסביר. כן. אני רוצה להסביר לך מה הפרקטיקה.

באמת, רוב המקרים הם באמת של שתי דירות.

שתי הדירות הללו, ואם גם יש מקרים של שלוש דירות, זה מישהו שהוא בסוף חסם. הכל חסם. גם טיל איראני הוא חסם. בסדר, נו. לא, זה עובד לשני הצדדים.

גם אם מישהו מחזיק, לצורך העניין, שלוש דירות, וזה מקרה יותר נדיר

במקרים נדירים, במקומות של אזורי ביקוש, שהכלכלה שם יודעת לדבר לבד, זה לא החסם הגדול בסוף. המקרה של האחד שיש לו מעל שלוש או ארבע או חמש, במתחם אתה מדבר על עשרים.

אבל הוא מתנגד כי הוא אומר שלכולם יש עסקת נטו, אז הוא לא מוכן לחתום על הסכם, הוא צריך לשלם מס על העסקה. זו הגישה של אותו אדם. יגידו לך גם שיש כל מיני אנשים מאופיינים בבדיחות על עקשנים,

אנחנו מכירים את זה, אבל בפרקטיקה - - - מקרים כאלה, אני לא מקבל את זה בכלל. אני לא יכול לחוקק חקיקה אם יש שם עקשן מסוים. אני רק מסביר שבפרקטיקה, יש לא אחת אנשים שבעילה הזאת מתנגדים. לא אחת, אני יכול להתפשר איתך על שתיים, במקרה הטוב.

יש עוד הגדרות שאתה רוצה להתייחס אליהן? דברים מהותיים או טכניים? לא, ההגדרות הנוספות הן טכניות.

אבל את כל זה אתם צריכים לסיים. כן, הלאה.

סעיף 8. דיברנו עליו. פסקה 8 דיברנו.

זה היזם הממשיך אותו הסדר.

פסקה 9. פסקה 9. פסקה 9 זה למעשה הסעיף שאנחנו דיברנו עליו עכשיו, על הרחבה. שבכל מקום ניתן יהיה לממש את הפטור לשתי דירות בבניין, וכאשר זה קשיש או אזור מוטב, אז זה ללא הגבלה. מה עוד צריך להדגיש פה? זה הכל. לא. דיור ציבורי.

תעבור על הדברים האחרים. הנושא של החלת הפטורים של הקשיש, כי כאן אני רוצה לעלות את הנושא של הסיעוד,

תעבור אחד אחד. אין בעיה.

אז קודם כל, (א)(ג)(2)(א). שם אנחנו מדברים על הקשיש שהוא רשאי למכור שתי דירות מגורים בפטור. בנוסף,

יש לנו בסעיף קטן (ב), את הנושא של זכות בדירה ציבורית, שהיא גם כן לא מוגבלת בכמות

פה, במכירות זכות במקרקעין על ידי המדינה, או במכירת זכות במקרקעין באזור מוטב.

פה השאלה שלי היא ככה. לגבי זה או לגבי הקשיש? לא, לגבי הקשיש עוד לא הגענו. קשיש, בגדול, זה אותו הסדר שיש בפינוי בינוי.

רגע, אנחנו נגיע לזה. עכשיו אני רוצה להבין, בדיור ציבורי זה למעשה פותר את הבעיה שהוצגה כאן קודם, שיש ריבוי דירות שהן בדיור ציבורי, לאו דווקא בבעלות המדינה,

הן יכולות להיות בבעלות הסוכנות או חברה משקמת, או בכל בעלות אחרת. ופה הם פותרים את הבעיה הזאת.

מאפשרים מכירה בפטור ללא הגבלת מספר הדירות. עכשיו, לגבי דירות בבעלות המדינה. המדינה פטורה ממס שבח, למיטב ידיעתי.

אז למה צריך לכתוב את זה? גם מדינה שמחזיקה דיור ציבורי, גם היא פטורה. כל המטרה של התיקון הזה, היא בשביל מע"מ אפס. כי מי שמקבל את הפטור לפי הפרק, היזם גם זכאי למע"מ אפס עבור שירותי הבנייה.

זה היה פטור, הרבה מהמקרים האלה היו פטורים ממס שבח, ועדיין היוו חסם. באיזה מקרה? תכף נגיע לזה.

הם מתקנים את זה. זה בהמשך.

לא, אני לא הבנתי את זה. בדיור ציבורי אנחנו פוטרים גם אם זה בבעלות המדינה וגם אם זה לא.

כי אם זה היה בבעלות המדינה,

רוב הדירות בדיור הציבורי זה בבעלות המדינה. מי שמנהל אותן זה גופים, חברות ממשלתיות,

עכשיו, מה זה החלופה השנייה? שתי חלופות. דירות בבעלות המדינה או דיור ציבורי. בהתחלה, לפי מה שהבנו, פנו אלינו שהדירות בדיור הציבורי, זאת אומרת, נגיד דירות עמידר, שהן דירות מדינה שהן מנוהלות על ידי עמידר.

אז רשמנו דירות מדינה. אני מסביר לך למה זה אומר גם וגם.

אז היה רשום בהתחלה בנוסח, שזה דירות מדינה.

אחרי זה התברר שיש עוד דירות בדיור ציבורי שהן גם לא של המדינה.

אז הרחבנו את ההגדרה והשארנו גם את דירות המדינה.

אחד, דירות מדינה פטורות ממילא. הן לא פטורות ממילא במע"מ. בשירותי בנייה - - - מצד שני, הדירות הרשומות על קרן קיימת, או רשות הפיתוח, למרות שרמ"י מנהל אותן, אתם לא כוללים אותן פה. מאיזו סיבה? אבל, זה נכנס להגדרה של דירה ציבורית לדעתי.

שנייה אחת. למה צריך להשאיר את ההגדרה של דירות מדינה שהן לא דיור ציבורי? אם יש דירות מדינה, לדוגמא, שאין דיור ציבורי, אבל המדינה מחזיקה מקבץ דיור במקום מסוים. יש דירות של רופאים בבית חולים, למשל, אלה דירות שהן בבעלות המדינה.

דירות בבעלות המדינה כאלה, תמיד היו פטורות ממס שבח.

סעיף 72 לחוק, פוטר אותן.

הבעיה היא שהם לא יכלו להוציא פרויקטים במקומות כאלה בגלל שיזם, לא היה מעניין אותו הפטור ממס שבח, עניין אותו אפס על שירותי בנייה. יופי, אז עכשיו חוזרת השאלה למקומה. אותו מקרה קיים לגבי דירות שהן, למעשה, בבעלות המדינה, אוקיי? או קרן קיימת לישראל, או רשות הפיתוח. שהן קרקעות מקרקעי ישראל, מה שנקרא, אוקיי? שהם פטורים ממס שבח.

אנחנו רוצים לאפשר ליזם - - - לא בהכרח פטורים ממס שבח. בגלל זה הסברנו את זה אז עם קק"ל. אני לא רוצה להיכנס לזה כאן, אבל יש דירות או נכסים של קק"ל, שלא בהכרח פטורים ממס שבח, ובגלל זה לא נכנסו לזה. ומה עם רשות הפיתוח? כל אזור יפו, הוא באחריות המדינה למעשה, אבל הם רשומים על שם רשות הפיתוח מסיבות היסטוריות. אני לא נתקלתי בבעיה כזאת עם רשות הפיתוח. עד כמה שאני יודע, רשות הפיתוח פטורה ממס שבח בכל מקרה. לא, אז כמו שאמרת, כמו שהמדינה פטורה. למרות זאת הכנסת את זה פה כי אתה רוצה לאפשר את המע"מ אפס,

הוא שואל למה אתה לא מאפשר את זה גם בסוגים השונים?

אני יכול להכניס כל חברה שמחזיקה. לא, זה לא חברה.

זה רשות

ואנחנו לא רוצים להחיל עליה פטור. אז בגלל זה לא רשמנו. אמרנו דירות בבעלות מדינה, זה גם ככה היה מרחיב, כי בסוף התכוונו לדירות בדיור הציבורי. זו הייתה הכוונה. אז למה אתה מרחיב את זה ומשאיר את דירות המדינה?

לא, אתם רוצים להוריד דירות מדינה? לא, דירות מדינה ברור שמשאירים. דירות מדינה שאין בהן דייר ציבורי? שהן לא מיועדות לדיור ציבורי?

אין סיבה פשוט לתת את הדבר הזה. אני גם לא רואה. אני גם לא נתקל במקרים כאלה.

לא, יש דירות שמאיישים אותן שירות הבטחון.

אבל זו דירה אחת של פרויקט, זה לא מקבץ של דירות באותו מגרש.

זה דירות דיור ציבורי שכרגע - - - לא, יש כאן דירות שהן לא דירות ציבוריות בבעלות המדינה. בדרך כלל בדיור ציבורי זה היה מקבץ דירות באותו בניין או באותו מתחם. ולכן רצינו לפטור את זה. לא, אני לא רוצה לאפשר משהו שהוא מעוות. אתה מאפשר פה משהו שהוא מעוות.

הם באים ואומרים לך שלמדינה יש דירות שהיא מחזיקה לאו דווקא לשימוש של דיור ציבורי. נכון, בוודאי שיש. מה שהוא לשימוש של דיור ציבורי. אז הוא יהיה פטור. אז הוא כחלק מכל דבר אחר. המדינה חייבת להיות בתוך העניין הזה עד הסוף.

יכול להיות שיש פה שיקולים אחרים והם לא רוצים להיכנס אליהם.

אני לא מבין למה צריך לתת ליזם, במקרה שבגלל שזה מדינה ולא חברת החשמל, לתת את זה. אני לא מבין את זה. לא נותנים לו פטור. נותנים לו מע"מ אפס. מה ההיגיון? לדירות שהן רק דיור ציבורי. דירות של המדינה. אה, אתם מחריגים את זה? כן, אני לא מבין את זה. אין בזה שום היגיון. בסדר, אנחנו נחשוב על זה. אנחנו נחשוב על זה בהפסקה המפורסמת.

הכוונה הייתה לדיור ציבורי. דיור ציבורי זה ברור. אבל, מראש אמרנו שדיור ציבורי זה בדירות בבעלות המדינה. זה הגיע ככה.

לא, אבל זה לא צריך להפריע, דרך אגב.

ובסוף המדינה לא תשלם מע"מ. המע"מ הזה יגולגל ליזם, וזה מהווה חסם. אבל יש גם רשויות מקומיות שיש להן הרבה דירות.

אתה מעלה פה עוד הצעה שצריך לשקול אותה. אני לא פוסל אותה. נהפוך הוא. אין בזה היגיון. הוא אמר משהו שאתה חושב שהמדינה תגלגל את המע"מ על היזם. זה מובן מאליו. תגיד לך פה עינת, שבסוף, המדינה, גם עמידר וגם בהסכמים הקבועים שיש להם, הם מגלגלים את הכל ליזם. אז זה לא שהמדינה תשלם מע"מ, הרי המדינה לא תשלם לעצמה מע"מ. אז יטילו את זה על היזם והיזם ישלם מע"מ. עכשיו, זה של המדינה, למה הוא צריך לשלם את זה? הוא אמר שהוא מקבל מע"מ אפס, אז אני לא מבין מה אתה רוצה? זאת לא הייתה הכוונה. הכוונה הייתה לדירות דיור ציבורי.

אז צריך להוריד את החפיפה הזאת.

אנחנו נדייק את הדברים.

סעיף קטן (ג)(1),

שוב, כאשר התמורה היא חלקה במזומן וחלקה בדירת מגורים חלופית, וזה אותו הסדר כמו שיש בפינוי בינוי. סעיף קטן (ב),

מתייחס לזה שמכיוון שהגדלנו פה עכשיו את היקף הדירות שניתן למכור בפטור, אז זה איזשהו סעיף אנטי תכנוני שבא לוודא שלא מבצעים העברות בין קרובים. זו עוד בעיה.

בעצם מה שהסברנו, הסברנו לרשות המיסים וכנראה לא הצלחנו לעשות את זה בצורה טובה.

הופכים את בעל הדירה, נכון שמדובר פה רק על משקיעים, אבל עדיין אנחנו הופכים אותו לנביא. הוא צריך לדעת מתי תיחתם העסקה הראשונה, לספור שנה אחורה, ואז לעשות את העסקה. החזקה שיוצרים פה היא חזקה חלוטה. בעצם עלולה לפגוע למי שבתום לב העביר את הדירה לבנו, נגיד,

יש לו,

שלוש דירות והוא העביר אחת לבנו שהתחתן, ואחרי תשעה חודשים, נחתמה עסקה ראשונה שהוא לא ידע מראש היא בכלל תיחתם. ואז הוא יצטרך לשלם. אנחנו נסביר את הרציונל של מה שחשבנו, ונסביר גם מה המחשבות שלנו לאור ההערות של תומר. בוא תתחיל ישר עם זה. שנייה, אני רק אסביר בכל זאת. אני לא חולק שיש על כך שיש מצבים של תכנון.

הנושא היה שאנחנו היום יותר ויותר מכירים מצבים שבהם הדיירים מתארגנים מראש. יש איזו התארגנות של הדיירים, הדיירים יודעים שהולכים לקראת חתימה ועושים איזו חתימה מרוכזת הרבה פעמים, כמו מכרזי דיירים וכאלה. ולכן אנחנו באנו ואמרנו, מי שיכול, אותו דייר שרוצה לתכנון את המס, מבין שמשהו מתבשל, אז הוא עושה את התכנון ואז רצינו להגיד ששנה מיום החתימה.

לאור ההערות של תומר, שהוא אמר בצדק שיש מקרים שזה לא קורה ככה, ובסופו של דבר, יש מישהו שחתם ומה זה קשור אליי. אז אנחנו אומרים, אפשר לחזור להגיד שזה שנתיים מיום החתימה של אותו דייר. שנתיים אחורה מיום החתימה של אותו דייר. הוא יודע מתי הוא חותם.

זה לא תלוי במישהו אחר. שנתיים אחורה, אנחנו חושבים שזה פרק זמן סביר.

בסדר. הם משאירים את זה אבל אז

לא, הם משאירים את זה, אבל בן אדם לא נפל טכנית.

שלא הוא אחראי.

לבוא ולהגיד שהוא קודם לא ידע בכלל כלום וזה, זה גם לא. נכון. החשש הוא ממצבים שבהם.

הלאה.

סעיף קטן (ג) משווה ויוצר פה גם כן את ההטבות לקשיש שעד עכשיו לא היו קיימות. גם במכירה של דירת המגורים החלופית ליזם או לכל אדם, כמו שמופיע בפינוי בינוי.

באותם תנאים. קיבלנו את ההערה גם כן של הייעוץ המשפטי שלכם, בהתייחס,

במכירה ליזם, אז יש שם גם את האפשרות של מישהו במצב סיעודי, הוא או בן משפחתו,

בפינוי בינוי יש אותה הקלה. אז זה צריך לחול על כל ההקלות שיש לקשיש. אותה הקלה תחול גם פה.

אותה הקלה שיש לסיעודי בפינוי בינוי,

לא כל ההקלות של הקשישים ניתנות לסיעודי. גם בפינוי בינוי. אבל, אנחנו דיברנו גם על החלקים האלה. אתה פה עושה הפוך. יש היום בפינוי בינוי שלוש הקלות לקשיש.

שהוא יכול לקבל שתי דירות במקום אחת. הוא יכול למכור ליזם, והוא יכול למכור לכל אדם. ומה עכשיו הוספנו? הוא יכול לקבל כסף, אם אני מבין נכון. תמורה כספית. תמורה כספית.

אחת מהחלופות האלה, שזה נדמה לי מכירה ליזם, הם מאפשרים גם לסיעודי. כי הטענה היא שגם סיעודי, יכול להיות שהוא ירצה לעזוב את הפרויקט ולא להיות מוטרד.

אז אמרנו שמכיוון שעושים את ההשוואה, שזה יחול גם על תמ"א 38 או חלופותיה.

מלכתחילה זאת הייתה ההגדרה. פשוט בגלל ההפניה בהגדרות, זה לא נכתב כמו שצריך. עכשיו, יש פה שתי נקודות שאחת כבר הזכרתי, ועל השנייה צריך לדבר. הנקודה של היטל ההשבחה, שאתם צריכים לבוא עם תשובות לעניין הזה, כדי ההטבות לקשישים ולסיעודיים לא יהפכו לאות מתה.

כי אנחנו מאפשרים להם לעשות את הדבר לפני שהפרויקט מתקדם לשלב של היתר בנייה. לא בהכרח, אבל הכוונה היא שברוב המקרים זה יקרה לפני שהפרויקט מתקדם לשלב היתר הבנייה. ולכן, צריך לחשוב על מה גורלו של היטל ההשבחה. על זה אנחנו מחכים לתשובה.

מחכים לתשובה מסוג אחד, אגב. כן. הנושא השני שביקש יושב ראש הוועדה, ואני מזכיר, זה שאותה אפשרות של מכירה ליזם שניתנת לסיעודי, תשוקף גם בחובתו של היזם להציע את האפשרות הזאת לאותו סיעודי, במסגרת - - - עידוד מיזמי. עידוד מיזמי פינוי בינוי. וזו תשובה שאנחנו צריכים לקבל, לאו דווקא מרשות המיסים,

לא מרשות המיסים. לא מרשות המיסים. מהממשלה. דווקא לא מרשות המיסים. שוב, אנחנו מסתכלים פה, זה לא רק סתם בגלל שהלב שלנו יותר רחום. אני חושב שגם העוולות, וגם החסמים שקורים בדרך כלל, זה בקשישים או באנשים, שוב, בהגדרה של נכה. ההגדרה פה, סיעודי, לפי חוק הביטוח הלאומי זה רק מגיל 67, כמובן. מי שבמצב סיעודי לפני גיל 67, לא נחשב, מבחינת חוק הביטוח הלאומי, שזאת ההפניה פה, לא נחשב סיעודי, אלא הוא מקבל קצבת שירותים מיוחדים ברמה של 188 אחוז. אנחנו רוצים לדייק רק. 67 או בקטין? יכול להיות שזה קטין, הכוונה? לא, דיברת על סיעודי. גמלה של 188 זה לא רק על קטין? לא, להיפך. יש שלושה מצבים. 188 זה מ-18 עד 67. ילד נכה, זה עד 18. אז אנחנו רוצים לדייק את הבקשה. אנחנו מדברים על הרחבה של סיעודי מגיל 67, שאינם מגיעים לגיל 75, שהוא הגיל שקבענו בזה.

עכשיו יושב הראש מדבר גם על צעירים. אני שואל. קודם כל, כן. תשובה אחת. לא, אנחנו צריכים לשקול ולחזור אליכם. אז אני אגיד מה תכננתי להגיד. אוקיי. בסופו של דבר, אנחנו מבינים שהנושאים של סיעודי, הוא נושא שצריך לתת עליו את הדעת.

היה לנו מאוד חשוב ולכן שאלנו את תומר מה בדיוק ההגדרה שרוצים להכניס. ככל שרוצים להכניס הגדרה - - - אגב, הנה אני אגיד לך כבר את אחת ההגדרות. אני רוצה מישהו שגר שם כבר כמה שנים. לא מישהו שעכשיו משתמשים לי באיזה סיעודי.

אני דואג לסיעודיים הללו, אבל לא רק להם, אני גם דואג לפרויקט. כי זה הדבר הכי קשה בפרויקט, שגם מצליחים לייצר התנגדות, כי מתחילים להביא תמונות ותראו איך פוגעים באדם הזה. וזה נכון. כשאתה מדבר על אחוז נכות שאני מדבר עליו, כן? על הסוג הזה. אז זו בדיוק הנקודה. גם בתיקון הזה, וגם בתיקון שעשינו בחוק התכנון והבנייה וכו', אנחנו חושבים שאנחנו מנסים להביא משהו מאוזן. מצד אחד שומר,

על זכויות הדיירים ומחזק את כוחם,

ומצד שני - - - לכן, התשובה שלך על זה?

כלל שמדובר בקבוצה שהיא מצומצמת ולא קבוצה מרחיבה, כי אנחנו חושבים שקבוצה מרחיבה, התוצאה פשוט תהיה כמו שיושב הראש אמר, היא עלולה לתקוע פרויקטים.

אם מדובר על קבוצה מגיל 67, אנשים סיעודיים על גיל 75. לפי ההגדרה בביטוח לאומי. אני חושב שהממשלה יכולה לקבל את זה. שנייה. חוק מס שבח זה לקשיש. זה מגיל 70. במועד החתימה של הדייר הראשון. לא, אבל סיעודי, מה ההגדרה של סיעודי אצלכם? לפי הביטוח הלאומי. זה מפנה לשם. אז זה 67. אז אם זה מפנה לשם, וזאת ההגדרה, הממשלה יכולה לקבל את הצעת הוועדה. רק צריכים לוודא.

יש אנשים שהם סיעודיים בגיל 50, בגיל 45. אז, שוב - - - סיעודי מלא. אז אני אומר עוד פעם. אני לא יודע. לכן שאלנו מה ההגדרות שרוצים. אוקיי, אז בוא נבהיר. אנחנו מדברים על ההצעה. קשיש אמרנו בתחילת הישיבה.

לא, קשיש כבר קיים.

יש בחוק פינוי בינוי שני מצבים, מגיל 70 ומגיל 75. בגיל 70, היזם צריך להציע לו אחת מתוך שלוש חלופות. בגיל 75 הוא חייב להציע לו את האפשרות למכור את הדירה שלו ולצאת מהפרויקט.

זה פחות או יותר המצב. כאן, אנחנו מדברים על האופציה - - - רגע, זה בישיבות הקודמות, מה שדיברנו? זה מה שקיים.

אתה מבקש את ההסדר, שבעצם, ההסדר של חובה להציע דירה חלופית, כלומר הסדר של מישהו שהוא מגיל 75, יחול גם על סיעודי שהוא מעל גיל 67. כן. חובת היזם להציע לו דירה. את אותן הטבות, כביכול?

לא את אותן הטבות. מגיל 70 יש הטבות נוספות שהיזם יכול לבחור מבניהן. אני חושב שגם אותן. לא, הן לא כל כך רלוונטיות לסיעודי. אם זה לא רלוונטי, אז לא. שנייה. הוא יציע לו שתי דירות, זה לא כל כך רלוונטי לסיעודי. זה נכון.

או מעבר לבית אבות. או מעבר לבית אבות. זה לא רלוונטי לסיעודי. הוא חייב להציע לו את הדירה החלופית. בדברים הרלוונטיים.

אז זה רק את האופציה של הדירה החלופית. כרגע, רק את האופציה הזאת. אני שואל שאלה לגבי הגיל.

כרגע ההצעה היא סיעודי זה מעל גיל 67. נצמדים, כביכול להגדרה של - - - של מס שבח. של ביטוח לאומי. שהיא נצמדת להגדרה של ביטוח לאומי. יש אנשים שהם באותו מצב. באותו מצב סיעודי. יש אנשים באותו מצב סיעודי, והם מתחת לגיל 67, יש שני סוגים, מבחינת ביטוח לאומי. יש קצבת שירותים מיוחדים, שזה בין גיל 18 לגיל 67. זה נקרא קצבת שירותים מיוחדים. זה אומר, אלה שממש מוגבלים בתנועה. שירותים מיוחדים,

זה הנושא של רכב נכה ודברים מהסוג הזה,

לא בהכרח. זה נכות קשה מאוד. אם אנחנו מדברים על הרמה הגבוהה ביותר, של 188 אחוזים. זו רמה מאוד גבוהה. ויש גם קבוצה שלישית, שזה ילדים נכים, שהם גם כן ברמה של 188. גם כן, בנכות מאוד קשה. אני מדבר על דיירים. על דייר.

דירה., שהפך לנכה מסוג כזה. שהוא במצב הזה כבר. לא משנה, שהוא במצב כיום. לא משנה איך זה קרה. אם הוא מתחת לגיל 67, הוא לא יקבל סיעוד,

אז אני שואל. אז אני אומר. ככל - - - רגע, רגע, דקה. אני לא בא עכשיו, את היודע מה? בגלל שפתח לו, אז בוא ניקח הלאה הכל. אני שואל, דברו איתי אתם, האם הדבר הזה היום מעבר להטבה שנותנים לבן אדם במצב כזה, שאני חושב שהוא, אתה יודע, בן אדם כזה שנמצא בדירה שלו, לחשוב על העברת דירה והכל, אתה מבין שזו פרוצדורה אחרת לגמרי?

אני חושב שההטבות האלה רק יכולות לעזור.

השאלה היא אילו הטבות מתאימות לו בעניין הזה.

אני חושב שההטבה שמתאימה לסיעודיים, היא הטבה שחובה להציע לו לצאת מהפרויקט ולקבל דירה אחרת במקום אחר. לקבל דירה אחרת. שמתאימה לו. שמתאימה לו באפיון שלו. אני חושב שאתם תורם ככה לעוד כמה עסקאות שיקרו. זה מה שנראה לי. תשכנע אותי הפוך.

אנחנו סבורים שבסופו של דבר, ככל שמרחיבים את הקבוצה, ועוד רגע כמובן הקבלנים ידברו, ככל שמרחיבים את הקבוצה באופן משמעותי,

בסופו של דבר, עלול להשית הרבה קשיים על היזמים. אז אני שואל אתכם.

אז שהיזמים יגיבו, ואנחנו בכל מקרה - - - בהנחה שיזמים לא יגיבו.

אנחנו נבקש, כי אנחנו באמת לא מספיק מכירים את חוק השירותים המיוחדים. אנחנו נבקש ללכת הביתה,

להביא נתונים, להבין עד כמה הדבר הזה הוא נפוץ ומה גודל הקבוצה, וכמה הדבר הזה באמת עלול להוות משקולת על קידום פרויקטים. ככל שלא מדבור במשהו שהוא מהווה משקולת, כמובן שאנחנו רוצים שתהיה אפשרות כזאת. אבל בוא נשמע גם מה הקבלנים אומרים. הם בסופו של דבר, אלה שיצטרכו לשאת בנטל הזה. אגב, אני חושב שגם במס שבח, וגם פה, מדברים פה על כל מצבי הסיעוד, שזה קצת מרחיב הייתי אומר. זו השאלה. איפה אנחנו יודעים לשים את זה. אוקיי. בסיעוד יש היום שש רמות. אה, ברור שאני מדבר על רמה. אבל פה כרגע מדובר על כל הסיעודיים. מאחד עד שש. זה מפנה לחוק הביטוח הלאומי.

בחוק הביטוח הלאומי יש שש רמות סיעוד. אתה מדבר על כל הרמות? כרגע זה קצת מוגזם. אני גם, לא שאני לא רוצה, חלילה, אני מאוד רוצה. צריך לדבר, לדעתי, על שלוש הרמות הקשות.

אני חושב שצריך לקבל הגדרה של הרמות הגבוהות, החמש או שש. חמש או שש, כן. חמש או שש, ולא מתחת לזה. אוצר, תעשו שיעורי בית. תבדקו את ביטוח לאומי גם כן. ויזמים, בוני הארץ, תבדקו. תבדקו את עצמכם גם בעניין הזה.

עוד פעם - - - קודם כל, אינטואיטיבית, כמובן שאני מסכים עם יושב הראש. בסוף, מהחיים, בסוף אני צריך 100 אחוז כדי לפנות בניין. זה נותן לך כלי לבוא ולתת פתרונות לאנשים, שהפתרונות עדינים מאוד מאוד.

אנחנו צריכים לתת את הפתרונות בכל מקרה. יש לי אדם סיעודי בבניין, אני אמצא את הפתרון. ואם אני צריך לפנות אותו ולרכוש עבורו דירה חדשה,

אין שאלה בכלל.

עכשיו יש פה שאלה של מיסוי. אגב, לא רק במיסוי מקרקעין, יש גם שאלה של מע"מ. כי אני רוכש ממנו זכות, ואחר כך, כשאני מוכר. אנחנו מדברים על אותו הסדר. להחיל הסדר קשיש על אדם שנכותו הפכה אותו באופן פרקטי לקשיש מגילו, נקרא לזה ככה. גם בהסדר של הקשיש יש נזק של מע"מ. יש נזק או אין נזק? הסברת שלא. יש פתרון מע"מ וליזם, שלא טעון מע"מ במקרה של קשיש.

זה פתרון שיש בפינוי בינוי ואנחנו מעתיקים אותו כמוש הוא לתמ"א 38. רגע,

זה פתרון למע"מ או לא פתרון למע"מ? תעזרו לי בבקשה בחוק מס שבח. הסעיף הרלוונטי מפנה לסעיף י"ג, נכון?

שם מדברים על מישהו שהוא מתחת לגיל 60 שמקבל שירותי סיעוד. אין דבר כזה. שמקבל שירותי סיעוד לפי חוק הביטוח הלאומי. אין דבר כזה שירותי סיעוד לפני גיל 67. אני חייב להגיד גם, הפרקטיקה שלנו, היכולת ליישם את הסעיף הזה, הוא כמעט בלתי אפשרי. דווקא בתור מי שבאמת מלווים פרויקטים. קשישים? לא, על נדל"ן עם מוגבלות. כי מאוד מאוד קשה, גם אגב, בדיקת ההגדרה מפנה למוגבלות בחוק, וצריכה כל מיני אישורים. מאוד קשה להכריז בהגדרה הקיימת היום.

צריכה להיות הגדרה מאוד ברורה של מי שמקבל גמלת סיעוד ברמה חמש או שש. ברמה חמש או שש. זה צריך להיות מאוד ברור. מאוד ברור. הרמות הגבוהות ביותר. כן, זה צריך להיות משהו מאוד ברור. אם אדם, בגל צעיר, ברמה של חמש ושש.

אני אומר שכרגע זה לא המצב הנוכחי. מה הקושי עם 49(י"ג)? הוא אומר שהוא מקבל שירותי סיעוד מתחת לגיל 60. מתחת או מעל?

אין דבר כזה.

אם מדובר - - - אבל, שירותי הסיעוד הם כהגדרתם בחוק הביטוח הלאומי. אין שירותי סיעוד למי שהוא פחות מגיל 67. לא, אני בא ואומר שההפניה היא לשירותי סיעוד, לפי חוק הביטוח הלאומי. ההפניה היא, לא שיחולו הוראות סעיף 49(י"ג), שדרש שם שני תנאים, שהיום אנחנו יודעים שלא יכולים לעמוד ביחד.

מי שהוא מתחת לגיל 60, מתי הוא יקבל את הפטור, את מה שרלוונטי, כשהוא מקבל שירותי סיעוד. מה זה שירותי סיעוד?

שירותי סיעוד, מפנים להגדרה. מה יש בחוק הביטוח הלאומי? מה זה שירותי סיעוד בחוק הביטוח הלאומי.

זה לפי מה שרשום שם. אז מה אתם רוצים? אני רוצה לבוא ולומר שזה יחול לפי ההוראות שכתובות בחוק הביטוח הלאומי.

אנחנו רוצים לשנות את זה, כמו שאמר יושב הראש. לרמות המחמירות של סיעוד, שעשו לקשיש.

רמות מחמירות של סיעוד, שיש לו אישור שהוא מקבל רמה חמש או שש. אישור מביטוח לאומי. אם קיים כזה. אם קיים בביטוח לאומי, לבן אדם צעיר עם רמה חמש או שש. לא, לא. אז אני אסביר שוב. תומר, הסיעוד הוא קבוצה נפרדת. בתוכה יש רמות אחד עד שש.

הקבוצה הזאת מונה, בדקתי עכשיו, 320,000 איש,

ברמות אחד עד שש. חמש עד שש כמה? כרגע, כשאתם מדברים על סיעודיים, שנייה עשהאל, אתם מדברים על כל הסיעודיים, ולכן זה 320,000. כן,

אמרתי. כל הרמות של אחד עד שש, יש 320,000 איש. אנחנו נברר - - - אני ביקשתי לסייג את זה.

אני רק אומר, השירותים המיוחדים זה קבוצה אחרת שמונה עוד 80,000 איש. בסדר, אבל כמה מתוכם מקבלים 188? גם בשירותים מיוחדים יש רמות. יש 50 אחוז, מאה ומשהו אחוז.

רוצים את מה? את הרמה הגבוהה ביותר. את הקשים ביותר. שבתוך שירותים מיוחדים?

כמו בסיעוד.

אומר יושב הראש, הוא רוצה את שתי הרמות הקשות ביותר. ובלבד שזה בעל הדירה עצמו. או בן זוגו. לא רק בעל הדירה, גם מתגורר שנתיים או משהו.

גם, או בן משפחתו, כמו שכתוב. היום כתוב בסעיף, הוא או בן משפחתו.

בן זוגו. כן, אותו דבר. כן, כשהקשיש יכול להיות אחד משניהם.

או הסיעודי. כן, אותו דבר לסיעודי.

אני מבהיר שוב לגבי הקבוצות שמדברים עליהן, כדי שתבדקו את המספרים,

מדברים על קבוצות חמש ושש בתחום הסיעוד, ורמה, מה שנקרא, 188 אחוז בשירותים מיוחדים. זאת אומרת שאתה מדבר גם על מעל גיל 67 וגם על מתחת גיל 67. זה מה שיושב הראש ביקש.

אני חושב שזה הגיוני. זו קבוצה הרבה יותר קטנה מהמספרים שנמנו פה כרגע. בסדר, אז אנחנו צריכים לבדוק את זה.

לא אמרתי לא לבדוק.

הערות למישהו?

יש לנו את סעיפי התחולה, שלגביהן אנחנו אמרנו שאנחנו צריכים איזשהו בירור נוסף, כמו הסעיף שציינו פה, לראות האם אנחנו מוסיפים תקופת מעבר לאנשים שהם לפני או אחרי. להסדר של תמורה כספית נוספת. נכון.

יש סעיפים נוספים שלא נכנסו בהוראה. לא, אבל לפני 9, יש עוד סעיף שצריך לתקן אותו, אוקיי? הסעיף שמדבר על כך שכל הפרק הזה של הטבות להתחדשות בניינית,

כרגע הוראת השעה הולכת אחרי תמ"א 38, המקורית.

היא מאפשרת את הפטורים, את כל הפטורים שמדובר עליהם בפרק הזה, עד - - - כעקרון, לפי ההצעה שעוד לא התקבלה, זה עד מאי 2026. מאי 2026. ההצעה שעדיין לא התקבלה, ההצעה שמונחת על שולחן הכנסת. נכון. אנחנו חשבנו שמכיוון שההתחדשות הבניינית, ובעיקר התוכניות הנגזרות מתמ"א 38, מה שידוע התוכניות לפי סעיף 23, לא מוגבלות במועד הזה.

אין הצדקה לתחום הוראת שעה, שעכשיו היא קצרה בזמן לשלוש שנים, כאשר אנחנו מדברים על תוכניות שרק התחילו לעשות אותן עכשיו, או שעשו אותן ממש לא מזמן. שנאריך את זה? נכון וכו' וכו'.

אנחנו מציעים שלגבי תמ"א 38, אכן להשאיר את מועד התחולה, תיאום הוראת השעה לתאריך התפוגה, כפי שמוצע בתיקון מספר 29 שמונח על שולחן הכנסת.

שזה מאי 2026. לגבי שאר המסלולים. רגע, ומה יקרה, סתם שאלה, אם זה לא חופף? זאת אומרת, זה יחול על מה? תמ"א 38 - - - הבנתי, אני יודע. אם ירצה השם, לך תדע. אם יחליטו לשנות, אז יצטרכו לשנות את הוראת השעה. זו כבר החלטה שהתקבלה בוועדת הכספים. פעמיים. לגבי תמ"א 38 המקורית.

לגבי תוכניות נגזרות ותוכניות בנייניות, לפי חוק התכנון והבנייה,

מחילים את הפטורים עליהם, אנחנו סברנו שיש מקום להפוך את זה להוראת קבע. אנשי רשות המיסים לא התלהבו במיוחד. אבל, אמרו שישקלו תקופה משמעותית יותר לגבי זה, והם צריכים לחזור עם תשובה. אני לא שאלתי למה לא התלהבו, אבל, שאלה, אם אתה רוצה להשאיר משהו כתמריץ, אז זה טוב שהוא כביכול לא לעד או לנצח.

צריך להיות תקופה משמעותית.

מצד שני, אני חושב, תקופה משמעותית יותר. הם יגידו מה הם חושבים. מה שנקרא, אופק של אנשים שידעו שיום אחד זה יכול לפוג. כדי לגרום להם להיכנס בעניין. מצד שני, כשיש וודאות, זה שיקולים לכאן ולכאן. אנחנו חושבים שבאמת בעבודה שזה בתקופה ארוכה, בהרבה מקומות שהייתה תקופה ארוכה, זו הייתה התקופה, זה עד 2023. 10 שנים.

כדי שאחרי זה נוכל לחשוב ולבדוק אם באמת. קמו על צד ימין היום, החבר'ה. בכל מה שקשור להתחדשות עירונית, תמיד אנחנו בצד ימין. אתה יודע מה? זה מה שאני מנסה כל הזמן, ואני מרגיש שאני מצליח להעביר את המסרים האלה. יכול להיות שאם הייתי בוועדה אחרת, הייתי מעביר דברים אחרים, אבל פה, לדעתי, זה מה שצריך להיות. זו רק הקדמה לעוד דברים.

לגבי הוראות התחילה והתחולה, בהנחה שנושא התמורה הנוספת וכו' יישאר בהצעת החוק, נצטרך לחשוב על תחולה מאוחרת יותר, כדי לאפשר לעסקאות להיות מושלמות. יהיו מקומות, כמובן. תמיד יהיו. כן, בדיוק.

ננסה לפתור מקרים שבאמת זה לא יהפוך להיות חסם.

ליועץ המשפטי, האופן שבו הצגת דברים, זה חל גם על תוכניות מכוח סעיף 23. אכן. שאלה שלך? לא, לא, זאת אותה שאלה. אותה שאלה? אותה שאלה. 10 שנים, הכוונה, כן? לעניין התחולה של קשישים, מזומן בתמ"א. הוא אומר שהתשובה שלו הייתה לגבי 10 השנים.

על זה שאלת, נכון? על 23. דיברתי בכלל על האופן שבו היועץ המשפטי הציג את העניין של החלת ההטבות של תמ"א 38, זה גם כל תוכנית, למעשה, שאושרה מכוח סעיף 23 ותמ"א 38. כן, כן, וודאי. קודם כל, זה גם בחוק הקיים.

והחוק החדש יפנה להגדרה שבחוק החיזוק עצמו, ששם זה כולל את כל האפשרויות. היטל השבחה יש בעיה. נכון. לעניין התחולה של ההטבות לקשיש בהתחדשות בניינית, המוזמן, גם בהתחדשות עירונית, וגם הריבוי של הפטורים, אנחנו מבקשים להחיל את זה מיום המכירה ולא ממועד חתימת ההסכם. כי המשמעות היא שמה שאנחנו מחוקקים היום, יחול כבר מחר בבוקר בשוק וישחרר את השוק. ולא נחכה עוד שנתיים עד שזה יחול. תגובתכם? לא, אני לא הבנתי מה הוא הציע בדיוק.

מי שהיום כבר חתם על תמורה שהוא אמור לקבל כמזומן, שנחיל את זה, ולא נפגע במי שכבר חתם. מזומן, קשישים, ומרובי דירות. לא, שנייה. צריך להבדיל בין הדברים. זה לא בדיוק ככה. איפה שנלקחת הטבת המס, יש היגיון במה שאתה אומר,

אם הוא חתם על עסקה של מזומן פלוס זה, הוא ציפה לקבל פטור. אז שם באמת יש מקום. למרות שהוא חתם ועוד לא הגיע יום המכירה. לא משנה.

לעומת זאת, אם אתה נותן הטבות חדשות,

הוא לא צריך להנות מהן אם הוא כבר חתם לפני שבועיים. כן, אבל צריך להבין שבסוף זה אותו בניין. כל הדיון הוא על התחדשות בניינית, ולא על פינוי בינוי,

שחלק חתמו וחלק לא חתמו.

המטרה היא לתמרץ אנשים לחתום. שלא יהיו תמורות לא שוויוניות בגלל החקיקה הזאת. כי בסוף יש דייר אחד שיקבל מאותו בניין, והשכן שגר בדלת מולו,

אוקיי, אז מה אתה מציע לפתרון בעניין? חשוב להזכיר שזה גם ניתן בעבר. זה לא איזה משהו חדשני. גם כשנתנו את הפטורים בפינוי בינוי. איך זה עבד? זה עבר לפי יום המכירה.

עמדתכם? עמדתינו היא,

ליישם פה איזושהי הוראת מעבר שמי שיחתום בתוך התקופה הזו ייהנה מההטבות. לא להחיל רטרואקטיבית למי שכבר חתם. המטרה היא פה לייצר עוד עסקאות.

לא, זה לא רלוונטי, כי אתה נותן פה הטבות חדשות.

אני נותן אותן רק למי שעוד לא חתם. אבל הדייר שהיה ילד טוב וחתם - - - שנייה. אומר נציג לשכת רואי החשבון, שזה הפתרון שנמצא כשהוסיפו הטבות בפינוי בינוי. אז תבדקו את זה. אם זה נכון, אז יש בזה היגיון.

אתה לא שמעת את זה. מה שהוא טוען, זה שבזמנו מה שעשו בפינוי בינוי. שהוסיפו הטבות.

שביטלו את המגבלה על דירה אחת, החילו את זה על מישהו גם עם שתי דירות. ביום המכירה בדקו את זה ולא ביום החתימה. ביום המכירה ולא ביום החתימה. אז תבדקו את זה גם אתם.

אני חושב שבסוף אנחנו מתכוונים לאותו דבר.

ברור לך שאם יהיו הבדלים כאלה במקום, זה תוקע לך את העסק עוד פעם.

הלאה.

אחרון חביב. חוק מס ערך מוסף. סעיף 10. למעשה, שיעור מס אפס יהיה גם כן בחוק מס ערך מוסף. לפי חוק מס ערך מוסף, גם על כל ההקלות שמתקבלות פה. מה המצב היום ועל מה זה חל? קשיש.

בואו תסבירו לי הכל. מהתחלה. כל נושא המע"מ הוא רוצה הרצאה.

זו הבעיה שהעליתי. אני שמח לשמוע. אם אתה תפסיק להיות שמח, מישהו יהיה פה פחות עצוב. אתה מבין?

תוכל להסביר לי את הרציונל?

כשנתנו את ההטבה לקשיש,

בחוק מיסוי מקרקעין, היו צריכים לתקן גם את חוק מע"מ, כך שלא תהיה טעונה במע"מ.

מי שיזם, שנותן את שירותי הבנייה, לדירה שהוא אמור לקבל. היזם, הרי, הולך לקנות אותה חזרה מהקשיש. הוא יקבל מע"מ אפס על הדירה הזאת. ומצד שני, המע"מ שהוא ישלם יהיה רק על הפער בין שווי הרכישה שהוא רוכש מאותו קשיש, למכירה, ולא על כל שווי הדירה. ההסדר הזה זה ההסדר שקיים היום במע"מ,

בפינוי בינוי. אנחנו רוצים להחיל את אותו הסדר, גם על תמ"א, שכרגע הוספנו את הקשיש. שלא יהיה במצב, אותה טעונה, שלא תהיה - - - ודומיו,

נכון, ודומיו.

ככל שיהיו.

אבל אמרת קודם, כשדיברנו על המדינה, אמרת שהסעיף שם נותן ליזם מע"מ אפס. זה בסעיף אחר במע"מ, שבעצם על שירותי בנייה,

מה שאתם מכירים שהיה פטור הרי, ממע"מ, ליזם.

שהוא לא היה יכול לנכות את מס התשומות, והיה לו פטור ממס עסקאות על הדירות שהוא מוסר לדיירים. את זה הפכו למע"מ אפס, שזו הטבה, שהוא גם יכול לנכות את מס תשומות היזם, וגם יש לו - - - היא קיימת היום? כן, זה מה שקיים היום. וגם מע"מ אפס על המכירה לדיירים. במקום שבו לא נכנסים לפרק, כמו דירות מדינה מעל דירה אחת, דירות מדינה. רגע, מע"מ אפס זה על דירה אחת?

היום זה בלי הגבלה,

בגלל זה תיקנו את זה עכשיו גם בתמ"א.

במקום לעשות את זה רק בשתי דירות לדיור הציבורי, אמרנו שזה יחול ללא הגבלה. בדיוק כמו בפינוי בינוי.

שנייה. מע"מ אפס בעצם החליף את הפטור ממע"מ שהיה בעבר. עכשיו, מי מוגדר כזכאי למע"מ אפס?

אותו מי שקיבל את הפטור לפי הפרק במיסוי מקרקעין. מי שלא קיבל את הפטור לפי הפרק במיסוי מקרקעין, לא זכאי למע"מ אפס במע"מ.

תסביר לנו באיזה מקרים.

מ-א' עד ת'. מקבלים פטור, מע"מ אפס.

בוא נעשה לכם דוגמא שהחוק שלנו עובר, ולא היינו מתקנים את העניין הזה של הדיור הציבורי.

תתחיל מהתחלה.

תתחיל מה היה לפני החוק. בוא נגיד, לפני הפינוי בינוי. לפני התיקון של הפינוי בינוי. לפני התיקון שהרחיב את זה ללא הגבלה. היה פטור, מע"מ אפס, על דירה אחת במתחם לכל מוכר.

היזם היה זכאי למע"מ אפס רק עבור דירה אחת לכל מוכר, בשירותי הבנייה שהוא נותן לאותו מוכר. אם למוכר יש שלוש דירות במתחם, רק על דירה אחת הייתה ההטבה של מע"מ אפס ליזם.

ברגע שביטלנו את המגבלה בחוק מיסוי מקרקעין, אז ההטבה של מע"מ אפס היא בלי הגבלה גם ליזם. ללא הגבלה למספר הדירות למוכר. זה המצב הקיים היום. בפינוי בינוי. עכשיו באנו בתמ"א, ואמרנו בתמ"א שאנחנו מגבילים את זה,

באזורי הביקוש לשתי דירות.

זאת אומרת, היזם יוכל לתת שירותי בנייה לכל מוכר, עבור שתי דירות באזורי ביקוש, במע"מ אפס. אם יש מוכר שיש לו יותר משתי דירות בבניין, ההטבה של מע"מ אפס תחול רק על שתי דירות.

בדיור ציבורי, אנחנו רוצים שזה יהיה ללא הגבלה. זה בסדר, בלי הגבלה.

וגם במע"מ אפס לא תהיה הגבלה. ובפינוי בינוי, זה יימשך הלאה ללא הגבלה? זה עדיין, זה קיים ללא הגבלה. תמיד זה צמוד לחוק מיסוי מקרקעין. ההטבה במע"מ צמודה להטבה בחוק מיסוי מקרקעין.

לא תהיה גם ההגבלה במע"מ על מע"מ אפס. עכשיו, איך זה משפיע על כלכליות הפרויקטים? היום, עד לפני שנה וחצי, פטור כזה ניתן רק

לא פטור. מע"מ אפס. שהוא יכול גם לנכות. עכשיו, בשנה וחצי האחרונות, מה המשמעות של זה מבחינה כלכלית? אני לא יודע להגיד עדיין. אני חושב שזה, אבל, מאות אלפי שקלים - - - לא, לא. מע"מ זה סיפור קריטי, וזה שחרר פרויקטים תקועים. אני מכיר כמה כאלה.

באיזה אזורים? אני מכיר - - - יש לנו פרויקטים. אני מכיר ברמת גן. ההסתכלות שלי היא לפרויקטים שלי. זה היה חסם בעיקר במקומות שבהם היה לנו ריבוי דירות של הדיור הציבורי.

עזבי את הדיור הציבורי. אנחנו לא מצמצמים את זה עכשיו בכלל. אנחנו רק מרחיבים את מע"מ אפס. לא צמצמנו את זה בכלל.

כן, כן. אבל אנחנו מדברים על דירות שהן לא של דיור ציבורי, של משקיעים, מה שנקרא. כמו שהם משלמים מס שבח, גם לא חלה הטבה של מע"מ איפה שאין את הפטור בחור מיסוי מקרקעין.

מהניסיון שלכם, בשנתיים האחרונות, כמה פרויקטים, זה השפיע עליהם? עזבי רגע את הדיור הציבורי.

זו אותה שאלה שכבוד יושב הראש שאל לפני זה. כמה כאלה מקרים יש בהתחדשות בניינית, שיש לאדם מעבר לשתי דירות בבניין. זו בדיוק אותה שאלה. אנחנו לא מכירים הרבה מקרים מעל שתי דירות. מה ההצדקה לבלי הגבלה? לתת את הדבר הזה. זה בפינוי בינוי.

למה? בלי הגבלה בפינוי בינוי?

בפינוי בינוי דיברנו על מתחם שהוא מאוד מאוד גדול. זה לא בניין אחד.

זה מתחם שהוא מאוד גדול. יכול להיות אפילו שכונה שלמה שהיא מתחם. אבל דיברת על שתי דירות בבניין. בתמ"א אנחנו מדברים על שתי דירות בבניין, לא מדברים על מתחם כזה גדול.

באזור שלכאורה הוא מתחם, זה יכול להיות שלושים דירות בהתחדשות בניינית, שיקבלו את הפטור.

15 דירות במתחם, ונניח למוכר יש שתי דירות בכל בניין, על שלושים דירות הוא יקבל את הפטור,

כי המתחם בפינוי בינוי, הוא הרבה יותר גדול. בגלל זה שם הסכמנו. אני לא בטוח שזה היה נכון, אבל הסכמנו ללא הגבלה. זו השאלה. מה זה לא בטוח שזה היה נכון? כי זה באמת לקח ללא הגבלה, יכולנו להגיד מספר דירות מסוים, באזורי ביקוש, להגיד שזה לא ההגבלה, זה באמת יכול לתמרץ אנשים לקנות דווקא באזורי ביקוש. כן, זה מרחיק לכת.

אני מסכים עם זה. אני מסכים עם זה לגמרי. על זה אני לא בוכה, אבל קרוב לדמעות.

ברשותך, אני רוצה, בהקשר הזה, להגיד שלושה דברים. אני חושב שהמע"מ באמת הסיר חסם. ומה שגם יפה בו, זה שהוא אחיד.

שווי דירה בפריפריה מול המרכז, ההבדל נובע משווי הקרקע. עלות הבנייה בגדול היא זהה. עכשיו, המע"מ הוא נגזרת ישירה של עלות הבנייה, כן? אם עולה לבנות דירה מיליון שקל,

זה כבר 170,000. ולכן,

מאוד מאוד חשוב לשמור אותה. עכשיו, מעבר לכך, כשנציג משרד האוצר ניסה לתת דוגמא, להסביר לכן איך המע"מ הולך אחרי מס שבח, אני חושב שבאותה הזדמנות היה ראוי לציין, שלגבי מסחרי,

ומסחרי, יש למשל, משהו שאני באופן אישי מטפל בו, בשוק אבוחצירא,

איך מצאת את בני ברק במקרה.

אני לא יכול - - - אתה לא מעודכן, עברתי לגור ברמת גן כבר מזמן.

אתה מכיר את השוק. את זה אני הכי אוהב שעושים לי. לא, זה דוגמא גם באשדוד. יש הרבה מאוד מתחמים שבהם אנשים מחזיקים חנויות. לא בתי עסק היסטוריים וכל מיני דברים כאלה. והכלל של המע"מ לא חל על הנושא הזה. רגע, רגע, רגע. בנייני או מתחמי? בכלל.

גם בפינוי בינוי. לא, יש הבדל.

בתמ"א, יחידות מסחר זה במע"מ בשיעור אפס. בפינוי בינוי המע"מ חייב. כן, בסדר, זו המשמעות. לא, הוא אומר משהו אחר ממה שאתה אומר. יש הבדל בין החקיקה בתמ"א, לבין החקיקה בפינוי בינוי. הבעיה האמיתית היא בפינוי בינוי, ששם למעשה אין את המגבלה הזאת. ואני חושב שאם מסתכלים רגע על התחדשות עירונית, שמשלבת לפעמים בניינים ישנים שלמטה יש חנויות, היה ראוי להחיל את זה. ועוד נקודה אחרונה. רגע, רגע, רגע. רגע, אחד אחד. מה ההיגיון בהבדלה ביניהם באמת? החקיקה של התמ"א הייתה חקיקה מאוחרת יותר. עזוב, עניינית. זה כמו שהיום, למה בפינוי בינוי אין הגבלה, ובתמ"א, באזורי ביקוש אנחנו עושים.

נכון, אז אולי גם את זה צריך לתקן. נו, זה מה שאנחנו שואלים.

אולי צריך לתקן את התמ"א. לא, הוא בפאניקה. תירגע וקסלר. הכל בסדר.

אני אומר שיכול להיות שצריך לתקן שלא יהיה הטבת מע"מ על מסחרי אף פעם.

כי מסחרי, זה עוסקים.

הוא קיזז את המע"מ, הוא צריך להחזיר את המע"מ. בעל דירת מגורים אף פעם לא קיזז את המע"מ. נכון, לא צריך לתת מע"מ אפס במסחרי.

לא, חברים. רגע, תשובה על זה. זה לא הגיוני לתת. שלכם. לא תמיד אפשר להירשם במע"מ כעוסק ביחד לנכס.

בוודאי היחסים ההיסטוריים האלה.

מדובר באנשים שהם לא עוסקים.

אנשים מחזיקים איזו חנות היסטורית של 50 או 60 שנה. אם יש לך נכס אחד - - - רגע, רגע. הם לא עוסקים. זה לא מלאי עסקי אצלם.

זה לא קשור.

אם יש לך נכס אחד. הוא לא מקזז את המע"מ. הוא לא מוציא חשבונית כשאני קונה ממנו. מה זה משנה עכשיו? זה שלא עשית את זה, זה אומר שאתה לא חייב במע"מ במכירה? לא, בוא, תבדוק את זה אפקטיבית בפועל. אם בפועל הוא מקזז מע"מ, אז אתה צודק. אבל זה משהו שקיים בכל אורך השדרה של חוק מע"מ. את זה עכשיו נתקן? לא, כי זה חסם. מתי זה חייב ומתי זה לא חייב?

אם בפועל, אפקטיבי קיזוז מע"מ, אולי אתה צודק. אבל אם בפועל אין את הקיזוז הזה, אז אין סיבה לפטור. אז את הזה תטען במע"מ, בתיק הזה, שזה לא חייב במע"מ.

אני רוצה לקדם פרויקטים. אם יש פרויקטים שמערבבים - - - לא, לא. פה אתה מנסה לעשות משהו אחר יש פה שלושים דירות - - - הוא הסכים עם העקרון של ההשוואה.

וזה בסדר. רק הוא אומר, זה חייב להיות באותם תנאים של אפיונים. אבל בוא נחדד. רגע, חבר'ה. אל תקפצו על כל דבר. המשיח עוד לא הגיע כנראה היום.

יש עוד זמן היום. נכון לעכשיו. ולכן, אני אומר, בואו, אל תקפצו על כל דבר. אם זה הולך בצורה שנותנים את זה

או להיפך. או להיפך.

אבל אני חושב שמה שחשוב בכל התחום הזה,

והדברים האלה לא כתובים היום.

העניין הזה של המע"מ, לא קשור אם אתה מקזז או לא. השאלה היא אם זה משמש למגורים או לא.

שקיים כרגע בחוק.

אני לא רוצה להגיע לטיעון בערר, של מע"מ בשאלה הזאת. אני רוצה שהיום, אני בא לבן אדם עם נכס מסחרי - - - לא,

יש חלוקה דיכוטומית במסחר לבין מגורים. אין שאלה.

מה קורה בתמ"א? בתמ"א מה קורה? בתמ"א, זה במע"מ בשיעור אפס. זה לא משנה אם אתה רשום כעוסק או לא רשום כעוסק. אני לא מבין את מה שאתה אומר. בתמ"א, בכלל אין פטור ממס שבח למסחרי.

יש פטור. א', יש פטור בתמ"א ליחידות מסחר.

יש תוספת של 25 מטרים ליחידות מסחר. בפינוי בינוי, אין. דרך אגב, אפשר לקבל גם דירה במקום החלק המסחרי. הסעיף של תמ"א חל על הזכות במקרקעין.

אוקיי, אז בתמ"א, המע"מ בשיעור אפס. השאלה היא אם הכלים האלה שנתת בתמ"א, לא נכון להביא אותם גם לכאן?

אדרבא. בואו נבין שנייה, שאם זה עוסק מול עוסק אין באמת מע"מ אפקטיבית. במקרים האלה, איפה זה רלוונטי? זה רלוונטי לבעלים של נכס אחד, שלא יכול להירשם במע"מ כעוסק, ואוטומטית, כשהוא בא לעשות את העסקה בפינוי בינוי - - - כי הוא משכיר את הנכס?

כן, ואז הסוחר מוציא חשבונית עצמית. אוקיי.

המקרים האלה, דווקא הדיירים האלה, שזה נכס אחד שלהם, גם אם הם רוצים להירשם הם לא יכולים להירשם. סבבה, ומה קורה בפינוי בינוי במקרה הזה? אז, למעשה, המע"מ מתחלק בין - - - לא מתחלק. המס חל עליהם. הם צריכים לקזז אותו עם התמורה שהם מקבלים. מישהו משלם אותו. מי זה מישהו? בעל החנות או? כל פרויקט זה משתנה. זה או יורד מהדייר. זה יוצא אי וודאות, מלחמה,

במקום להשוות את התנאים. אם ההיגיון עבד בחקיקה מאוחרת, קל וחומר פרויקטים של פינוי בינוי שהם הרבה יותר, יש הרבה יותר דוגמאות של שילוב של מגורים ומסחרים ישנים כאלה בשכונות, מאשר בתמ"א.

אז אין שום היגיון להבחנה הזאת.

אתם צריכים לתת לזה - - - אנחנו נתקלים את זה ביום-יום, בין אם אתה מייצג יזמים ובין אם מייצג דיירים. עינת, את רוצה להגיד משהו על זה? אתם צריכים לבדוק את העניין הזה. לא צריכים לבדוק, אבל אני חושב - - - את לא רוצה להגיד או לא יכולה להגיד? לא, אם זה נכס שהוא לא נכס עסקי. לא, מה זה לא נכס עסקי? נכס שהוא משכיר.

גם נכס שאתה משכיר, הכנסות שכירות ללא מגורים, חייבות במע"מ.

זה תלוי פה איך הם עשו - - - אבל, העוסק משלם את זה. זה תלוי. זה יכול להיות חנות אחת ככה וחנות אחת אחרת. יכול להיות שגם המשכיר וגם השוכר הם עוסקים.

הכל יכול להיות.

אנחנו לא רוצים שיצא מישהו שקיזז את המע"מ, גם יבוא ובסוף עוד יקבל את המע"מ אפס.

אז אנחנו צריכים לבדוק את זה, ואולי צריך גם נציג של מע"מ בדיון. וצריך גם בתמ"א 38 לעשות את אותו דבר. תמ"א 38 גם אתה לא רוצה שיהיה כפל מע"מ. לפי הטענה, גם שם אתה - - - נכון, נכון.

אני מוכן לתקן לך את שם.

אני לא רק טוב. אני גם רע לפעמים. אם בן אדם רשום כעוסק, אז אין דיון. אין באמת מע"מ אפקטיבי שמשולם. צריך למצוא איזושהי - - - צריך להיות רשום,

אם יש לו נכס אחד, גם אם מאוד רוצה להירשם הוא לא יכול. אם זה נכס שהוא מסחרי הוא יכול.

על נכס אחד. לא. יש החלטה של מע"מ, שבאה ואומרת - - - לא, לא ההחלטה עדיין אל מיושמת. הייתה החלטה כזאת שרצו להוציא אותה. היא לא מיושמת כי היא יוצרת כשל שוק פשוט, בין אנשים שהם עוסקים לבין כאלה שהם אינם עוסקים. אתם יודעים למצוא? לסדר את העניין הזה. לסדר את העניין הזה, בעברית צחה? לכאן או לכאן, כן. אדוני יושב הראש, מה שאני רק יכולה להגיד באופן כללי. באופן כללי. כן, כן. לא בקשר לחוק הזה.

שיש קושי משמעותי עם חנויות שכלולות בפרויקטים של התחדשות עירונית. מכיוון שיש דברים שקשה לגלם אותם כמו המוניטין, כמו הכנסות. עוד התקשנו להכניס את זה גם אפילו לתקן 21. אוקיי?

אם יש מקומות לבוא ולהקל, הרשות להתחדשות עירונית בעד להקל. יבורך מי שיעשה את זה. אדוני, בקשר לחנויות, אם אפשר. המצב הרבה יותר גרוע, כי אנחנו מדברים לפעמים על יחס בין שווי של מסחר למגורים, אז גם אם אתה מפנה חנות קטנה, אתה כבר עברת את תקרת השווי. זאת אומרת,

בנושא של חנויות, אם זה מתחבר למה שאמרה עינת - - - רגע,

תקשיב. לא היית פה בקטע שדיברנו על המשיח. עוד ברשותך, הערה אחרונה בהקשר, מכיוון שנפתח פה הדיון על מע"מ. אני רוצה לציין משהו שמאוד חשוב, חסר היגיון. אני רוצה,

אחראי גם על פתחו של מחט וגם על פתחו של אולם. אני רגוע. אני לא פראייר. רק ברשותך, ב-30 שניות. אז ככה, הנקודה היא כזאת, התחדשות עירונית - - - אבל תחשוב קודם מה אתה רוצה להגיד. בהתחדשות עירונית, גם בתמ"א וגם בפינוי בינוי, הכלל הוא שהיזם נושא בשכר טרחת היועצים. עורכי הדין, המפקח והשמאי שלהם. אוקיי? יש פה איזושהי תקלה מסוימת בחוק מע"מ, משום שמי שמשלם את השכר הזה זה היזם.

מי שבעצם מוציא את החשבונית, משרד ערוכי הדין או המפקח, לא יכול להוציא חשבונית ליזם, אלא לדיירים. זה עיוות שקיים הרבה מאוד שנים. חסם שחסר כל היגיון. ולכן, כל מה שאנחנו אומרים,

אני רק אסביר אולי בכל זאת, שלפי רשויות מע"מ, החשבונית, צריך לתת אותה למקבל השירות. מקבל השירות במקרה הזה אלו הדיירים. ואנחנו חושבים שזה - - - רעיון טוב, לאחרי חוק ההסדרים.

5 שנים אנחנו מנסים לקדם את זה כבר. מה? 5 שנים אנחנו מנסים לקדם את הנושא הזה, והוא חסם אמיתי בשוק. החלטת לאתגר אותי?

אם הם מוכנים, אז אני מוכן להכניס את זה עכשיו. אם רשות המיסים מוכנה, אפשר להכניס. אבל, זה נושא באמת אחר. לפי השתיקה.

פשוט חבל. שיקול דעתכם. תעשו חשבון אם אתם רוצים. שוב, זה במסגרת האווירה הטובה שאנחנו רוצים לצאת איתה מהוועדה הזאת. חסר לי עוד משהו אחד, גדול, לאווירה הזאת. שזה מה הרווח, ומה התמריץ הכי גדול לפריפריה, עם כל התמריצים הקטנים והחשובים שעשו. אולי הזדמנות לדבר על זיכוי מס פה. למה? הייתי חייבת. התאפקתי עד עכשיו. זו הבעיה. נפלת במקום הלא נכון. זיכוי מס הוא גם נושא. טוב, אני חושב שמיצינו לעכשיו, לא? כן, סיימנו. רק אדוני, אפשר רק הערה קטנה? רק שם ותפקיד לפרוטוקול. יוסי אלישע, לשכת עורכי הדין. אז הייתי ויצאתי פשוט.

אנחנו בישיבה נפרדת. אני יודע, יש דיון מקביל פשוט. אני יודע, באותו נושא פחות או יותר. אתם דיברת על נושא של מחזיקים. רק הערה קלה לעניין הזה. זה חסם נוסף, שבמקום לשחרר אותו, הוספנו כאן. מדובר בשניים שמחזיקים דירה. לפי התיקון החדש, היום הם יכולים לקבל שתי דירות, ולפי התיקון החדש הם לא יוכלו לקבל שתי דירות. בעצם הם יוכלו לקבל דירה אחת, חצי חצי. לא ניתן מענה פה לדירות כאלה שהן מפוצלות. באופן לא חוקי, כמובן. זה לא משנה, כי הם רואים את זה כשתי יחידות. הם רואים את זה שתי יחידות.

גם אם זה, שימו לב, רשות המיסים, כי אם אתה רוצה למכור את זה, לעניין מיסוי מקרקעין ופטור לדירת מגורים, רואים את זה כשתי יחידות.

רגע, אני אסביר. תן לי להשלים, ואז. אבל שאלתי אותו. יש את העניין של דירות מחולקות, וכמו שאמר היועץ המשפטי, זה כן משנה מאוד אם זה חוקי או לא חוקי. במצב שבו דירה חולקה באופן לא חוקי, יש פסקי דין של העליון עוד מדירות הנופש, ועכשיו זה הגיע גם לדירות המחולקות.

צריך לראות את הדירה הזאת לפי הייעוד החוקי שלה, והשימוש המותר לפי התב"ע.

דירה שחולקה שלא כדין, מי שביצע את זה, לא יצא נשכר מאותה חלוקה לא חוקית. זאת אומרת, אם מישהו חילק שתי דירות - - - מה אתם עושים?

יש דירת 100 מ"ר.

יש פיצול שתי דירות. שתי דירות לא חוקי. לא עשו את זה בהיתר ולא הכל.

אז יש דירת 100 מ"ר. השכן לקח דירת 100 מ"ר וחילק אותה ל-50 50. כן.

אנחנו לא רוצים להביא לתוצאה שזה שחילק לא חוקי, יוכל לקבל שתי דירות. רואים אותו כבעלים של שתי דירות.

רואים אותו, לצורך הפינוי בינוי, לצורך העסקה של הפינוי בינוי, כזכאי לקבל יחידה אחת תמורה. ולס שבח, כשתי דירות. לא, במס. במיסוי.

אם זה עכשיו מיסוי, לא התחדשות עירונית, ואותו אחד יבוא ויגיד, אני בעלים של דירה אחת - - - לא. בהתחדשות עירונית, פינוי בינוי, וכל זה. אז אנחנו נסתכל עליו בדיוק כמו המצב החוקי של השכן לידו, של דירת 100 מ"ר. זאת אומרת, למס שבח - - - לא מכירים בפיצול.

בצורה מנוגדת - - - איפה שזה מטיב איתו אנחנו לא מכירים, איפה שזה לא מטיב איתו - - - אתם לא מטיבים. אתם לא מטיבים. מפני שפסק הדין קבע לעניין הזה, לפחות פסק הדין האחרון לעניין הזה, זה עניין שטיין, שקבע שבעצם דירות מפוצלות, אינן בגדר שימוש - - - מה היה עד עכשיו? אתה יכול להסביר לי כבר. מה שקורה עד עכשיו, זה שאם אני ואתה מחזיקים דירה - - - לא, איפה בהצעת החוק הזה? אז אני מסביר. אתה מדבר על התחדשות עירונית? אני מדבר על התחדשות עירונית. הוא אומר שהוא מתייחס לזה כדירה אחת. אז אני אומר, לא נכון. מפני שעד היום, כשהיו שני מחזיקים, התאפשר לכל אחד לקבל יחידה. רגע, שנייה. תן לי. תאמין לי שאני יודע להסביר. אם הייתה לי דירה אחת מפוצלת, ואני בעלים יחיד, מבחינת פינוי בינוי, הוא לא היה אומר לי שיש לי יחידה אחת, הוא היה אומר לי שיש לי שתיים. למה? כי בחוק, לפני התיקון של המחזיקים, בחוק, אם היו לי שתי דירות, אני לא יכולה לקבל אחת. אני צריך לקבל בעצם דירה אחת על כל אחת. זאת אומרת, אני צריך לקבל שתי דירות. שים לב מה קרה פה. עכשיו, השתנה התקליט. עכשיו באים ואומרים שלא, אם יש לי דירה מפוצלת, אז לעניין מס שבח,

אם אני רוצה פטור על דירת מגורים, אומרים שלא, אתה לא תהיה זכאי, כי רואים אותך כבעלים של שתי דירות. רגע, עצור. זה נכון? החלק הראשון היה נכון. בחלק השני כבר לא הייתי איתו. מה לא?

אני רוצה פטור - - - רגע.

מבחינת פטור לדירה יחידה, אתם רואים בזה שתי דירות? מי שחילק את הנכס לא חוקית, והיום הוא עם שתי דירות, לכאורה דירה מחולקת לשתי יחידות, והוא רוצה לקבל ב-2, שזה פטור לדירה יחידה, אנחנו רואים אותו כבעלים של שתי דירות, ולכן רק על אחת הוא יקבל. אתה מבין את האבסורד? זה האבסורד,

שהפסיקה, לפחות לגישתנו, בעליון, חיה עם זה בשלום. פסק דין ישן שדיבר על דירות מחולקות קבע בדיוק את זה. פסק דין איבגי, שבית המשפט העליון ראה בבעלים של דירה מחולקת לשלוש כבעלים של שלוש יחידות. תחשבו על זה שאם יש לי מחזיקים פולשים. פולשים, אפילו לא בעלים של דירה. פולשים שפיצלו שירה, יכולים לקבל שתי יחידות, אין בכלל שאלה. דיירים מוגנים שפיצלו דירה, זכאים לקבל. אם הם הסדירו את המעמד שלהם, ונרשמו כבעלים,

זאת אומרת, מה אני עושה? יצרתי תמריץ פה לאי הסדרה של הרישום של הזכויות. אתה, הנושא של המחזיקים - - - איך הם הסדירו את מעמדם?

דייר מוגן יכול לרכוש את זכות הבעלות. זה די פשוט. את הפיצול איך הוא מסדיר? לא, את הפיצול איך הוא יסדיר? הוא לא צריך להסדיר. הוא רואה מראש, הוא מעניק לו בעצם דירות לפי ריבוי המחזיקים.

לא, לא הבנתי. הוא מנסה להגיד שהמצב היום, אם יש שני מחזיקים, בסדר?

הם יכולים לקבל, בגלל שאין את העניין שהוא צריך לקבל שווה למה שהיה לו, שני מחזיקים יכולים לקבל שתי דירות. דיברנו על זה לפני.

הבעיה מתחדדת כשיש לי בעצם אנשים יורשים בבניין. שאין היום הגבלה,

על מספר היחידות, אבל כל אחד מחזיק שליש. אני לא יכול לתת להם שליש בכל דירה נוספת. אני צריך לפצל, יש לי אינטרס לתת לזה אחד ולזה אחד ולזה אחד.

יש לך אינטרס לפטור - - - לא, אבל היום זה אפשרי. היום החוק מאפשר. דיברנו בדיון הקודם על הכלים שיש ליזם. החוק היום באמת אפשר כלים מאוד מאוד משמעותיים. אנחנו פה, בעצם מתוך כל החוק הזה, יש שלושה חסמים משמעותיים שבמקום שאנחנו נסיר אותם, אנחנו מוסיפים עליהם. אז מה עשינו בזה? גם הנושא של מחזיקים. גם הנושא של שנמוך דירות. גם הנושא של תמורה כספית, ומה שדיברנו עליו, הסבה בין יזמים. בעצם הדיון פה הוא על הוספת חסמים.

גם היום, אם מישהו היה, שני אנשים החזיקו יחד בדירה - - - לא,

אתה רוצה לענות?

קודם כל שהם יענו. גם אם בן אדם החזיק, שני אנשים החזיקו ביחד בידרה, 50 50, ואחר כך הם בכל זאת רוצים לקבל שתי דירות נפרדות, הם יוכלו לקבל את ההטבה, פשוט הם יוכלו לקבל אותה בשיעור של 50 אחוז, כי הם החזיקו 50 אחוז דירה. זה לא קיים היום. אז לא פיצלת בעלויות. לא יצרת תנועה בנדל"ן. אל תשכחו שאנחנו הלכנו לעולם של פטור לדירה אחת. אנחנו הגדלנו את מספר היחידות שזכאיות לפטור. שזה העיוות הכי גדול. רגע, דיברנו על זה לפני ואני חוזר. דיברנו את הסעיף, האנטי תכנוני, של העברות לפני המכירה. אנחנו לא רוצים שיהיה גם מצב שהיום, אדם רוצה לקבל בעבור דירה שתי דירות, רגע לפני העסקה הוא יכניס עוד בעלים לדירה, ויקבל שתי דירות במקום דירה. אז ישלם מס על המכירה שלו ומכניס עוד בעלים.

אז הוא יעביר לבן משפחה. אם הוא עשה את זה חודשיים קודם - - - אבל הוא משלם מס מלא על זה. זה לא פטור. העדיפות היום, אני רוצה רגע - - - בסוף, חסם בזה שיכניסו שותפים לדירות, וידרשו מהיזם - - - אולי בשביל שאדוני יבין איפה מדובר בעיקר, ואני אומר את זה בעיקר כשאנחנו הולכים מאזורי הביקוש החוצה. שם הדירות יותר גדולות.

לא דירות קטנות כמו במרכז, דירות יותר גדולות. ואז מה קורה? יושב משקיע שקנה שלושים דירות בבניין. שלושים דירות בבניין. מקבל על כל השלושים פטור. כל השלושים פטורות לפי החוק.

בפריפריה. עזוב, לא משנה. זה חל גם בתל אביב אבל אני אומר. לעומת זאת, זה שגר בדירה הראשונה, שהיא דירת גן, היא דירה גדולה מאוד. גדולה מאוד, 150 או 160 מ"ר. הוא אמור לקבל יחידה מאוד מאוד גדולה. יש לו דירה אחת. אין לו שלושים. השכן שלו עם שלושים דירות מקבל פטור מלא, והוא עם דירה יחידה משלם מס. זה מצב לא הגיוני. לכן אנחנו אמרנו פה - - - למה הוא משלם מס? למה הוא משלם מס? מסיבה פשוטה. תקרת הפטור. תקרת הפטור לא מספיקה לו. והתמורה הכספית

אם יתנו לו, אם ישלימו לו, היא כבר נכנסת לחיוב במס.

מותר לו לקבל עד 200 מ"ר.

כן, אבל אין לי בפרויקט 200 מ"ר. וגם אם יש לי, הוא צריך לקבל יותר לפי התמהיל, כי יש לו כבר 150 או 160 מ"ר. אם מישהו פינה 80 וקיבל 120, חמישים אחוז תוספת. אני צריך לתת לו חמישים אחוז. אין לי חמישים אחוז לתת לו. ולכן אני צריך להמיר את זה. הוא גם עובר את ה-200 מ"ר, אז הוא גם משלם על זה כסף. ולכן? לכן אנחנו ביקשנו, בדירות גדולות, זה יפתור את הבעיה. תוספת נוספת? אתה מדבר על התמורה הנוספת. לא, לא.

אני מדבר על מי שיש לו דירה גדולה, שיהיה זכאי, שתהיה אפשרות, גם בשביל להקל על הקשישים שעוד לא הגיעו לגיל 70. 65, שיהיו בני 80 בפרויקט. לאפשר כנגד דירה, קבלת שתי דירות. זה הכרחי, אחרת אנחנו במצב שבו יושבת משפחה שדירתה - - - אבל אנחנו מאפשרים את זה גם בקשיש וגם בפריפריה.

שנייה - - - ובנוסף, מי שזו דירה יחידה שלו, יכול לקבל גם כסף. רגע, תהיה איתי שנייה. אנחנו איתך כל הדרך. אתה מאפשר את זה בכפוף לתקרת הפטור, ובכפוף להרבה דברים. מה זה תקרת הפטור?

תקרת הפטור זה עד 200 מ"ר. עד 200 מ"ר. אתה מדבר על מישהו שיש לו דירת גן של 400 מ"ר? לא, אני מדבר על - - - על מה אתה מדבר? אל תגיד לא או כן.

אני מדבר על מי שיש לו דירה גדולה בפרויקט. מה זה גדולה? זה לא משנה, זה יחסי,

זה יכול להיות 140 וזה יכול להיות 150. אם פרויקט יודע לתת - - - אבל אתה אומר עד התקרה - - - אבל, אם הפרויקט יודע לתת מקסימום 140, אין יותר בפרויקט יותר מזה, אז הוא צריך לתת לו עוד דירה קטנה. אז הוא יקבל דיר תמורה. אם זה בפריפריה הוא יכול לקבל שתי דירות. ובאזורי ביקוש אני לא רוצה סתם לתת את זה.

באותם אזורים שהם באמצע, ובפריפריה, ותכף אנחנו נדבר על ההגדרה של פריפריה. בסדר, גמרנו לדבר על זה. בוא, אתה לא מנהל את הדיון. בסדר. בהגדרה, אם יושב משקיע, אנחנו הרי נתנו את ההטבה הזאת למשקיע, בלב אזורי הביקוש. שלושים דירות הוא מקבל פטור. זו טעות. אז אם ישב שם בן אדם עם דירה יחידה, הוא לא מקבל הטבה.

זו טעות. אז או שאנחנו מתקנים את זה בצורה כזאת שההטבה תהיה שוויונית. כן, זה מה שצריך לעשות. לכולם. או שאין. אתה לא יכול לבוא ולעשות את האפליה הזאת. השאלה אם אתה תהיה מרוצה מהאופן שבו נתקן את זה להיות שוויוני? מאיזו בחינה? שלא יהיה בפריפריה ריבוי דירות? באזורי ביקוש?

אני מניח שהתשובה תהיה לא, אבל בסדר. זה לא תלוי בי.

אני הולך על ההיגיון שלך. ההיגיון שלי אמר שריבוי הדירות נועד להסיר חסמים. דרך אגב, מי שהבעלים, ברוב הדירות באוזרי הביקוש, זה דווקא המדינה. זאת אומרת, המדינה רצתה - - - אל תדאגו למדינה. לא, היא פנתה. התיקון הוא בשבילה.

היא לא יכולה לדאוג לעצמה כי היא צריכה את הפטור ממע"מ. אז בסדר, הם דאגו לעצמם.

הרי, גם שם, בפריפריה, למדינה אין הגבלה. טוב, אנחנו עושים שיעורי אזרחות עכשיו. אתם רוצים להגיד משהו בעניין הזה? רק עוד שתי מילים. המצב של ריבוי מחזיקים הוא לא בהכרח של פיצול דירה. הלכו פה דווקא להכרח של פיצול דירה, אבל זה לא הכרח המציאות. מה? זה לא הכרח המציאות שדווקא ריבוי מחזיקים נמצא במצב של פיצול דירה, של פיצול לא חוקי. אני אתן לך דוגמא מפרויקט שיש אצלי. לא עלינו, שני קטינים שההורים נהרגו, שני ההורים נהרגו בתאונה, ובאה אליי האפוטרופוסית שלהם ואומרת לי, תשמע,

כשהם יתבגרו, עד שיצא הפרויקט לפועל, הם צריכים לקבל שתי דירות. לא הגיוני שתיתן דירה אחת לשני הקטינים. הם היו בעלים. הם היו בעלים של דירה אחת. הם ירשו דירה. למה זה לא הגיוני שהם מקבלים - - - רואי, מה אתה עושה ביורשים של קשיש? זה נשמע לי הגיוני לתת להם - - - באיזה שלב? בשלב שהדייר, הבטיחו לו שתי דירות, הוא הלך לעולמו. זה מצב יותר בעייתי. לא עבריין שפיצל את דירתו. זה לא קשור לעבריין. אני לא מבין, עוד פעם - - - תקשיב. תקשיב, הבאת דוגמא מעולה, אבל מאוד מאוד, ברוך השם, לא שכיחה. הייתי מאוד שמח אם היה איזשהו מנגנון ברשות שיכולים במקרים באמת הומניטריים, חריגים, מהסוג הזה, לעשות משהו. רגב, אני, לאחרונה, עברתי איתכם חקיקה. אנחנו עוד באמצע של חקיקה, על נושא של מס רכישה ליתום. וזה אותו רעיון בעצם פה. כי פה גם רוצים לשמור לו על נכס שיהיה על שמו, ולא משותף,

אבל מראש הוא היה משותף. הוא היה משותף מראש - - - למרות - - - זה מצב אחר. למרות שזה מצב אחר. אתם צודקים. בסדר, אני רוצה רק שתגיד לי רק לגבי הדברים שנאמרו על ידי יוסי אלישע, שמייצג את לשכת עורכי הדין. מה אתם חושבים על זה, ובזה אנחנו מסיימים כרגע את האירוע. אתה לא חייב לדבר. אני אבקש - - - רגע, אדוני, רק שנייה. הנושא של קשיש זכאי לקבל שתי דירות, אני מבין שתומר אמר שיש, מה שנקרא, פטור שיעבור בירושה. הקשיש, התחייבו לתת לו שתי דירות, והוא הלך לעולמו.

שהם במספר לא זהה, לא יכולים כבר לקבל את הפטור הזה, מפני שכנגד דירה אי אפשר לתת שתי דירות. אמרנו, מספר המחזיקים לא מספיק. אז הבנתי שציינתם שיש איזושהי המשכיות ליורשים. ברור.

כשאדם נפטר - - - אבל החוק עכשיו לא מסדיר את זה. זאת אומרת, צריך לתקן את זה. דיברנו על זה.

זה משהו חדש.

שבו עסקה כבר התבשלה,

הגיעה למכירה. אין ספק שהיורשים נכנסים בנעלי המוריש. ואם הוא מקבל שתי דירות, אז ברור שהם מקבלים את שתי הדירות שהוא היה אמור לקבל.

רגע, לפי מה?

הוא מדבר על מצב של לפני שהגיע יום המכירה, אז בסדר, זה מצב שבו אנחנו באמת לא יכולים להסדיר פה את הכל. אדוני יושב הראש. אם הגיע יום המכירה, אין בעיה. היום, אחרי יום המכירה לא מעניין אותי. לא מעניין אותי אחרי יום המכירה כי הפטור כבר ניתן. אנחנו מדברים על קשיש, בן 70 פלוס, הפרויקט יוצא לפועל עוד עשר שנים. הוא צריך לחתום היום, ולדעת שאם הוא ילך,

בתקופה הזאת של עשר השנים הבאות, מה שסביר אולי שיקרה.

אז היורשים שלו ישלמו את המס. זה לא הגיוני, אדוני. הוא חתם כבר על ההסכם. ההתחייבות כבר נחתמה. הוא עכשיו יקבל את הדירה, מיום המכירה עוד עשר שנים, ואומרים לו שבעשר השנים האלה - - - שתי דירות. לא בעשר שנים. כי אם הגיע יום המכירה זה לא נכון. לא בעשר שנים. רק לפני שיש וודאות לפרויקט. הוא חתם היום.

הפרויקט יוצא לפועל עוד חמש, שש, שבע שנים. בן אדם בן 75. אתה אומר לו היום, תקשיב אם אתה תלך לעולמך בשנים הבאות, דע לך שהיורשים שלך ישלמו מס.

ביום שאתה תלך לעולמך. כל עוד לא חיכיתי והחזקת את עצמך עד אחרי יום המכירה. מה זה הדבר הזה?

הבעלים. היורשים. היורשים ישלמו מס.

לא הבנתי. שנייה, רגע. הוא נפטר לפני יום המכירה. נניח, אחרי 5 שנים עדיין לא הגיע יום המכירה. והדירה עוברת בירושה - - - הדירה הישנה עברה בירושה, וכרגע היורשים זכאים לדירה אחת ולא לשתיים.

אבל החוזה קבע להם שתיים.

לפני 5 שנים, האב חתם, על הסכם של שתי דירות.

אנחנו לא רוצים גם מצד שני, שהקשישים ירוצו ויעשו את זה כדי לסדר את היורשים בדרך הזאת. מה לסדר?

בדיוק. חבר'ה, אתם מבינים שזה תמריץ לא לחתום. קשיש לא יחתום כי היורשים שלו ישלמו מס.

שלא היה לקשיש בכלל בקטע, אז זה בסדר. עכשיו, היטבנו בקשישים.

עכשיו זה נהיה חסם.

אבל, זה חסם היום. אנחנו פה בשביל לדבר על זה. אני יודע. אבל, אני, בדרך שלך יכול ללכת אחורה עם הכל. לא, אבל אם יש - - - כן.

שהתמורה והפטור ניתן במעמד החתימה, גם אם הוא מחושב מאוחר יותר, למה לקלקל את זה? אנחנו מדברים על קשיש. אז גם בהמחאה בין יזמים, שיהיה מס רכישה על הכל. אותו דבר. ולא נחכה ליום המכירה.

זה קשור. מתי שנוח לכם, יום המכירה - - - אוקיי. אין לי פתרונות להכל. אפשר רק לסיים? אבל לסיים. לגבי הפירוק של הבעלויות. אתם צריכים להבין שכל חקיקת המס, זה שוב עוד פעם, כי זה מהותי. זה משהו חדש או שדיברת עליו? לא, דיברנו עליו עכשיו כמה פעמים. כל חקיקת המס, הרעיון שלה, זה להפריד בעלויות. הפרדה בעלויות יוצרת תנועה בנדל"ן. ברגע שאנחנו עכשיו מתקנים את החקיקה, ואומרים שאיך שאתה נכנס, ככה אתה יוצא בשיעור ההחזקה שלך, אתם יוצרים חסם. זה משהו שאנחנו עכשיו ולא היה קודם?

דבר נוסף, רואי בא וטען פה - - - רגע.

לפני הדבר הנוסף.

רק להשלים את זה.

תקשיב רגע.

כשאתה אומר משהו אנחנו רוצים להבין. למה הכוונה? תסביר את מה שאמרת עכשיו. הרי, בסוף, על מה הדיון? הדיון הוא על דירות ירושה.

שיש מספר מחזיקים בדירה, בסדר? כמו הדוגמא שניתנה פה. הרעיון הוא שאפשר לפצל, הפטור ניתן לפי תא משפחתי. זה אומר שכל תא משפחתי יכול לצאת בנפרד לדירה.

אם יש יורש אחד שרוצה להחזיק את הדירה, אז הוא יישאר בדירה הקטנה שלו, והיורש השני יוכל למכור אותה. כל הרצונות של חקיקת המס, הם לפצל בעלויות, לא להשאיר אותם ביחד, לא להעניש אותם. ותיקון החקיקה עכשיו, שהולך לעבור, הולך לגרום למצב שאנחנו לא, בניגוד לכל העיקרון. חלוקת עזבון, גם יאחדו את הדירה לאחד מהם.

לא הבנתי.

לא, הוא מדבר על ההצעה שהוא דיבר. שאפשר לפצל את זה גם בירושה. הוא אומר שזה בניגוד לעקרון.

המצב הקיים, אין לכם כלום בעניין. ממה רשות המיסים חוששת? בואו נבין שנייה ממה רשות המיסים חוששת.

לפני שאתה מסביר ממה רשות המיסים חוששת. רשות המיסים מתבקשת להסביר מה המצב היום, ומה יהיה המצב אחר כך, באותה דוגמא ספציפית שדיברנו עליה. עם חקיקת החוק, כמו שאנחנו אומרים. בדוגמא שדוברה. שזה לא חלוקה ראשונה.

יש יורשים שיכולים, יש סעיף בחוק שהוא לא קשור להתחדשות עירונית, שירושים יכולים לחלק ביניהם את הירושה. כל עוד אין תשלומי איזון מחוץ לירושה. זה בכלל לא מכירה. זה בכלל לא אירוע מס לצורך חוק מיסוי מקרקעין. כל עוד זה חלוקה ראשונה. רואי, תדייק אבל. כל עוד מדובר בחלוקה ראשונה של מכסה העיזבון.

יש מוריש, ואת הירושה אפשר לחלק בין היורשים איך שרוצים, בפעם הראשונה זה לא אירוע מס. גם אם הצוואה אומרת משהו אחר. גם אם הצוואה אומרת משהו אחר. בפעם הבאה שיעשו את זה, כמובן שאנחנו אומרים - - - ברור,

החלוקה הראשונה שעושים אותה אחרי הירושה, זה פטור ממס.

זה יכול לקחת גם שנים אחרי הירושה, כל עוד היא לא חולקה. בסדר? אוקיי. אז אם עושים את החלוקה הזאת, אין בעיה.

הייתה דירה בגבעתיים, בתל אביב וברמת גן. שלושה יורשים יכולים להחליט שכל אחד מהם מקבל דירה אחת. ואז כל אחד מהם יוכל לקבל את הפטור שלו בהתחדשות עירונית. ואם יש דירה אחת, והם שלושה אחים, הם יכולים להגיד. כסף, אני אקבל את הדירה, ואתה את קופת הגמל. לא, לא והם יכולים גם להחליט שהם שליש שליש שליש בדירה.

יש להם שליש שליש שליש בדירה לפי הירושה, אבל הוא רוצה לקנות את חלקו של אחיו.

הוא יכול לקנות את חלקו של אחיו. אם אלו כספים מחוץ לעיזבון, על זה יהיה מיסוי. דרך אגב, אם זו דירת ירושה, אפשר לבקש פטור.

אם זו דירת ירושה, שלמרות שהייתה דירה אחת, אפשר. מי שמוכר את החלק שלו יכול לבקש פטור. דירת ירושה.

מה שמחוץ לעיזבון ממוסה, מה שבתוך העיזבון לא ממוסה. מה ההבדל בין המצב הקיים? מה אנחנו מרעים בחוק? הם מלינים על משהו שאנחנו לא מצליח להסביר.

היום, אם יש לנו שני מחזיקים בדירה. יורשים.

שני יורשים. אז רואים את הפטור שניתן לכל אחד מהם בנפרד.

אם יש שני מוכרים, ולצורך העניין, שני היורשים הם המוכרים ליזם, כל אחד מהם יכול לקבל דירה. מה זאת אומרת? ואם יש לי סתם שני שותפים, בעל ואישה, אז כל אחד מהם יכול לקבל דירה? לא, בעל ואישה זה תא משפחתי אחד.

שני אחים, לא בירושה, קנו גם, כן. יכולים לקבל שתי דירות במקום הדירה.

סתם שותפים? זאת אומרת, כי הפטור ניתן למוכר ולא לדירה. כאלה שהתגרשו בעקבות החקיקה הזאת, החליטו שהם שותפים. לפני מוכר. כל אחד מהם יכול לקבל דירה.

ועכשיו שוללים את זה. עכשיו, ברור לכם מה זה מעודד הדבר הזה. ואנחנו במקביל גם מורידים את ההטבות על מספר הדירות, ואנחנו הורדנו את הסעיף האנטי תכנוני, שאי אפשר להעביר את שנתיים לפני וכל זה, כי אין כבר מגבלה על מספר הדירות. אז אנחנו לא רוצים שיעשו את האירועים האלה, ובעצם יוסיפו שותפים לדירה כדי לקבל יותר דירות. זו כל המטרה של הסעיף הזה. אבל, רואי, אין לך מקרה כזה. יש לך בחוק, סעיף 86, לעסקה מלאכותית.

הוא מדבר על לקרוא לעסקאות כאלה מלאכותיות.

לא, אבל אפשר לכפות איזון בהקשר הזה. לקבוע תקופה מסוימת כדי למנוע את המצב הזה שאתה חושש ממנו. אבל לבטל את זה לגמרי זה לא הגיוני. הרי, אתה דיברת פה על החלוקה הראשונה.

בוא נדבר על נעשה חלוקה או לא נעשתה חלוקה, עכשיו עוד כמה שנים, ועכשיו רוצים שהיזם - - - אני רוצה רגע להבין באמת מהמקום שלכם רגע, של מה שאתם מייצגים. למה שזה יהיה חסם. אם יש יזם - - - אם יש דירה גדולה, רואי, אין דרך.

אתה לא תפריע. יש יזם אחד שמוכן לתת לכל הבעלים של דירת 100 מטר, דירת 120 מטר. ויש עכשיו שני שותפים שהם רוצים יותר מזה. הם רוצים שתי דירות. הם רוצים גם לפרק את השיתוף ביניהם.

משהו שהיזם פה פוגע בשוויון בין כולם. אנחנו באים ואומרים שאנחנו לא רוצים את כל תכנוני המס האלה רגע לפני, ואתם באים ואומרים שאתם רוצים כן לאפשר את זה.

זה נשמע שזה - - - אבל, אם זה מסחרית עובד ליזם. השאלה היא איך את מגדיר - - - כל מה שאנחנו נותנים לו פתרון במס, בסוף הולכים ודורשים אותו. השאלה היא איך אתה מגדיר חסם. אנחנו רואים חסם - - - מר איצקוביץ',

רק להסביר, אני חושב שפה אולי זה, השאלה היא איך אתה מגדיר חסם. אנחנו רואים חסם באפשרות, או בהתנגדות של אנשים להתקשר בעסקה מסיבות שהן קשורות למס או כאלה ואחרות. עכשיו, אם בא מישהו שאתה יכול לצרף אותו לפרויקט הזה, ולתת לו דירה ומזומן, או יורשים שיגידו שלא מעניין אותם והם ישבו בצד עד שיפתרו להם את בעיית המס.

אם הם היו חצי חצי, למה צריך לפתור את זה? הם יישארו חצי חצי. עכשיו את מרע את המצב הקיים.

אנחנו הסברנו אבל למה. אנחנו הסברנו שאנחנו נותנים יותר פטורים. איזה יותר פטורים? יותר פטורים במובן של מספר דירות. זה קצת תעתוע, משום שיושב הראש שאל כמה מקרים יש שמישהו מחזיק יותר משתי דירות. אז זה שפתרתם את ריבוי הדירות, זה בעיקר בשביל עמידר. כמה מקרים כאלה יש. בגלל זה נתנו בפריפריה יותר, ובביקוש שתיים.

בסופו של דבר, ברגע שאתה מרע את המצב הזה, בשתי הסוגיות שנאמרו קודם, אתה מצמצם את האפשרות שדיירים יחתמו על הסכם פינוי בינוי, מקפיא את ההתחדשות העירונית לתקופה מסוימת, שמצד אחד אתה מוריד את הרוב, ומצד שני אתה מעלה אותו בצורה אפקטיבית. איזה עילת סירוב יש? אני חצי בדירה ואני רוצה עכשיו להיות בדירה שלמה. זו עילת סירוב? משום שכלל ידוע הוא שבאים להתחדשות עירונית, זו עסקת נטו לדיירים,

עכשיו, פה לאט לאט אנחנו מתחילים לדבר על חריגים. פתאום זה לא נטו. פה יש פגיעה בשוויון. איך יכול להיות שני דיירים שזכאים ל-120 מטר, ואחד נותן לו 100 מטר ו-20 מטר במזומן. אחד יהיה פטור, ואחד לא יהיה פטור.

זו פגיעה בשוויון. הם לא קיבלו אותה תמורה. גם מי שיקבל דירת 120 מ"ר, ואחד אחר יקבל כסף ששווה דירת 120 מ"ר. זה שיקבל כסף ישלם. למה שם אתה לא קופץ?

לא נכון. כי הוא יצא מהפינוי בינוי.

אם הוא לא יוצא הוא זכאי. אז אנחנו, על המרכיב שהוא מקבל כסף, מבחינתנו הוא לא קיבל את שירותי הבנייה, שזה העיקר בפינוי בינוי. אתה פוגע פה בשוויון, אתה מבין?

בואו לא נתפרץ. אני מודה, לפחות אני, אולי יושב הראש מבין, אני לא מבין את זעקתכם בנושא של השותפות. אני לא מצליח להבין את הטענה. אני יכול - - - דאגה לקשיש לדאגה ליורשים. מעבר מדאגה לקשיש לדאגה ליורשים.

השאלה היא את מה אנחנו מרעים?

אנחנו יוצרים חסם להתחדשות עירונית במשטר - - - יש פה הרעה משמעותית. אנחנו מדברים על מצב בו יזם חייב בשוויון תמורות כלפי הדיירים שלו.

זה שהוא אומר, יבואו פתאום ראובן ושמואל ויגידו לו, נתת לכולם 100, אנחנו רוצים שתי דירות של 100, אין דבר כזה.

מה שהוא יכול להציע להם זה שתי דירות של 50 מטר כל אחת. היום בחוק, זה בעצם אני שווה לכל התמורות של כולם, והיום בחוק זה פטור. אין בעיה.

אני שכן ליד, ואני אגיד שאני גם רוצה שתיים כאלה.

רגע, שנייה. אני כבר בונה לעצמי - - - רגע, רגע. אבל, אתה היחיד שמחזיק יחידה.

ולכן, החוק קבע, בגלל שאתה לא מפוצל. גם הם יחיד. הם בניו של המנוח.

הם לא סתם אנשים אקראיים. הם יהיו שלושה, ויבואו ויגידו שהם רוצים,

אבל היום הם זכאים לפטור. ואם יש שישה יורשים. למה הם זכאים היום? רגע. למה הם זכאים היום. כי זה מה שהחוק קובע מהסיבה הפשוטה שרצו לתת ליזם אפשרות, למי שמפנה דירה גדולה - - - אז כמו שעשו שטויות, ולא נתנו ליזמים אפשרויות, אז עשו שטות אחת ונתנו. לא, אבל זו לא שטות. תחשוב על זה שאני עכשיו במשא ומתן מול דיירים. יש לי דירות מסוגים שונים. בדירות שמוחזקות על ידי מספר בעלים, יש לי אפשרות נוספת, ולבוא להגיד להם,

אתם רוצים להיפרד? אני אתן לכם שתי דירות קטנות. במיוחד כשמדובר בדירה גדולה. זה כמעט עולה בכל עזקה. לעומת זאת, כשיש מישהו שמפנה דירה אחת, זה שונה. העולם שלו הוא דירה אחת והוא יקבל גם נכס אחד בחזרה. הכלי הזה שקיים היום ליזמים - - - אני לא חושב שכך זה נכון. הייתה לו דירה אחת, היא הייתה גדולה גם קודם, עכשיו תהיה לו דירה עוד יותר גדולה. אבל אם אין ליזם והוא צריך לתת לו שתי דירות,

אז חזרנו לדוגמא הקודמת שהיא פחות רלוונטית למקרה הזה.

ההרעה היא ביחס לשניים שהיו זכים עד היום, לקבל שתי דירות קטנות.

שני היורשים היו זכאים? לא קשור יורשים. אני ואתה מחזיקים דירה, מתקשרים עם יזם. אני ובן זוגי או בת זוגי, יכולים לקבל את זה? לא, אתם תא משפחתי אחד. אם אנחנו שני אחים אנחנו לא תא משפחתי אחד? אני אתן לכם דוגמא. אם נלך להסדר הפינוי - - - לא להתחתן, ולא להיות בני זוג,

כן, ממש. נתקן את זה פה?

אם תתרגשו, אז דעו לכם שתשלמו פעמיים. לא, אם תתגרשו תקבלו שתי דירות. אז אם מתגרשים רגע לפני, אולי יצליחו. הם לא יקבלו שתי דירות, לפי הגישה שלך. הם יצטרכו לקבל את אותה דירה ולהמשיך להיות ביחד. זה מה שאני רוצה. אז אנחנו לא רוצים. רגע, שנייה.

המקרים הנפוצים של העניין הזה, הם למשל, בפינוי שהיה באזור יהוד. שם אנחנו מדברים על מפונים צמודי קרקע, שהבן גר בקומה השנייה, האמא גרה למטה. זה המקרים של הפינוי. אלה האזורים שאנחנו הכי צריכים. במקרים האלה, מה אומרים לנו? פעם איך פתרנו את זה? הצלחנו לתת לכל האנשים האלה,

יחידה, ופטור מלא. כי זה כבר תא משפחתי. זה כבר בן 40 או 50, זה כבר משפחה בפני עצמה. זו כבר משפחה בפני עצמה. זה היה הקלה משמעותית. בלי זה, לא היה פרויקט. אם עינת מכירה את הפרויקטים ביהוד, כולם כך. אף פרויקט לא היה יוצא לפועל. אלפי יחידות דיור, שתחשבו על אנשים שיושבים על קרקע, ומחזיקים 100,

300 יחידות דיור שיכולות להיות משוחררות לשוק. והם לא ישחררו לך את זה אם תיתן להם אחת. אין סיכוי. איך זה יקרה. היום החוק אפשר לך לפחות לתת יותר מיחידה אחת. וזה מקרה נפוץ.

אני רק רוצה רגע להסתכל על זה במאקרו. אני חושב שהמתח פה נובע - - - נדבר על זה כשנדון בצמודי רקע. המותח פה נובע מצד אחד מהעובדה - - - שנייה רגע,

איך הפרויקט של צמודי קרקע מגיע לענייננו. אני לא טענתי את זה. כל עוד יש מעל 24, אין בעיה. אין בעיה להכריז על מתחם שכולל מעל 24 יחידות דיור.

אין שום בעיה. אני מדבר איתך על מתחמים שהניבו אלפי יחידות דיור. אם משפחות כאלה לא היו מקבלות את תמורה, לא הייתה עסקה.

חשוב להבין, אין פה תמורה נוספת, בסדר? בדיוק.

אני לא מבין איך זה בית משותף. זה לא בית משותף. לצורך ההכרזה לא צריך להיות בית משותף. אוקיי. הקושי עם בית משותף הוא בהיבטים של דייר סרבן. שלא כולם מסכימים.

ושם באמת איך את מתארת את הבעיה שהוא מתאר? הוא צודק.

אני חושבת שהוא צודק. אני אתן לך דוגמא מהיום. רגע.

תסבירי את הבעיה מנוקדת המבט שלך. כשיש דירת מקור שהיא דירה גדולה, אז באופן טבעי הפיצוי צריך להיות בשטח גדול יותר.

ואם יש מגבלה של 200 מ"ר, ואי אפשר לפצל את הדירה לשניים, או ליתר דיוק, אפשר לפצל אבל יש מיסוי.

אז ברור שאותו בעל דירה יסרה לחתום, או לא ימהר. ואיך התגברתם - - - זה ברור שזה לא קיים כמו שאמרתם בפריפריה.

ואיך התגברתם על הבעיה הזאת ביהוד? היום אין בעיה. מה זאת אומרת? לא, יש בעיה. כל מי שנחשב לתא משפחתי בהחלטת מיסוי של אותה החלטת מיסוי נקרא שמי שהוא מעל גיל 18 והתגורר שנתיים לפחות לפני זה בדירה, הוא זכאי לקבל דירה, ופתרנו את זה בצורה הזאת.

דירה נפרדת. אני אתן לך דוגמא מהיום בבוקר. היום בחקיקה? היום זה מה שמאפשר החוק. את זה רוצים לשנות. את זה צריך לאפשר. לא, אבל תראה את המצב. אם יש לנו היום בית של זוג צעיר עם ילדים לפני גיל 18, השכן שלו זה בית של מבוגרים יותר עם ילדים מעל גיל 18. הבית של הילדים מתחת לגיל 18 יכולים לקבל רק יחידה אחת. הבית של האלה שיכניסו גם את הילדים מעל גיל 18, ויטענו שהם מתגוררים,

יכולים לבקש לכל אחד דירה נפרדת, ולהיות פטורים ממס. זה המצב היום שמתסכלים על זה לפי מוכר ולא לפי דירה.

אז אמרנו את זה. ברגע שביטלנו את מספר הדירות. במה זה קשור. שנייה, רגע, נו. ביטלנו את המגבלה של מי הוא נכנס לדירה, מתי הוא התגורר בדירה.

אם אתה מאפשר את זה, כל אחד יכול להכניס לעצמו שותף לדירה רגע לפני המכירה, ובעצם להיות זכאי, במקום ליחידה אחת,

אז תקבע שהם מחזיקים שנתיים לפני. נגדיל את זה יותר. אפשר להכניס גם שלושה שותפים ולבקש. בעלים אחד יבקש שלושה שותפים, ויקבלו ארבע יחידות. זה קרה עד היום? הנה זה המצב שהוא מתאר עכשיו. זה המצב שהוא מתאר עכשיו. אדוני, אני רוצה לחדד מקרה מהיום. שנייה, שנייה. המקרים שמתארים פה לגבי מה שנקרא, מגורים חמולתיים, הם נפוצים מאוד בשכונות הוותיקות. לזה צריך פתרון.

אדוני, מקרה מאתמול. אב הלך לעולמו. אי אפשר להגיד שהחלוקה ליחידות דירות, או יש מספר יחידות דיור שכל אחד מהם יחידה, לא בטוח שדיברנו שם על זה שזה לא חוקי. יכול להיות ששם זה כן חוקי, ויכול להיות ששם כן אפשר להכשיר את המצב הזה. בסדר?

אם יש מספר יחידות לכל תא משפחתי.

זו יחידה אחת גדולה.

ואז אין את הבעיה הזאת. אנחנו מדברים על זה שמכניסים שותפים לדירה. יש דירה אחת של 100 מ"ר, במקום זה יקבל דירת 120 מ"ר, ורוצים להכניס שותף לדירה ואז שכל אחד יקבל דירת 60 מ"ר.

אבל אם אתה תגיד, אולי אפילו יותר משנתיים,

לפני חמש שנים הוא נכנס לדירה, השותף. מה זה נכנס? גר בדירה. איך אתה בודק אם הוא גר בה או לא. לא משנה. בעלים כבר הרבה שנים. זה לא משהו שנעשה לצורך החוק. זה לא משהו שנעשה לצורך החוק. שנייה רגע. אם זה בעלים, אז אני לא חושב שיש פה בעיה. להכניס בעלים שהוא לא מהמשפחה, לצורך תכונן מס מהסוג הזה. זה בדרך כלל יהיה רק המשפחה.

כי הם יהיו פטורים ממס בהעברה. לא משנה, אבל היום הוא פטור. מחר הוא לא יהיה פטור.

אז אם אתה מחליט שהוא בעלים לפחות - - - 10 שנים,

בחמש או שש הנשים האחרונות. לא, אבל מה זה הבעלים?

אם ההורה הוא עכשיו הבעלים של הדירה, ועכשיו הוא אומר לנו,

אני מדבר לא על מקרה חמולות, אני כן מדבר על מישהו שרוצה להערים. זה פשוט נשמע לי שזה יהפוך את זה למאוד קל. כי הוא בא ואומר, הנה תראה את הבן שלי שגר איתי פה, עכשיו איך תבדוק שהבן שלו באמת גר איתו?

אתה לא יכול לבדוק. אבל איפה הפסול בזה?

אז הבן שלי, שגר איתי, אז בעצם, חצי מהדירה היא שלו, אז תנו לנו שתי דירות. לא נראה לנו שזה סביר.

אבל זו האמת. זו

והיום זה מתאפשר על פי דין, וזה מקל מאוד על היזם. זו אולי המציאות - - - אז מחר בבוקר, כל המקרים האלה, לא יחתמו.

זו אולי המציאות במקומות ספציפיים. אנחנו חושבים שברוב המקומות זה עלול להוביל לתכנון איזה תכנון. תקבע שלא יעבירו. אני חושב שאדוני, מצד אחד, החשש הוא שרשות המיסים מתסכלת על המקרים של התחמנות ושל הניסיון לבוא ולעשות תכנון מס.

היזמים, ואני חושב שגם לשכת עורכי הדין, רואה את צמצום הכלים שיש כרגע, את ארגז הכלים, כדי לקדם התחדשות עירונית.

יש פתרון, כפי שרשות המיסים עשתה את זה מאז מעולם.

זה לא אנחנו המצאנו את זה.

כל מקרה שיש להם חשש כזה, לקבוע תקופה של שנתיים. אבל, זה לא קשור כי אי אפשר לבדוק אם הבן גר.

אחד כזה שהעביר שנתיים לפני, היום הוא לא יחתום שלוש שנים, עד שהוא יהיה זכאי לפטור. מה זה משנה? זה היה בחוק. זה לא הפריע לכם. זה לא יהיה חסם? זה גם יהיה חסם. זה לא יהיה חסם. זה לא יהיה חסם, כי זה בדיוק מה שיש היום. אנחנו יודעים שיש תחמנים.

אני יכול להגיד לכם שיש הרבה מקרים כאלה. במה קופת המדינה נפגעת מזה שיש,

אפילו במקרה הכי קיצוני. לא נפגעת. שנייה. שאם היו מקבלים שתי דירות, היו משלמים את המס. ברגע שמפצלים את זה לשניים, אז לא מקבלים את המס.

בעבר, במצב הקיים, אם יש בעלים אחד של דירה, והוא מקבל שתי דירות, הוא חייב על דירה אחת במס. הוא יכול לקבל את הפטור על דירה. דירה תמורת דירה. עכשיו אנחנו באים ואומרים. זה כבר לא קיים מזמן, הדבר הזה. קיים. בפינוי בינוי. קיים בפינוי בינוי. פינוי בינוי זה גם, אין הגבלה על מספר הדירות במצב הנכנס.

אתה יכול לקבל רק תמורה של דירה אחת תמורת דירה אחת. אחת כנגד אחת. אתה לא יכול לקבל שתי דירות כנגד דירה אחת. ופה בעצם, אנחנו באים ואומרים, גם שתי דירות תמורת דירה, לתת על זה פטור ממס. למי ניתן את זה?

למי שיכניס שותף לדירה. שנייה, רגע, רואי. הם אומרים שזה המצב הקיים.

לבעלים אחד זה לא המצב הקיים. היום, בעצם, אנחנו באים ואומרים, דירה תמורת דירה.

אם יש ארבעה אנשים שמחזיקים דירה, ארבע כנגד דירה פטור. כשאנחנו רוצים ששלוש מתוך ארבע, יהיו חייבות במס.

אין בעיה, אז גם מי שמחזיק דירה אחת של 100 מ"ר, והוא יכול לקבל דירה אחת של 120 מ"ר, תן לו לקבל שתי דירות של 60 מ"ר. אני חושב שזה מה שצריך להוסיף.

אנחנו לא נותנים את זה בכל מקום. ככה לקבל שתי דירות תמורת דירה. שנייה.

כל דבר אפשר להגיד למה לא ולמה לא. אני רוצה לשמוע את - - - אבל אתם לא מתמודדים עם - - - אני חושב שעושים פה בלבול. אנחנו פה עשינו קצת סלט. האמת שתומר לקח לי בדיוק את מה שרציתי להגיד. בסופו של יום, מדובר על אדם שמקבל, מגיעה לו דירה,

בשווי של שלושה מיליון, אז הוא מקבל שתי דירות בשווי של מיליון וחצי כל אחת, ופתרנו מצב של ריבוי בעלים. ברוב המקרים, הרי, ציירו פה איזושהי תמונה, כאילו למישהו יש אינטרס להעביר רגע לפני. עכשיו, הוא לא מקבל.

בדיוק. הוא לא מקבל שקל אחד נוסף. שקל אחד נוסף הוא לא מקבל. תחשבו.

אם יש בן אדם אחד שיש לו דירת 100 מ"ר, במקום לקבל 120 מ"ר, הוא יקבל שתי דירות של 60 מ"ר. בואו נקביל את זה על גודל - - - לא, אבל שנייה אחת למה לכם זה משנה?

תראה, מישהו משפר את המצב שלו, ומי בעלים של דירה, הופך להיות בעלים של שתי דירות, על החלק של הדירה השנייה הוא לא פטור ממס. למה מי שמקבל כסף ודירה כן חייב? כי אנחנו רוצים להגביל את זה לדירה תמורת דירה. יזמים לא מטומטמים. הם לא יתנו שתי דירות של 60, כנגד דירה של 120. הולכים לפי שווי.

אם לי הייתה דירת 100 מ"ר, ושכן שלי היה מקבל שתי דירות של 60, גם אני הייתי רוצה שתי דירות של 60. ברור, אבל אף יזם לא ייתן לך שתי דירות של 60. הוא אומר לך שהם לא טמבלים. לא יתנו את זה. יתנו את אותו שווי. איפה לא ייתנו את זה? באזורים מסוימים לא ייתנו. באזור המוטב אנחנו גם ככה נותנים.

איפה יכול להרשות לעצמו היזם?

הולכים לפי שווי. מה שהם ירצו, הדיירים יקבלו. באזור מוטב אנחנו נותנים שתי דירות תמורת דירה. סליחה, רואי. גם בחוק הקשיש, כאשר אנחנו מאפשרים לפצל את הדירה, אנחנו הולכים, המנגנון הוא לפי שווי ולא לפי מטר. ותמיד הולכים לפי שווי ולא לפי מטר. במקום שמישהו יכול לפצל, רוצה לפצל, אז נניח שמגיעה לו דירה של שלושה מיליון, אז הוא יכול לקבל שתי דירות בשווי של מיליון וחצי כל אחת. לא יתנו לו שקל אחד נוסף. למה שיתנו לו שקל אחד נוסף. אף יזם לא ייתן את זה.

ולכן אני לא מבין ממה נפשך. הסברתי. תבואו ותראו בדיון הבא, מקרים כאלה שבאמת ניסו לתחמן,

לדעתי אתם פשוט מצמצמים את הכלים.

יש הרבה מקרים כאלה. אנחנו נתקלים בהרבה העברות כאלה.

שאנשים מכרו חלק בדירה? בהרבה מכירות כאלה. אז בואו תראו נתונים, כי אני לא מכיר את זה. אני מכיר שזה דווקא חסם. אני מכיר שזה דווקא אפשר קידום התחדשות,

יזם הרבה יותר גמיש בתל אביב, מאשר הוא גמיש בעפולה.

ולכן, בעפולה אנחנו באנו ואישרנו את זה, ובתל אביב לא. זה נשמע לי ממש מופרך. אם יש תשעה יורשים, מה? כן, אבל אין מתנות חינם. צריך לזכור. הוא מקבל את זה באותו שווי.

אומרים לו מגיעה דירה אחת של שני מיליון שקל, קח שתי דירות של מיליון. מה קורה לארבעה אחים בדירה אחת של שלושה חודשים. תספר לי איך אתה פותר את הבעיה. תספר לי מהשטח. כל היום אתם מספרים לי סיפורים מהשטח. שאני אספר? כן, בטח. גם אתה.

אז אני אספר לך סיפורים מהשטח, בסדר?

על השאלה שאני שאלתי עכשיו. אז אני מסביר.

כשיש לי מספר יורשים, בסדר? שהם לא תא משפחתי אחד. ויש לי דירה. יש ליזם יכולת, אוקיי? לתת את אותה תמורה שהוא נותן לכולם,

תקשיבו אתם ארבעה יורשים, אני יכול לתת לכם במקום 150 מ"ר, נניח - - - 100. או 100 מ"ר. במקום 100 מ"ר, כן. אז שתי דירות של 40. אם יש בכלל בפרויקט, דרך אגב. אם אין, אז אין לי בכלל יכולת לעשות את זה. זה מה שמאפשר לי החוק היום. החוק היום מאפשר לי, לאותם בעלים משותפים, מאפשר לי לתת להם יחידות נפרדות. זאת אומרת, לפצל אותם. מה שמקל גם על המשא ומתן,

בראש שלהם, כבר רוצים להתפצל.

אנחנו רוצים למכור וכל אחד יקנה דירה. אבל, הפרויקט נכנס לפינוי בינוי והם מוכרים החוצה, אז הם משלמים מס. אז הם אומרים, לא, אז אנחנו לא נעשה, אנחנו נחכה. והם תוקעים את הפרויקטים האלה. לכן, החוק לא נקבע סתם.

הנושא הזה של מחזיקים שהם מקבלים פטור לפי מוכר, ולא לפי יחידה, הוא לא נקבע סתם. הוא אחד הכלים הכי משמעותיים היום שיש ליזם. רגע, אז אני לא מבין. אתם אומרים פה דברים סותרים. רואי אמר קודם, רואי מרשות המיסים, אמר קודם, שהעיקרון של דירה תמורת דירה ולא מוכר תמורת מוכר, הוא העקרון השולט בדין כבר היום.

לא, לא, לא. זה מה שהוא רוצה לעשות עכשיו. אמרתי שזה התיקון, וזה מה שאנחנו רוצים שיהיה. שיהיה דירה תמורת דירה. גם היום, זה דירה תמורת דירה. כאשר מדובר במוכר יחיד. כאשר מוכר אחד לא יכול לקבל שתי דירות.

מי יכול לקבל שתי דירות? רק באזור מוטב. רק קשיש.

אנחנו רוצים להשאיר את זה ככה.

זה לא משנה כמה - - - אמרת שהמצב היום הוא - - - כיום זה מנוסח כך שהפטור הוא למוכר. זו לא הייתה הכוונה שלנו. אבל, הוא כן מנוסח לפי מוכר. אז מה באים וטוענים?

רואי, לא, בואו לא נגיד סתם. מה באים וטוענים? שנייה רגע, רואי, תקשיב שנייה.

אומרים גם היזמים, ואני שומע מבין השורות שגן הרשות להתחדשות עירונית, אומרים שהניסוח הזה פותר בעיות בהתחדשות עירונית.

זה פותר בעיה שבעצם באמצעות ההתחדשות העירונית, מפרקים את השיתוף שלכאורה הם יכלו לעשות את זה גם לפני, אבל הם מפרקים את השיתוף בין בעלים משותפים בדירה.

אני לא בטוח עד כמה זה פותר את העניין הזה.

נגיד שאנחנו חושבים שזה גם יוצר אי שוויון בתמורה. אגב, לכאורה, בניגוד לאינטרס האינטואיטיבי שאני הייתי חושב כיזם,

ולכן אני לא. כנראה. שנייה. שאלה אחרת. אם יש לך את הסיטואציה הזאת, אוקיי? ואתה בא ואומר להם,

אני יכול לתת לך רק דירה אחת. נגיד שזה נכנס לתוקף. אבל, ז אומר שאתה לא יכול לתת להם, אם אני אקח למשל, את ההטבה של קשיש, לחלק של להוסיף כסף. זאת אומרת, בחלק הכספי. לא הבנתי. פה אתה אומר שאתה נותן להם בתמורה דירה פלוס כסף.

אז המשמעות היא שהכסף הזה יחכה להם בסוף. הם ישלמו על זה מס. כי אם זו לא דירה יחידה שלהם, הם ישלמו על זה מס. אם זו לא הייתה דירה יחידה של המורישים. אם הם יקנו עם זה דירה. אם הוא יקנה עם זה פרארי - - - נכון להיום, תחשוב כמה החוק מפשט את זה. הוא בעצם, מה שאנחנו הופכים את זה בעצם, למאוד מאוד מורכב. כי ברור לחלוטין - - - למה זה מפריע? הפוך ממורכב. אני אתן לך עוד דוגמא, בסדר? אתה שואל את רשות המיסים, תומר?

לנו זה מאוד מפריע. אני כל פעם דוקר מישהו אחר. וככה אני אקבל החלטות בסוף. תקשיב.

בגלל זה, אפשר לחשוב על מנגנון של למנוע תכנון מס, ועוד פעם להחזיר סעיף אנטי תכנוני, שאם זה לא היה בשנתיים שלפני או בחמש השנים שלפני המכירה - - - שנתיים זה מה שיש בחוק. הוא כבר לא קיים בפינוי בינוי. אם לא נעשתה העברה לפני ולצורך, אפשר לחשוב עכשיו על סעיף אנטי תכנוני.

מבחינתנו זה היה הרבה יותר פשוט. דווקא הרבה יותר פשוט המצב שהוא כפי שאנחנו רוצים שיהיה. אני מציע - - - לא, יכול להיות. יכול להיות שזה יותר פשוט מבחינתכם, אבל אומרים לך היזמים, וכנראה אני שומע גם מהרשות להתחדשות עירונית. בדיוק. שיש בזה תועלת, לדבר הזה. אז יכול להיות שווה כן לחשוב על זה, להחזיר. זה לא להחזיר. זה לא למנוע, כרגע. לא לעשות את התיקון. אני אגיד לך את האמת. אני מגויס לתפקיד שלי עכשיו, בלהוריד חסמים. אם אנחנו נגיד, כמו שאמרו פה, שמשהו שהוא לא תכנון, בירושה.

בירושה. נגיד בירושה נשאיר את המצב, שבירושה יהיה אפשר ללכת לפי היורש, ולא לפי היורשים. ואם הירושה היא אתמול בבוקר, דקה לפני החתימה. אז עזוב, אוקיי, נעשה סעיף אנטי תכנוני וזהו. תעשה סעיף אנטי תכנוני.

שלא כולל ירושה. אנחנו נדבר על זה. אנחנו נציע. שכאילו לא יעשו את העסקה אתמול בשביל להיכנס. שכאילו בשנתיים האחרונות זה לא עבר. שזה בסדר. זה תכנון מס. זה הדבר הכי טוב.

כשאתה חושש ממחלה מסוימת, עדיף שתכניס את האנטי וירוס שלו, מאשר להרוג. השאלה אם הוא אחרי זה מוביל להרבה תיקים, והרבה בקשות, וזה לא למטרה תכנונית, אני באמת העברתי,

אנחנו נתקלים בבקשות האלה ובתיקים האלה כל הזמן. כן, אבל הנושא הזה כבר הוסדר בהחלטות מיסוי. ואל תשכח, אנחנו מדברים פה על - - - אני חושב שיותר נכון - - - אני אגיד לכם את האמת. אני אגיד לכם את האמת, ואני רוצה שזה יירשם בפרוטוקול,

המנהלת שלנו, גם תזכיר לי את זה.

אחת משיטות העבודה שלי, בימים כתיקונם, לא בחוק ההסדרים, זה כשמחוקקים משהו, לעשות דיווח, ולפתוח דברים. אם צריך, משנים גם אחרי. זאת אומרת, לראות מה קורה בשוק. איך הגיב השוק. עוד שנה, עוד שנה וחצי. אני לא חושש מלבוא עם תיקונים קלים. וגם אם זה יהיה תיקונים של חקיקה פרטית, אז אני כיושב ראש וועדת הפנים, אהיה חתום ראשון. ואז גם יבינו את זה בוועדת שרים, מי שיצטרך להבין את מה שצריך להבין. אני אומר, אנחנו עושים כמיטב יכולתנו, לנסות לתקן. איפה הבעיה שלי פה בעניין? אתה צודק, יהיו כאלה שיעשו על זה סיבוב. ויהיו אולי אפילו, לא רבים, אבל יותר ממניין, אוקיי? זה יכול להיות. מצד שני, אני לא רוצה לצאת היום, עם משהו שנותן הרגשה או הבנה כאילו אנחנו חוסמים דברים, אלא אם כן משהו שאני יודע שחוסם דימום שלם. במיוחד, למה אני שואל? ושאלתי את עינת, וככה לא נעים וכן נעים. אבל, אתם צריכים לדבר גם ביניכם. כי בסוף, אתם מדינה אחת. אנחנו לא מפסיקים לדבר. זהו, אז תגבירו את זה. אנחנו עדיין צריכים לראות מהקורה בחיים עצמם. ואין ספק, אין ספק, שיש קצת הגזמה במה שטען יוסי. קצת הגזמה. כדרך מייצגים של משהו. אבל, יש גם חלק שהוא נכון. והחלק שהוא נכון, אנחנו מכירים אותו, מחמולות שבטיות שיושבות היום, ומתכנסות על כמעט כל השטח צמוד הקרקע, נקרא לזה ככה, או דברים מהסוג הזה. בואו תביאו פתרונות, שאפשר יהיה לחיות איתם, בלי שאנחנו משיתים משהו אחר.

אני רק אציע כבר איזושהי אמירה אחת. כשקובעים איזושהי נורמה אנטי תכנונית, והיא תחומה בזמן, זה דווקא יכול להוביל לאיזשהו חסם שאוקיי, ממתינים עד שעובר הזמן.

אכן. ומכיוון שמדובר פה על נושא של חמולות שבטיות, או כמו שציינו פה לפני כן, נושא של יורשים, אני מציע איזשהו קו חשיבה, שבמקרים של ירושה. ואז, ירושה, אין פה ספק, אין פה תכנוני מס. אתה עוד תגיד לי שמישהו יהרוג משיהו בשביל זה. כן, צריך שמישהו ילך לעולמו בשביל שזה יקרה. אל תעזור לי. אל תעזור לי.

בצורה הזאת אנחנו,

פותרים חלק גדול מהבעיות, שלכאורה מתעוררות. איך זה פותר נוהל חמולות? אתה לא תשבע אף פעם. לא, אבל אדוני, באותן החלטות מיסוי שניתנו. אמיתי, אתה דיברת על נושא של הסרת חסמים.

ואני אומר לך.

כל הכבוד. הבנתי מה אתה הולך להגיד. גם בהמשך. שמעתי גם את ה"כל הכבוד" וגם את ה"אבל" אחר כך. לא אמרתי "אבל", אמרתי "כל הכבוד". ההצעה הזאת מתקדמת מאוד. היא עדיין לא לשביעות רצונך. ולכן, לא סגרנו את זה. תבואו אליי אחר כך, אחרי שתדברו. אם היא הולכת יד ביד עם המסחרי, המע"מ של המסחרי, אז יכול להיות. מה זה קשור? במע"מ של המסחרי, דיברנו. מחכים לפתרון, כן.

או שכן או שלא.

אני חושב שצריך. ואני חושב שגם הם מבינים שצריך. אבל כמה אני יכול ביום אחד להפיל עליהם. בסדר. קחו בחשבון, אם אתם רוצים לגמור מהר, או להימשך איתי עכשיו עוד הרבה.

כמה זמן צריכים? כמה זמן אתם צריכים בשביל להתכנס. אנחנו צריכים יותר מכמה שעות, אדוני יושב הראש. זה פשוט שעלו פה הרבה סוגיות והרבה דברים. אנחנו לא רוצים להביא תשובות חלקיות. אנחנו גם ננסה לדייק. גם אין טעם שנעשה הקראה, כי אנחנו קוראים משהו שאנחנו לא נקרא אחר כך.

אנחנו ננסה לדייק את הנוסח כמה שיותר מול הייעוץ המשפטי של הוועדה. אתם צריכים לבוא עם תשובות מהותיות.

אני אומר, נבוא עם תשובות ונדייק כדי שההקראה תהיה מהירה. כמה זמן תיקח ההקראה?

אני רוצה להציע אולי שגם כדי לחסוך, ולדיון הבא נבוא יותר מוכנים, אולי גם שיתקיים איזשהו דיון קצר גם עם הגורמים פה, על מנת שיביאו נוסחים שנותנים ביטויים של הפרקטיקה. אל תדאג. שיחה יום-יומית. גם התאחדות הקבלנים. בואו תקשיבו, בסוף, אנחנו נקבל החלטה מה אנחנו מורידים ומה אנחנו לא מורידים,

אני כן רוצה. כן רוצה להגיע למקסימום, אבל לא מתוך כוח. אף אחד פה לא מפחיד אותי, אוקיי? אף אחד. זאת אומרת, מהצד הזה, עד הצד השני.

אני באמת רוצה לטייב משהו שהמקהלה תנגן אחר כך.

ואני אומר לכם, שאתם עוד שנתיים, כבר ישכחו שעשינו את זה פה בוועדה. וכשנראה שזה יעבוד, כי הדבר הכי גרוע הוא שהדברים לא יעבדו. ואם הם לא עובדים, אז זה תסכול של כל האנשים שאמרו איזו חקיקה ענקית,

האוצר השתגע וכו', ולא יצא כלום. טוב. זה צריך להיות עד

עד מחר אחר הצהריים, ישבו איתכם. לא להגיע ליום שלישי בבוקר. לא, ברור.

הכוונה היא שזה יהיה בפני הוועדה ביום שלישי בבוקר. אני מקווה.

אם זה יהיה מחר עד אחר הצהריים. אנחנו ישנים עם נעליים. שלישי בוועדה, ולפני זה, בשני, נהיה בקשר. בסדר. שלישי בבוקר מקובל מבחינתנו. אני כן הייתי רוצה שתותירו גם זמן, בכל זאת אולי נוכל גם לתת רעיונות, וכן לנסות להגיע לאיזשהם נוסחים מוצעים. אז תראו שהזמן מספיק לכם.

אני רק מזכיר לכם שאני עדיין מחכה גם ל"בוסט" של הפריפריה. אוקיי. אז אנחנו נודיע מתי תהיה הישיבה. רק אני מבקש, אני מבקש תשובות מחר, לא יאוחר מארבע. זה לא תשובות, זה כבר לבוא באמת. נוסח. נוסח איתכם ביחד. קודם כל שיבואו עם איזשהו בסיס, שנועל לעבוד איתו.

ואני מבקש מכל הצדדים,

לא להתייחס לדברים קטנים, אלא באמת להתייחס למהות. ותזכרו, תפסת מרובה, לא רק שלא תפסת, לא תפסת כלום. יש האומרים, האויב של הטוב מאוד זה המצוין.

נאמר בוועדה. יש מהנדס עיר, היום הוא כבר פרש, אבל הוא עדיין עוזר לעירייה, שהלך בשיטה הזאת של האויב של הטוב הוא הגרוע ביותר, והרבה דברים. לכו לבני ברק, תראו את אזור התעשייה, ותבינו שכמתסכלים על דברים ככה, אתה גם עושה משהו בסוף. אם אתה נתקע, הבאנו עוד משהו, לא יהיה כלום.

בשביל זה אתה פה. אתה חותם בסוף. אני מאזן בסוף. הישיבה נעולה. הישיבה ננעלה בשעה 15:41.